חברותי וחברי חברי הכנסת, בעוד השרים עדיין לא הגיעו, היום יום שני, ראש חודש אב, א' באב התש"ע, 12 בחודש יולי 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת ואת ישיבות הכנסת לשבוע

נא להודיע למזכירות הממשלה כי הודעתי היום בישיבת הנשיאות: אם לא יהיה שר בשעה היעודה ובפתיחת הישיבה על מנת להשיב על הצעות האופוזיציה להביע אי-אמון בזמן, אני פשוט אדחה את הישיבה בשעה, ובאותו יום לא יובאו שום הצעות של הממשלה לדיון. תודה רבה. חבר הכנסת אדרי, בבקשה, נא לעלות. הדבר הוא בלתי מתקבל על הדעת, שאנחנו מתחילים ב-16:00, ואתם מגיעים כאילו הדבר היה תוכנית כבקשתך. אין תוכנית

אוקיי, הצעת אי-אמון בממשלה, של סיעת קדימה, המבקשת להביע אי-אמון בממשלה בשל: נתניהו שוב בוחר לקצץ ולפגוע בשכבות החלשות כדי לממן את ממשלתו הבזבזנית והמנופחת. עד כאן הגדרת ההצעה. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יעקב אדרי, בשם סיעת קדימה. כבוד שר האוצר נמצא כאן על מנת להשיב על הצעת האי-אמון. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, שר האוצר מכובדי, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, חברי חברי הכנסת, כולנו יודעים שבפוליטיקה הכול אפשרי, או כפי שנאמר: נפלאות הן דרכי הפוליטיקה. המפלגות החברתיות, או לפחות אלה שחרתו על דגלן את הנושא החברתי, הפכו למפלגות בורגניות אשר אין להן שום קשר לנושאים החברתיים, ויתירה מכך, אין להן בושה גם להטיל גזירות פעם אחר פעם, וכמובן להטיל את הגזירות דווקא על הציבור שבחר בהן. אדוני היושב-ראש,

אני, שר האוצר ועוד רבים מאתנו יודעים מי התומכים של הליכוד. הם באים מדימונה,

מנתיבות, אופקים, אור-עקיבא.

זה הציבור שבוחר בליכוד ומאמין תמיד, יש להם האמונה הבסיסית שהנה, הנושאים החברתיים הולכים להסתדר ויוקל להם. ומה לעשות, שדווקא בתקופת הליכוד הגזירות נוחתות האחת אחר השנייה. כל תקציב מביא "בשורות" יותר קשות, וכמובן, על זה כבר נאמר: רק הליכוד יכול. רבותי, אנחנו מסיימים, הולכים להביא תקציב חדש, כאשר בתקציב שיסתיים בעוד חודשים מספר, הדו-שנתי, שהיללו ושיבחו, אבל שכחו שמי שמשלם בסופו של דבר זה הציבור הפשוט. רק היום היה דיון על נושא המים, איפה היתה התייקרות בשנה אחת, התייקרות כל כך גבוהה? סגן השר, אתה זוכר דבר כזה? אני זוכר לאורך שנים עליות מתונות, מדודות, מתחשבות. מים זה מצרך בסיסי, והנה השנה, נדמה לי זה יגיע ל-50%. ומי כמובן צריך לשלם אלה שיש להם, אז עוד 50 שקלים, עוד 100 שקלים, לא יקרה כלום. אבל מי משלם? האנשים הפשוטים, זה מעיק עליהם עוד יותר. אני שומע את הזעקה, מה לעשות. כל יום שאני נמצא בבית אני שומע את הדברים, וודאי גם אתם שומעים,

אנחנו שומעים את הציבור,

משלמים ביוקר על המים. כמובן, מה שמחכה לנו בשנים הקרובות, עוד פעם, בתקציב החדש, מי יכול לייקר את הדלק בזמן הקרוב? רק הליכוד יכול.

אף-על-פי שבעניין הדלק אני רוצה להיות הגון ולומר שזה מותנה בתנאים אובייקטיביים, עליית מחירי הדלק בעולם. עדכון בתקציב המדינה ל-2011 2012, יש גם עדכון קצבאות הילדים. מי מבקש לדחות? שוב, רק הליכוד יכול. מי מבקש להפחית בתקציב 1.5% מקצבאות הביטוח הלאומי? שוב, רק הליכוד מבקש. הנושא של המע"מ שהוסיפו בתקציב הקודם, זה כמובן אוטומטית מייקר הכול, ומי סובל מהעניין הזה? שוב, הצרכנים, העם הפשוט

כי אלה שיש להם, אז גם יש להם הזדמנות להוסיף, להרוויח מכל מיני כיוונים. אני רוצה לומר שבעניין הזה,

אדוני שר האוצר, אני יודע שכוונותיך טובות, אבל לאורך הדרך התוצאה היא שאנשים נפגעים,

השכבות החברתיות החלשות, בכל מיני תחומים. מובן שגם רוצים לקצץ בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, ממה רוצים לקצץ? מהחינוך? מהרווחה? מהבריאות? רבותי, אני חושב, שר האוצר, אתה מנהל מאבק בקיצוץ תקציב הביטחון. אני באופן אישי תומך בזה, כמובן, צריך להפנות את הכסף הזה לחינוך ולנושאים מאוד חשובים. אני מאמין שהביטחון הראשוני של מדינת ישראל הוא החינוך, אבל מה לעשות, הכול הולך הפוך והתוצאות הן קשות. התוצאות של מערכת החינוך, כולנו מרגישים אותן,

האלכוהול, הסמים.

מי שקרוב לעניינים צריך להבין שהמצב הולך ומתדרדר, מי שחושב שאנחנו באיזה תקופה של פריחה, לא. נעשים מאמצים גדולים במערכת החינוך, אבל התוצאות, אם לא נשקיע, ולהשקיע זה תקציבים, אזי לא יהיה לנו, שלא נבוא בתלונות על התוצאות של מערכת החינוך, חייבים לתת תקציבים נוספים.

אני אומר את זה במלוא הצניעות כאיש שהוביל מערכת חינוך מאיפה שהיתה עד לאן שהיא הגיעה, זה פונקציה של תקציבים. כמובן, יש עוד דברים חוץ מזה, כוח הוראה משובח ועוד ועוד. אבל לקצץ, להוסיף לביטחון ולקצץ בחינוך, ברווחה, בבריאות, שוב, העם הפשוט הוא שייפגע. איפה המשנה החברתית? באמת, איפה הליכוד שדוגל, ומשנתו החברתית היא בכל זאת לצמצם פערים. אני כבר לא מדבר על מפלגת העבודה שלא נשאר ממנה לא מפלגה ולא עבודה, רק עבודה בעיניים. זה פשוט כך. לא הייתי פה, אבל שמעתי על ההצגה הזאת של עמיר פרץ שהביא

בנושא העלאת שכר המינימום. אפשר היה לעשות את זה במדורג, אפשר היה לעשות את זה במתינות, אפשר להבין גם את צורכי הממשלה. אבל לגייס את כל העולם בשביל להפיל את זה, זה פשוט חבל. ומי עושה את זה? אני יכול להבין את הליכוד שמוביל איזה קו מסוים, אבל שמפלגת העבודה תתגייס נגד חבר שלה, זה גם מאוד נחמד. זה דבר שאני לא מכיר, לא מבין, לא יודע. אבל שוב, אמרתי כבר בהתחלה, נפלאות דרכי הפוליטיקה. מפלגת העבודה לא נשאר ממנה, היא פשוט נאחזת בכיסאות, או חלק ממנה, וחבל שזה כך, וחבל שזה כך כי בסופו של דבר הם גם פוגעים בתפיסה, במשנה החברתית שעוד היתה להם, שהם תמיד התהדרו בה, אבל לא נשאר ממנה כלום.

אדוני שר האוצר, אני מאוד מקווה שמה שנכנס כתקציב מדינה דו-שנתי, מה שיצא לא יהיה כפי שהיה, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמחכים לנו עוד הרבה גזירות, עוד הרבה דברים שאנחנו נראה בהמשך בדיונים על התקציב, אבל התוצאה של התקציב הקודם היא שהפער הולך וגדל. ראיתי אתמול את שכר הבכירים, זאת פשוט בושה, ואתם גם מתנגדים לטפל בעניין הזה. לפחות הייתם עושים משהו ואומרים לציבור המסכן, את שכר הבכירים, ראיתי אתמול בשורה, בתמונות, 1.8 מיליון לחודש. אני בטוח שאתה לא היית מאפשר את זה, היית עושה משהו. אנחנו גם מבינים שיש מקומות, סקטורים מסוימים, שהשכר צריך להיות שכר בכירים, אבל 1.5 מיליון שקל לחודש? לזה צריך להסכים? אדוני שר האוצר, אתה צריך להסכים לזה? אני ראיתי אתמול ליד כל תמונה, 1.2 מיליון לחודש, 800,000 לחודש. אני לא רוצה להגיד את השמות, כולם מוכרים. חבר הכנסת אדרי, אדוני, אני יודע מידיעה אישית שאתה היית שר. בזמן שלך המשכורות היו אותו דבר. לא קשור.

קודם כול, אדוני היושב-ראש, הציבור לא,

אני מקבל את ההערה שלך, זה תמיד התחיל מלמטה. אני זוכר היה פעם, מבנק לאומי, היה יושב-ראש הסוכנות,

ארנסט יפת.

יושב-ראש הסוכנות.

הוא היה ראש בנק לאומי, לא היה לו זמן לזה. פרסמו אז את המשכורת שהיתה אז בממדים, וזה עשה הד בכל הארץ, סקנדל, וכל המדינה רעדה. היום כלום, זה עובר, חלף עם הרוח. אני ראיתי את זה אתמול, פשוט התפלצתי.

איך ממשלה של הליכוד, של מפלגת העבודה, מאפשרת דבר כזה. אדוני שר האוצר, צריך אומץ בעניין הזה. אפשר למצוא את האיזונים הנכונים. הציעו גם פי-50 משכר המינימום. פי-50, אפשר להגיד אולי יותר, אבל לא להשאיר את זה כך, העם רואה את זה ואומר, מה קורה. בגלל זה הם התנגדו להגדלת שכר המינימום. אתה יודע, זה היה, ומצד שני, מתנגדים להעלאת שכר המינימום. מילא אתם לא רוצים לטפל בשכר הבכירים, לפחות תגידו, בואו נלך לשכר המינימום של העם הפשוט, מלמטה. אני גם לא הייתי מאפשר, שר האוצר, ואני לא דמגוג, לא הייתי מאפשר העלאת שכר השרים וחברי הכנסת עד שיהיה המסלול של שכר המינימום, זה היה נותן תדמית מאוד חיובית, ואני לא רוצה שוב להישמע כאחד מחברי הכנסת, אני מבין שגם חברי הכנסת הוסיפו להם. עוד לא הוסיפו. עוד לא, יוסיפו. יש שאלה, בפעם הקודמת הכנסת ויתרה.

בכל פעם שהיא מוותרת, היא מוותרת, שוכחים את כל אותה תקופה שלא עלה, וזה טייס אוטומטי. השאלה אם עכשיו עוד פעם אנחנו נבוא ונאמר שאנחנו מוותרים. מבחינתי אין בעיה. אני מאוד מבין. זה לא קשור.

אני אמרתי, רבותי, תשימו לב לחלק השני של מה שאמרתי. אין קשר בין הדברים, כל חברי הכנסת לא נוסעים במחלקה ראשונה, צריכים להוריד להם משכורת,

עוד מעט חברי הכנסת ישלמו על, זה רעיון טוב, רק הם ייקחו את הכסף מבעלי ההון,

זה נראה לא טוב כאשר לא רוצים להגביל את שכר הבכירים, לא רוצים לתקן את שכר המינימום, ומוסיפים לשרים. חברי הכנסת, מה לעשות, זה לא נראה טוב, לא נראה טוב. אתם שומעים כמוני את העם.

זה לא איזה דברים, אם היו עושים את זה במקביל, או שמתחילים במסלול של העלאת שכר המינימום, זה היה נראה טוב, כך צריך להיות, כך נותנים את הדוגמה. לא היה טוב בממשלה הקודמת, זה לא אומר שצריך להמשיך כך. מה לעשות, כך אני מרגיש, כך אני חש, כך צריך לומר. אני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שהדברים יתוקנו ולא ימשיכו ויגדילו את הפערים שהפכו להיות בלתי נסבלים, בלתי נעימים, בלתי מתקבלים על הדעת. אני מקווה שבכל זאת הליכוד שנחשב למפלגה חברתית, אולי יתקן את דרכיו. אני מסופק בעניין הזה.

ישיב כבוד שר האוצר על הצעת האי-אמון של סיעת קדימה. בבקשה, אדוני. אחריו תעלה חברת הכנסת חנין זועבי על מנת לנמק את הצעת האי-אמון של סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. צריך לקרוא כבר לשר הפנים. מכובדי יושב-ראש הכנסת, מכובדי סגן השר, רבותי חברי הכנסת, ידידי, חבר הכנסת אדרי.

ראש העיר לשעבר, חבר הכנסת אדרי, שעשה באמת,

נסים ונפלאות בתחום החינוך בעיר שלו. הממשלה הזו, הבעיה שההישגים של העיר הזאת הלוא הולכים לטמיון בגלל הפערים החברתיים. זאת הבעיה. חבר הכנסת מולה, לפני דקה חברך נימק אי-אמון. ביקשתי מהשר להשיב על האי-אמון. אם אתה רוצה, אני אתן לך עוד חמש דקות לדבר באי-אמון, ואז הוא ישיב. אבל לא יכול להיות. הוא עוד לא פתח את הפה, הוא עוד לא פתח את הפה. אנחנו חוזרים, הוא חוזר מדבריו. היושב-ראש, הוא חוזר מדבריו. הבנו.

אני בטוח שחבר הכנסת מולה יקשיב קשב רב לדברי. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בעולם כולו בשנים 2009 2010, ממשלות, ראשי ממשלות ושרי אוצר בעולם כולו, נאבקים במשבר כלכלי שלא היה דוגמתו זה 70 שנה. בתחילת 2009, כאשר נכנסתי לתפקידי, כאשר הממשלה החדשה הוקמה, התחזיות גם באוצר וגם בבנק ישראל דיברו על רמות אבטלה בלתי נמנעות, כבר כתוצאה מהדינמיקה של המשבר, הפיטורים, הירידה בצמיחה, הגירעונות, של בין 10% ל-15%. ואכן, בכל מדינות המערב, מארצות-הברית ועד אירופה, האבטלה היא בין 10% בארצות-הברית ל-20% בספרד, ובכל שאר המדינות, להוציא שתיים-שלוש יוצאות דופן, שיעורי האבטלה הם בין 10% ל-20%. הממשלה הכלכלית החברתית הזאת היא אחת הבודדות במערב,

זו ממשלה חברתית? זה לא סגנון, ולא צורה, אדוני היושב-ראש. לעת עתה הוא אמר כמה מלים.

מה לא סגנון ולא רמה בזה, לקרוא קריאת ביניים? אני לא נהגתי לקרוא קריאות ביניים כחבר כנסת, להוציא מקרים נדירים. כבוד השר. כבוד השר, אני אעיר לו אם צריך. אתה בתור שר בממשלה קורא קריאות ביניים. אני הערתי לשר שזו היתה קריאה, בוא נשמור את זה, כי יום אחד גם אתה תצטרך אותה.

בוא נגיד שצמצמתי בזה, אוקיי? זה מקובל עליך?

הממשלה הזו הצליחה במשימה כלכלית וחברתית אדירה בניגוד לתחזיות של בנק ישראל ושל האוצר, ושל רוב הכלכלנים במדינת ישראל. הממשלה הזאת היא אחת הבודדות במערב, שהצליחה לבלום את האבטלה על 8%, ולהוריד אותה. אדוני היושב-ראש, הנתון האחרון הוא 6.9%. 7%. 6.9% הנתון הרשמי האחרון.

לפני המשבר היה 6.2%. זאת אומרת שהשינוי באבטלה בישראל, לפי הנתון הרשמי האחרון שפורסם, הוא פחות מ-1% מהרמה של לפני המשבר. בארצות-הברית היא יותר מכפולה,

ממשלה מהבודדות בעולם שהצליחו למנוע אבטלה של בין 10% ל-20% למרות המשבר. עליה הייתי רוצה להגיד בפרפראזה על דבריו של יעקב אדרי:

רק הליכוד יכול. אבל זה לא הליכוד לבד, זו ממשלה רחבה, זה שילוב ידיים עם ההסתדרות והמעסיקים שתרם לזה. טוב שלא אמרת ממשלת, זה תקציב דו-שנתי ראשון בהיסטוריה.

זה משק חזק וגמיש שעמד במשבר בכבוד. שר אוצר הכי גרוע שהיה.

מי קרא? מעתה אי-אפשר, חברת הכנסת הנכבדה ביותר. אי-אפשר לדבר בטלפון באולם, ואי-אפשר לקרוא קריאות ביניים מתא, כשמדברים על הישגים חברתיים, ועל שכבות חלשות, הדבר החשוב והראשון במעלה, והוא המשימה החשובה ביותר שלי כשר האוצר בתקופת המשבר הזה, הוא קודם כול, בראש ובראשונה, יש משימות נוספות,

לבלום ולצמצם את ממדי האבטלה. וזאת, אדוני היושב-ראש, עשינו ועודנו עושים, ובהצלחה בלתי מבוטלת בהשוואה ליתר המדינות בעולם המפותח. את זאת גם ידידי, חבר הכנסת יעקב אדרי, לא יכול להכחיש, בדיוק כמו שאני לא יכול להכחיש את הצלחתו כראש עיר בתחום החינוך, ובכלל. הוא יכול לנסות, אבל הוא לא יכול להכחיש את ההצלחה החד-משמעית של ממשלת נתניהו בבלימת האבטלה והורדתה מתחת לשיעורים באירופה ובמערב כולו, בארצות-הברית, ובמערב כולו. דרך אגב, כשיעקב אדרי היה רץ, והייתי רץ אתו לזכות באמונם של אזרחי עירו שלא היו צריכים את העזרה שלנו,

היו אומרים כבר: רק הליכוד יכול, ורק יעקב אדרי יכול. פשוט אני נזכר עכשיו. דרך אגב, אני מוכרח להגיד מלב אל לב, ידידי ויריבי הפוליטי מהאופוזיציה יעקב אדרי, היו ימים ששנינו אמרנו: רק הליכוד יכול.

וישבנו ביחד, עכשיו אני, כל שבוע. ואני מתגעגע לימים האלה. אולי הם עוד יחזרו יום אחד. אולי גם יחזרו יום אחד. צודק, אז הליכוד היה יכול. אילו מצבנו המדיני היה אותו הדבר. אבל, לצערי הרב, יעקב, אז הליכוד היה יכול.

אני רגיל לענות לעניין, וההצעה הזאת, ושמעתי את נאומו של חבר הכנסת אדרי, ואני עונה לעניין. אדוני השר, אז הליכוד היה יכול. הוא גם יכול היום. ועכשיו, לעניין,

הפערים והשכבות החלשות. אדוני היושב-ראש, ראשית, התקציב החדש המונח בפני הכנסת הוא תקציב מוטה חינוך, צמיחה, הקטנת פערים וטיפול בפריפריה. הוא תקציב שבו אנחנו מציעים ריסון, לא קיצוץ, ריסון בתוספות, ריסון בתוספות בתחום הביטחון כדי לחזק את החינוך, את ההשכלה הגבוהה, את הצמיחה, ולא לפגוע בשירותים לאזרחים בתחום הרווחה והבריאות ובתחומים נוספים. אולי תרסנו את מספר השרים, ואז יהיה, אני רוצה לפרט בקצרה מה נעשה ומה ייעשה. ואני מציע, תתאזרו בסבלנות. בקרוב יתפרסמו ודאי נתונים על 2009, ותרשו לי לנבא, אף שהנבואה אנחנו יודעים למי ניתנה,

לשער, לשער שיכול להיות שלמרות המשבר אנחנו נראה דווקא בתקופת הממשלה הזו בלימה של הגדלת הפערים, ואולי איזה תזוזה בכיוון השני, מגמה אולי של התחלה של צמצום פערים בחברה,

נמתין ונראה את הנתונים שיתפרסמו, אני מניח, בקרוב. גם אני סקרן. אולי הם יצביעו על בלימה של הגדלת הפערים, ודווקא על התחלה של הקטנת פערים, והקטנת ממדי העוני, אולי. אדוני שר האוצר, היום התכנסה שדולת הרשויות המקומיות המוניציפליות של כל, ריכוז גדול מכל הארץ.

הוא הרגע, חבר הכנסת והבה,

אם הוא מתאר את התיאורים האלה, אני אחשוב שאני חי בסרט אחר.

הוא אומר מה שהוא חושב.

אני מתחייב בפניך, ובפני כל אזרחי ישראל, שאף אחד לא חושב שאתה חושב כמוהו.

הוא אומר מה שהוא חושב עכשיו. אבל הוא היום קובע, מגלי, אבל אולי אני אתייחס לנקודה. ואם לא, תעלה את זה בסוף דברי. בבקשה. השלטון המקומי, אדוני היושב-ראש, למרות המשבר הכלכלי, הממשלה הזו הגדילה באופן ניכר את קצבאות הקשישים במדינת ישראל, קצבאות הזיקנה, הגדלה משמעותית. ההגדלה הזו מסייעת לשכבות החלשות. אדוני היושב-ראש, הממשלה הזו הגדילה את הקצבאות לזקנים ולקשישים. היא הגדילה גם את הקצבאות לנכים ולנפגעי רדיפות הנאצים, לניצולי השואה. מתווה שקדימה, היא הגדילה גם קצבאות ילדים. אדוני היושב-ראש, מה מתוכנן לנו בתקציב החדש? מה פירוש ההפניה הזאת שאמרתי, תקציב מוטה צמיחה,

וטיפול בפערי שכר ופערים בחברה? בוא נראה מה מתוכנן בתקציב הזה.

מערכת החינוך, שאתה אמרת בצדק שהיא המפתח לכול, בתקציב החדש, אדוני היושב-ראש, שמנו את החינוך בעדיפות גבוהה ביותר. אנחנו מתכוונים להוסיף לחינוך, להרחיב את תוכנית "אופק חדש", שר החינוך מוביל את זה ביד רמה, לשפר את מערכת החינוך, לעשות פיילוט של מחשוב בתחום החינוך, גם רעיון חדשני שמשרד החינוך ושר החינוך גדעון סער מובילים בסיוע של הממשלה ושלנו. לצאת עם תוכנית חומש להצלה ולהזנקה של ההשכלה הגבוהה בישראל, האוניברסיטאות והמכללות, והשבת עטרה ליושנה. היתה לנו פעם מערכת השכלה גבוהה, אוניברסיטאות, מפוארת בעולם. היא קצת הידרדרה בעשור האחרון.

מתכוונים לתת לה תנופה. זה חינוכי, זה כלכלי, אבל זה גם חברתי.

מה שאתה עשית בעירך. אנחנו מתכוונים להרחיב ולעשות צעדים בכיוון דומה ברחבי הארץ. בתקציב החדש, אדוני היושב-ראש, תהיה תוספת בחינוך, תוספת ברפורמה, תוספת במשאבים להשכלה גבוהה. תקציב משרד הבריאות צפוי לכלול את המשך הרחבת סל הבריאות, נוסף על צעד היסטורי חברתי, שהוביל אותו, כנגד הרבה ביקורת והתנגדויות, אבל הוביל אותו, בהצלחה, בתעוזה, סגן שר הבריאות, סגן השר ליצמן. בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל טיפולי שיניים לילדים, דרך אגב, בתמיכה ובגיבוי של האוצר. פעם ראשונה בהיסטוריה טיפולי שיניים לילדים במימון המדינה, במימון ביטוח הבריאות. אדוני, זה על חשבון סל הבריאות? זה על חשבון סל הבריאות, ומה גם שביטלתם את זה. אתה מתכוון להחזיר את הסכום שקוצץ? סל הבריאות, כפי שאמרתי, יגדל, ויגדל מעבר לתוספת הזאת.

התוכנית היא להשקיע בתקציב כ-150 מיליון ש"ח לטיפולי שיניים לילדים. אדוני היושב-ראש, אנחנו הצגנו את עיקרי המדיניות הכלכלית לעשור הקרוב, לחומש הקרוב לפחות. זאת מדיניות של צמיחה, של מנועי צמיחה,

תעשיות מתקדמות, תמיכה בתעשיות מסורתיות, אבל תוך כדי שמירה על כך שמעגל הצמיחה החדש לא ילווה בגידול הפערים אלא בהקטנת פערים. לצורך זה מוצע טיפול מיוחד בשתי האוכלוסיות שהעוני בהן נפוץ, לצערנו, וההשתתפות שלהן במעגל העבודה נמוכה. יש תת-השתתפות, או חוסר בהשתתפות, במעגל העבודה והיצירה והפרנסה בשתי אוכלוסיות בישראל, באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה הערבית, וזה בולט במיוחד בקרב גברים חרדים ובקרב נשים ערביות. אנחנו בתוכנית הכלכלית החדשה,

אנחנו כבר מציעים התחלה של טיפול נמרץ, שייצור מקומות תעסוקה וגם יקדם השכלה והכשרה מקצועית, כדי לשלב יותר ויותר חרדים ובני מיעוטים במעגל העבודה בישראל. זה ימנע עוני, זה יחזק אותם וגם יחזק אותנו ואת כלכלת ישראל. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתכוונים להביא לממשלה ולכנסת תוכנית לפריסת מס הכנסה שלילי ברחבי מדינת ישראל בתקציב הדו-שנתי 2012-2011. זאת בשורה חברתית, זה הקטנת פערים, זה תמיכה במשפחות חלשות, אבל תמיכה שמגדילה את התמריץ לעבוד, ולא מגדילה את האבטלה. זאת בשורה חברתית. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתכוונים להביא תוכנית מורחבת ומשופרת של "אורות לתעסוקה" ברחבי המדינה, שתסייע לעשרות אלפי מובטלים להשתלב במעגל העבודה, תוכנית משופרת שמתקנת פגמים שהתגלו בעבר. היתה הפקת לקחים, משרד התמ"ת בשיתוף אתנו מעבד עכשיו את התוכנית הזאת לפרטי פרטיה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתכוונים להוסיף סכום משמעותי למעונות לנשים עובדות, כדי לתמוך ביציאת נשים לעבודה. כל הדברים הללו, ועוד רבים אחרים, הייתי יכול לומר בפרפראזה:

הליכוד יכול, אבל אני אומר: מדינת ישראל יכולה. עכשיו שים לב, חבר הכנסת אדרי: מה האצבע הביקורתית שאתה מפנה כלפינו?

בתקציב יש גם התאמות והפחתות מאוד מדודות ושקולות. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך למה שקורה שם בחוץ,

בעולם כולו, אדוני היושב-ראש, בכל רחבי אירופה, שני מטרים מכאן, מיוון ועד בריטניה, מאיטליה ועד אירלנד, מגרמניה ועד ספרד, בכל רחבי אירופה, ראה את התקציבים שמוצעים שם, בעולם המערבי, קיצוצים דרמטיים בבשר החי: מורידים שכר, מורידים, לא מקפיאים, מורידים קצבאות, גם לקשישים וגם לילדים, חותכים בחינוך, בכל רחבי אירופה, בחינוך, בבריאות, בשירותי הבריאות, בתשתיות, ברווחה, בביטחון, בביטחון הפנים. בכל רחבי אירופה. בבריטניה הקיצוצים מגיעים ככל הנראה לקיצוץ flat של 25%. מעלים את גיל הפנסיה. והנה כאן, במדינת ישראל, על-ידי ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, אנחנו מגישים תקציב מדוד, מחושב, שקול, כי אנחנו לא נשתולל תקציבית, אבל תקציב שלא רק שאין בו קיצוץ, יש בו תוספת, יש בו תוספת, אדוני היושב-ראש, של כמעט 9 מיליארדים ב-2011 ו-7 מיליארדים ב-2012, יחד 16 מיליארד שקלים, לא כולל תוספת מחירים. מעבר למחירים. אדוני היושב-ראש, זאת תוספת משמעותית. רובה, חבר הכנסת אדרי, מכוון לחזק את החינוך, לחזק את ההשכלה, להגביר את התעסוקה, להילחם באבטלה, לתדלק את מנועי הצמיחה, לשפר את התחבורה לפריפריה, לשפר את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, ועוד כהנה וכהנה. אדוני היושב-ראש, כששואלים מהם הביצועים של ממשלת נתניהו עד כה, והתוכניות של הממשלה לתקציב הדו-שנתי הבא, ומסתכלים על זה ביושר ובהגינות בפרספקטיבה של המשבר הכלכלי העולמי החמור ביותר זה 70 שנה, כשמשווים את ההישגים, וגם את התוכניות שלנו, לשאר העולם המפותח, אני יכול להגיד לך, מדינת ישראל יכולה להיות גאה, ממשלת נתניהו יכולה להיות גאה, אנחנו באוצר יכולים להיות גאים, ואתה, חבר הכנסת אדרי, יכול להיות גאה שרק הליכוד יכול, כי אתה היית חבר בכיר ונכבד בליכוד, ואני, וזאת תקוות הלב שלי, כמי שמאוד מעריך אותך, רגע, גם אני יכול? גם אתה יכול. אני מקווה עוד לראות את כולכם בחזרה בליכוד, ואז אני בטוח שתאמרו כמוני: רק הליכוד יכול.

רק הליכוד לא יכול. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון, עניתי לך בהומור. האם אני יכול להמשיך את הישיבה, חבר הכנסת כץ? אני מאוד מודה לאדוני. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון אשר הוגשה על-ידי סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל וחד"ש בנושא: מדיניות הריסת הבתים והתעלמות הממשלה מההצעה להקפאת ההריסה. תנמק את הצעת האי-אמון של הסיעות הנ"ל חברת הכנסת חנין זועבי. ישיב השר מרגי, בשם שר הפנים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

ואין כפר ערבי שלא נבנים בהם בתים בלי רשיונות. ואין כמו המדיניות של הקרקעות, אי-אישור תוכניות מיתאר, אי-מתן רשיונות לבנות והריסת הבתים בשביל להעמיד אותנו על היחס של המדינה, של הכנסת, של הממשלה,

חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת רותם, צאו לאכסדרה, למה להפריע לחברת כנסת כאשר היא אומרת את דבריה? בוואדי-עארה, בטייבה, בטירה, בנגב, ממש בימים אלה נהרסים עשרות

כמעט בכל יישוב ערבי. נניח עכשיו לסוגיית הקרקעות, שהיא סוגיה לאומית-אזרחית. ניתן, אדוני היושב-ראש, להתייחס לסוגיית קורת הגג במישור אחר, לא לאומי ואפילו לא אזרחי. הזכות לקורת גג היא אחת מזכויות האדם. זכויות אדם, יש להן זיקה ישירה

כאשר אתה מתעלם, אדוני היושב-ראש, מהזיקה הלאומית וההיסטורית שלי לקרקע אתה אולי מפר זכויות לאומיות, ועל זה יש ביני לבינך ויכוח אידיאולוגי. אבל כשאתה מתעלם מזכויות אדם אתה נמצא ברובד אחר לגמרי. זכויות אדם הן זכויות יותר בסיסיות מזכויות האזרח. מבחינה פוליטית הסוגיה של הריסת הבתים היא נגזרת,

היא נגזרת, מסוגיית הקרקע, אבל מבחינת חומרת ההפרה, הסוגיה של הריסת הבתים היא סוגיה הרבה יותר חמורה, ואינה נגזרת לוגית מהפרת הזכות שלי לבעלות על הקרקע. הריסת בתים של ערבים, כמובן, לא של יהודים. ליהודים זה מותר. זה לא מותר, אבל בדרך כלל אין תופעה של הריסת בתים ליהודים, אדוני היושב-ראש. יש תופעה, רק אם אני אבנה חצי מרפסת יבוא ויהרוס לי ראש העיר שלי,

של הריסת בתים לאזרחים היהודים. יש תופעה כזאת לאזרחים הערבים. למה העובדות חשובות, אדוני היושב-ראש? זאת עובדה. אנחנו הרסנו כל בנייה בלתי חוקית מייד עם

ליברל גדול. חבר הכנסת בילסקי היה ראש עיר. אם הוא היה מעלים עין מאיזו בנייה בלתי חוקית, כל רעננה היתה הפקר,

אין שם הבעיה של אישור תוכניות

זה לא עניין אחר. זה עניין אחר. בגלל אי-אישור תוכניות מיתאר, אין אפשרות לערבים לבנות עם היתרים ועם אישורי בנייה. זאת אותה סוגיה, זאת אותה בעיה, זו הנגזרת של הבעיה של אישור תוכניות מיתאר. אני לא רוצה להפריע לך, אבל שר הפנים, אני אתן לך זמן, אל תדאגי, אומר: כל רשות מקומית ערבית במגזר הערבי אשר מבקשת לבנות לגובה, אנחנו נוציא לה מייד אישורי בנייה ותוכנית מיתאר כהרף עין. ב-48% מהכפרים והערים הערביים אין אישור לתוכניות מיתאר. אין תוכניות מיתאר ב-48% מהכפרים והערים הערביים. מצד שני, אדוני היושב-ראש, ואני חייבת לומר את זה, אנחנו לא רוצים להתנצל כל פעם על זה שירשנו אדמות, אנחנו לא רוצים להתנצל על העובדה שיש בבעלותנו אדמות. אנחנו בעלי אדמה. אני מסרבת שהמדינה תעניש אותי ולא תכיר בזכויות האדם שלי כי היא חושבת, והיא נחושה, על סכסוך לאומי אתי ועל תפיסתי בתור אויבת ולא זכאית לאדמה שלי.

אדוני היושב-ראש, מענישה אותי מכיוון שירשתי אדמות, ואתה אולי לא ירשת. אתה אולי קיבלת חינם. אני לא קיבלתי חינם אדמות מהמדינה. ממני רק לוקחים. אני אפרט שלוש סוגיות: בנגב, בוואדי-עארה ובדהמש. לאחר כמה שנים שבהן שרר שקט יחסי, ובתים לא נהרסו בנגב, התחדשה בסוף שנת 2001 מדיניות הריסת בתים בכל הכפרים, כמעט בכל הכפרים, הבלתי-מוכרים. בשנתיים האחרונות מתקיימת, אדוני היושב-ראש, הסלמה ניכרת: הוצאת צווי פינוי, הריסת בתים, השמדת יבולים ועקירת עצי פרי. כפר אחד נהרס 44 פעמים. בשנה האחרונה פתחה קרן קיימת מסע עוין נגד האוכלוסייה הערבית בנגב: נטעה שם אלפי עצים בשטח של עשרות אלפי דונמים, שרובם בבעלות ערבית, או שלגביהם, כמו שהמדינה אוהבת לטעון, קיימות תביעות, או יש סכסוך,

בין האזרחים לבין המדינה. לא מדובר רק בבתים ללא רשיון, מדובר ביישובים שלמים ללא רשיון. הכפרים הלא-מוכרים בנגב מונים יותר מ-83,000 תושבים, התוכנית שם,

היא להרוס כפרים שלמים, ולעשות טרנספר, אחר כך, לעשרות אלפי אזרחים. יישובים שקיימים מלפני קום המדינה, והמדינה החליטה שהיא לא מכירה בהם. הורסים בתים, מעלים אנשים למשאיות, למשאית שנייה מעלים את העדרים ובמשאית שלישית מעמיסים את כל השאר. בדהמש, ליד לוד וליד רמלה, שהיא לא חלק מלוד ולא חלק מרמלה, אלא באזור שיפוטה של המועצה האזורית עמק-לוד, ומונה 600 נפש, 70 בתי אב, יושבים גם שם על אדמותיהם הפרטיות, הרשומות על שמם בטאבו כחוק. הבתים קיימים גם הם עוד מלפני קום המדינה,

ב-1948 האזור כולו הוגדר קרקע חקלאית. עם השנים התקבלו בקשותיהם של כל תושבי האזור להסבת ייעוד הקרקע מחקלאות למגורים, להוציא את בקשותיהם של תושבי דהמש. כמעט כל תושבי האזור נענו, רק לא תושבי דהמש. הם עדיין מתדיינים בבתי-המשפט. במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות יש לכל 600 התושבים כתובת אחת משותפת,

עיריית רמלה אינה רוצה להכיר בתושבי דהמש כתושבי העיר. ככה גם העיר לוד והמועצה האזורית עמק-לוד. בשנת 2007 הסכים בית-המשפט לעצור את צווי ההריסה של חלק מתושבי דהמש, בתנאי שיגישו לוועדת התכנון המחוזית תוכנית מיתאר לבינוי, שתסדיר את כל המבנים הקיימים בכפר. הוועדה,

אדוני היושב-ראש, עוד פעם הבעיה של אי-אישור תוכנית המיתאר, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לא אישרה את התוכנית של דהמש. הדיון בבית-המשפט בצווי הריסה של 14 בתים יתקיים מחר או מחרתיים, אחרי שהוועדה, כמו שאמרתי לך, דחתה את התוכנית. גם במשולש, אדוני היושב-ראש, יכולים לזהות לא רק את התופעה של הריסת הבתים, אלא איך הופכים מבצע, חבר הכנסת מולה, של הריסת בית, למבצע של אלימות משטרתית. מאות שוטרים הגיעו לאבטח את הריסת הבית בכפר עארה לפני ארבעה ימים. המשטרה גם ידעה לעצור שלושה בני-אדם, וגם אחרי ההריסה המשיכו כוחות משטרה גדולים להתייצב במקום. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשנתיים האחרונות אנחנו עדים למתיחות גדולה לנוכח צווי ההריסה הרבים. בחלק מהמקרים מתנהל מאבק משפטי למנוע את ההריסה, ובחלק הוקמו ועדות עממיות שנאבקות מאבק ציבורי בניסיון למנוע את ביצוע צווי ההריסה. אנחנו נאבקים מול שיתוף פעולה של כל רשויות המדינה, רשויות התכנון עם משרד הפנים, עם קרן קיימת, עם המשטרה, כוחות גדולים ביותר של המשטרה, הנוהגים בברוטליות. מי במדינה לא משתתף, אדוני היושב-ראש, במבצע גירוש הערבים מאדמותיהם, ריכוזם והריסת הבתים שלהם?

אנחנו אפילו נאבקים מול חברי הכנסת. זה לא ייאמן כמה יזמו פה דיונים בוועדת הפנים לא לדון בזכויותיהם של הערבים, לא לדון בתופעה ולמחות נגד תופעת הריסת הבתים, אלא להיפך, על מנת לעורר את השאלה למה משרד הפנים לא הורס את הבתים של הערבים, למה לא מתבצעים צווי הריסת הבתים. זה הדבר הכי הזוי שנציגי פרלמנט יכולים לעשות, לבקש הריסת בתים של האזרחים. איפה שמעתם על דבר כזה בעולם? אני מוסיף לך שלוש דקות. תודה, תודה רבה. אבל אני רוצה להגיד לכם שהמאבק על הקרקע גבר בשנים האחרונות, וככל שמאיימים על האזרח, האזרח נאחז יותר בזכויות שלו. יש משפחות צעירות הנוטשות כיום את העיירות וחוזרות לקרקעותיהן ולאדמותיהן. תגידו לי, חברי הכנסת, מה מסכן את הביטחון השפוי של המדינה יותר מאשר להפוך אזרחים לגורם עוין? מה מסכן ביטחון שפוי, לא הביטחון כפי שמשתמשים פה, במקום הזה, מה מסכן ביטחון שפוי יותר מאשר להפוך אזרחים לפולשים? יותר מאשר להפוך אזרחות ולהתייחס לאזרחות ככלי להחליש את האזרח ולהפוך את החיים של האזרח לעומס ולנטל? מה יותר מסוכן ממדינה שהחליפה את עצמה בבולדוזרים, במשטרה ובשב"כ וקוראים לנו להיות נאמנים? להיות נאמנים למה? אולי לבולדוזרים? אולי למשטרה? אולי לשב"כ? לסיום, אדוני היושב-ראש, אנחנו הצענו את הפתרון. חברי הכנסת פה הציעו עשרות פעמים את הפתרון. גם יש יוזמה מטעם ועדת המעקב העליונה,

הקפאה מוחלטת של הריסת הבתים מול התחייבות הרשויות המקומיות הערביות למנוע בנייה בתקופת התהליך וכניסה למסלול של שנתיים לאישור תוכניות מיתאר לכל הרשויות. עוד הפעם, זו הבעיה, אדוני היושב-ראש,

תוכניות מיתאר. אני קוראת לממשלה להיענות ליוזמה הזאת. אני קוראת לחברי הכנסת גם כן להירתם ליוזמה הזאת ולהפסיק את היוזמה שלהם ליזום דיונים בוועדות הפנים תחת הכותרת: למה לא הורסים בתים לערבים? תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. אני מזמין את השר יעקב מרגי על מנת שיבוא וישיב בשם שר הפנים על הצעת האי-אמון של סיעות בל"ד, חד"ש ורע"ם-תע"ל, כפי שנומקה על-ידי חברת הכנסת חנין זועבי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נכון להיום, מתוך 128 יישובים, לא כולל ערים מעורבות, 120 יישובים עברו או עוברים הליך תכנון מיתארי, מתוכם 90 תוכניות מיתאר מקומיות, בהובלה של משרד הפנים, ורוב התוכניות הנוספות בהובלה של הרשויות המקומיות עצמן. עד לסוף 2010 יושלם המהלך התכנוני ב-106 יישובים. מהלך זה כולל 88% מאוכלוסיית המגזר הערבי, כמיליון ו-280,000 נפש. התכנון נערך בשיתוף המנהיגות והציבור המקומי וניתן בו מענה מלא, איכותי ובר-קיימא על צורכי היישובים ותושביהם. לאחר שיסתיים תהליך התכנון המיתארי, מימוש התוכנית מחייב את הרשויות להקצות קרקעות לדרכים ולצורכי ציבור, ובעיקר למנוע בנייה בלתי חוקית המסכלת כל אפשרות לקידום התוכניות שיאושרו. אכיפה יעילה נגד הבנייה הבלתי-חוקית, על-ידי ראשי הרשויות ועל-ידי מוסדות המדינה, היא תנאי הכרחי למימוש של תוכניות המיתאר והשגת רווחה ואיכות חיים ביישובים במגזר הערבי. איך אפשר, אדוני השר, לפרוס נתונים שהם כל כך לא מדויקים? יש בינינו ויכוח על העובדות הכי בסיסיות. זו הסטטיסטיקה של הוועדות והסטטיסטיקה,

מאחר שאני תושב הדרום, אחרי שאסיים את תגובת משרד הפנים, אומר לך מעדויות מה קורה בדרום בנושא בנייה ותוכניות.

משרד הפנים השקיע עשרות מיליוני שקלים בתוכניות המיתאר למגזר הערבי. על המנהיגות של הציבור הערבי לפעול ליישומן של תוכניות המיתאר. חברת הכנסת חנין זועבי, על הדוכן הזה אני אמרתי שיחד עם יד קשה חייבות להיות תוכניות מיתאר למגזר הערבי. כמה כפרים יש לנו? סליחה, תני לי, תני לי. חייבים לאשר את תוכניות המיתאר ובד בבד לעשות אכיפה ביד קשה כלפי כל הפרת חוק ובנייה בלתי חוקית, כמו שאני לא מעז לבנות ליד הבית שלי מבנה לא חוקי.

אני ישבתי פה בסבלנות, חברת הכנסת זועבי, והקשבתי קשב רב לעובדות שאת מביאה, כשאת אומרת שהעובדות לא נכונות. לא, לא, זה לא ילך כך. זה לא ילך ככה. עכשיו הוא עונה לך. הוא שמע מה שאת אמרת והוא עונה לך. היו לו כנראה הערות כשאת דיברת ועכשיו הוא עונה. או שהוא צודק או שהוא לא צודק. ודאי, אם הוא לא צודק, יביעו בו אי-אמון. את מפקפקת בכלל בזה? זה לא עניין של אי-אמון. העניין אם באמת העובדות נכונות או לא. כבוד השר, חבר הכנסת עפו אגבאריה, שנינו חיים פה באיזה מאתיים השנים האחרונות. אני מודיע לך שלא פה נכונות ולא פה נכונות, וחלק פה נכון וחלק פה נכון. אני עוד לא ציינתי עובדות.

והרבה חברים שלי מהמגזר הערבי מתלוננים על הפקרות גדולה בבנייה. גם אני מתלונן על הפקרות,

עכשיו כל דבר גורר דבר אחר וכל אחד נגוע באיזה דעות כאלה ואחרות. כרגע אנחנו בפרלמנט, אין לנו ברירה. לא אני אקבע אם השר דובר עובדות נכונות ולא הוא יקבע אם אני דובר דבר נכון, ולא שנינו אם חברת הכנסת חנין זועבי. היא דיברה ועכשיו הוא מדבר. מה עושים בכנסת?

ודאי שאם היא צודקת על דעת רוב חברי הכנסת, מייד יפילו את הממשלה. זה עניין של עוד שעה מקסימום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עוד לא ציינתי עובדות, רק הקראתי את תגובת משרד הפנים. עכשיו אני אדבר על העובדות. ישבתי כאן ושמעתי בקשב רב את התיאור שלך. אני לא בקי בצפון. אני מכיר את כל כבישי הארץ, את כל היישובים, מכיר את הבנייה. לומר לך, חריגות? לא תוכנית?

בטייבה לא בקי. תאמיני לי שאני מכיר כמעט כל גבעה בנגב. במשך שני עשורים חרשתי את כביש באר-שבע דימונה ומעבר לדימונה לכיוון הערבה וכן לכיוון ערד.

תגידי לי מה היישובים שהיו קיימים 200 שנה, אמרת פה על הדוכן, לא יישובים, לא 200 שנה ולא נעליים. אתה לא מכיר את האנשים אפילו. סליחה. אזורים נידחים,

אני שוב אומר: היד הקשה צריכה לבוא ביחד עם אישור תוכניות, אבל לבוא ולומר פה עובדות,

אני הייתי מצפה ממך לעמוד פה ולומר עובדות מדויקות כשאת מצפה שמישהו ייתן לך עובדות. אני הקראתי מסמך של משרד ממשלתי וזה נכון. הבאתי פה בשבוע שעבר תשובה של שר הפנים על הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת צרצור, ואני חוזר על זה היום. נכון להיום יש עבודה מסיבית במשרד הפנים ובאגפי התכנון להכין את תוכניות המיתאר ליישובים האלה. והנה, אני אומר לך, יהיו תוכניות המיתאר אשר יהיו, אם תימשך ההתפרעות של הבנייה הבלתי-חוקית, עם כל הכבוד לתוכנית מיתאר, הכביש לא ייסלל והכיכר לא תיבנה והמרפאה לא תיבנה והרחבות היישובים לא יהיו, כי הבנייה הבלתי-חוקית היא גורם מפריע. זה מה שרוצה לומר לך שר הפנים בתגובתו. השאלה אם באמת יש פה יד. אני חושב ששנים רבות המדינה גררה רגליים,

אבל היום, כשיושבים על תוכניות המיתאר, אם לא תהיה אמירה ברורה מצד הנהגת המגזר הערבי וראשי היישובים שהולכת להיות יד קשה בד בבד עם אישור תוכניות המיתאר, לא נביא בשורה ולא נהיה אנשי בשורה ונראה את אותן תופעות שאנחנו רואים היום.

אני מודה לשר יעקב מרגי. אנחנו עוברים לדיון. מסגרת הדיון היא ארבע דקות, והדובר הראשון הוא חבר הכנסת שלמה מולה

יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דודו רותם. כנראה זה קשור לנושא הגיור. שמנו אתכם ביחד היום. חבר הכנסת מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, היה עצוב הבוקר לראות את ישראל ביתנו ואת נציגיהם מצביעים בהוראת ראש הממשלה יחד עם נציגי אגודת ישראל וש"ס. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך בקביעה חדה וברורה: ראש הממשלה ביבי נתניהו מחלק את העם היהודי. ראש הממשלה במסגרת הצעת החוק הזאת נותן מכה קשה ליחסי ישראל והתפוצות. ראש הממשלה, בהוראה שלו באמצעות ישראל ביתנו, אמר ואומר: אנחנו רוצים את הכסף שלכם, אנחנו רוצים שהם יפתחו את הדלתות אצל אובמה, אבל כאשר מדובר בהיותכם יהודים, ברצון שלכם להיות בקשר עם העם היהודי, אני בוש בכם, לא רוצה אתכם, כך אמר ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה ביבי, כמו שהוא אמר באוזניו של הרב כדורי, אמר מה שהוא אמר, היום הוא אמר בריש גלי: אני בוש, לא רוצה את יהדות התפוצות. אדוני היושב-ראש, לא יכול שמדינת ישראל, ביתו של העם היהודי כולו, באמצעות חקיקה יעדיפו מגזר מסוים. ועוד איך? יעדיפו מגזר מסוים במסווה של עזרה לעולים. אין בזה ואין בזה, אין שום קשר בין זה לזה. הקשר היחיד הוא שראש הממשלה מחלק את העם. ראש הממשלה רוצה למצוא חן בעיני השותפים הקואליציוניים שלו. זאת לא הנהגה, זאת לא מנהיגות. אדוני היושב-ראש, איך אפשר לבוא ולהגיד ליהדות התפוצות, אתם אינכם רצויים? ואכן כן, כשהוא מגיע לוועידת הנשיאים, לפדרציות, מבקש מיושב-ראש הסוכנות היהודית, מנתן שרנסקי, מבקש ממנו: תעזור לי ליצור קשר, אבל במקביל הוא נותן הוראה להצביע על הצעת חוק שפוגעת ביהדות התפוצות, ברפורמים, בקונסרבטיבים. אדוני יושב-ראש ועדת החוקה,

אתה יכול להתנדנד על הכיסא שלך, אבל זאת בדיוק האמת. תגידו את האמת בפרצוף. אתם אומרים לעם היהודי בתפוצות, בארצות-הברית, אנחנו רוצים אתכם שתהיו חברים באיפא"ק, אתם תהיו חברים בוועידת הנשיאים, אנחנו כן באים אליכם, הולכים לבתי-הכנסת שלכם, מסתובבים בין הארגונים, אומרים להם, תבואו לארץ, אבל כשאתם באים לכאן, אתם לא רצויים. לא רק זה, אתם משנים סטטוס-קוו. באיזה מקום זה נמצא היום? אתם נותנים מונופול לאורתודוקסיה. בסופו של דבר, מי שעבר גיור רפורמי לא יכול לעלות לארץ. דודו, אתה לא מתבייש? הסיעה שלך לא יכולה להתבייש? אדוני היושב-ראש, אני חושב שמי שמקל ראש במה שהיה היום בבוקר לא יודע על מה הוא מדבר. הרצל, כאשר רצה שתקום מדינה יהודית, הוא לא התכוון שתהיה מדינה חרדית, הוא רצה שכל האזרחים בה יהיו שווים, הוא רצה שיהיו פה 8 מיליוני יהודים, הוא רצה לתת שוויון מלא לערבים, אבל המפלגה הזאת של ישראל ביתנו, כל מה שאתם עושים, אתם בדיוק אנטיתזה לתפיסת העולם שלו, של הרצל. אתם פוגעים ביחסים בינינו לבין השכנים הערבים כאן. עכשיו הגיע הזמן, אתם מחלקים את העם היהודי. איזו בושה לכם, ישראל ביתנו, בשם הגיור. אף אחד לא אמר שלא נסייע להקל בגיור, אדרבה ואדרבה. אנחנו רוצים לעזור לכם, לסייע ברבני ערים, אבל תפסיקו את הקשר הגורדי הזה ביניכם לבין החרדים. דודו, אני מסתכל עליך, אני יודע שיש לך רצון טוב, אבל לא יעלה על הדעת שאתה תיתן יד לחלק את העם. אנחנו בבית הזה נילחם בחוק הזה, לא ניתן לכם לחלק את העם היהודי. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה מולה. כשאתה צועק, לא מבינים אותך.

אתה לא רוצה להבין, אחרים מבינים מצוין.

אין רשימה של דוברים,

הלאומי אמור להבין את החשיבות של הקשר עם התפוצות.

זה ליכוד עולמי, ואני אכן מבין את הקשר הזה היטב. בגלל זה לא באת היום להצביע. ביליתי רבות בנושא הזה יחד עם ידידי זאב בילסקי ושלמה מולה במושבנו בסוכנות היהודית לפני כמה שנים.

יכולת לבוא ולהצביע, אתה חבר בוועדת חוקה. הקול שלך היה חסר. אדוני היושב-ראש, הקול שלך היה חסר בוועדת החוקה היום.

שמגיעות לי שמונה דקות,

אני בטוח שתצליח בארבע דקות לשלב גם תשובה וגם, אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, לו חשבתי שאנשי קדימה מבינים על מה הם מדברים, אז הייתי מקשיב להם, וגם הייתי אולי מתרגש מזה. חבר הכנסת מולה, במה אתם מאיימים עלינו? אתם תילחמו. אני רואה כמה אתם נמצאים פה בכנסת שאתם מסוגלים להילחם על משהו. אתם הרי לא מסוגלים להילחם על כלום חוץ מאשר על תקשורת, פופוליזם וניסיון ליצור כותרות. רבותי, תביאו בבקשה את חברת הכנסת ציפי לבני, שרת החוץ המהוללת, היא כבר דיברה היום על העניין של הגיור, על חוק הגיור. רבותי, תגידו לי, היא בכלל יודעת מה כתוב בחוק? הרי אין לה מושג על מה מדובר. אנחנו בהשמצות אישיות עכשיו, חבר הכנסת רותם? אולי תדבר על החוק? חברת הכנסת אדטו, השם דודו רותם נשמע בנאומו של מולה יותר פעמים ממה שאני אמרתי ציפי לבני בינתיים, ואני אגיד עוד הרבה פעמים. אין בעיה, משום שאין לכם מה למכור, נגמרו לך הטיעונים, אז אתה עכשיו תוקף אחד-אחד מאנשי סיעת קדימה? אין לכם מה למכור, קדימה, ולכן אתם מחפשים את הפופוליזם. בואו קודם כול נשים קלפים על השולחן: אתם מעדיפים את הרפורמים בארצות-הברית על פני האורתודוקסים החרדים במדינת ישראל, קודם כול, משום שאחרת השנאה שלכם לציבור הדתי בישראל לא היתה מגיעה לכאלה ממדים. זה לא בסדר להגיע לזה. גם שרנסקי אותו דבר כמונו? שמעת אותו, מה הוא אומר. שרנסקי נבחר לתפקידו על-ידי קואליציה של קדימה, העבודה והרפורמים בסוכנות היהודית. באמת, מה אנחנו, מטומטמים? אנחנו לא יודעים? הוא חייב לכם.

בואו נעשה דבר פשוט, רבותי, על מה אתם באים בטענות? מה כתוב בהצעת החוק? שתהיה אחריות לרבנות הראשית בענייני גיור בישראל. מה רע ברבנות הראשית לישראל? הרי הרבנות הראשית של היום היא רבנות שרוצה, היא רוצה לעזור. הרב עמאר רוצה לעזור. הם כולם רוצים לסייע, הם כולם מתאמצים, ויש כאלה שמחבלים במאמצים שלהם. חבר'ה, זו לא המצאה שלי, אני מצטט את חבר הכנסת מולה על הדוכן הזה רק ביום רביעי. אז תחליטו, הרבנות הראשית מתאמצת, הרב עמאר מנסה לסייע, רק בתי-הדין הרבניים מפריעים לו, או שפתאום הרבנות הראשית מיום רביעי להיום הפכה להיות אויב העם? הבעיה הגדולה היא שאתם לא יודעים מה אתם רוצים. אתם הרי לא רוצים לסייע לעולים, אלא מה שקרה היום זה דבר נורא פשוט. אתם ניסיתם בשנה האחרונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להעביר חוקים שחשבתם שיפתרו את בעיית הגיור של העולים. עוד פעם ועוד פעם נלחמתם, עוד פעם ועוד פעם הפרתם את ההבטחות שלכם לבוחרים, ועוד פעם ועוד פעם נלחמתם כאריות ונפלתם כזבובים,

כי זה מה שאתם מסוגלים לעשות. והנה, ישראל ביתנו, העבירה את החוק שלה בקריאה ראשונה, אז אתה מביא אותו ביום רביעי? וזה לא מוצא חן בעיניכם, משום שמה תגידו לעולים החדשים שטענתם שאתם מייצגים? אתה מביא את החוק ביום רביעי? אין לכם מה לומר להם. רימיתם אותם, שיקרתם להם ואתם לא מביאים להם שום פתרון. אז עכשיו יש לכם פטנט חדש,

אתם תתקפו את ישראל ביתנו שהצליחה להגיע להסדר גם עם הסיעות החרדיות, מה שאתם בחיים לא הייתם מצליחים. אתם רציתם, כמו שאמר לכם היום חבר הכנסת הרב גפני, אבל ביבי אמר לך שהוא לא מרשה לך להביא את זה ביום רביעי. אתם הרי הייתם מוכנים לתת להם יותר ממה שהם קיבלו מממשלת הליכוד, אבל הם לא היו מוכנים ללכת אתכם, כי אצלכם אין הגינות. למה ביבי אמר לך שהוא לא ירשה לך להביא ביום רביעי למליאה? אז ביבי אמר. הוא אמר שהוא לא ירשה. רבותי, אני מתרגש מראש הממשלה בדיוק כמו מהגברת לבני. משניהם אני לא מתרגש.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד רותם. חבר הכנסת נסים זאב מסיעת ש"ס, בבקשה. חבר הכנסת דודו רותם,

תודה רבה, חבר הכנסת דודו רותם. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלמה המלך אומר:

אל יתהלל חוגר כמפתח. עומד פה חבר הכנסת מולה, מומחה לענייני גיור, הוא מבין בדיוק את האסון של עם ישראל ושל העם היהודי בחוק

הם מתבוללים. אז עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות, לתת הנחות? לתת הקלות? מה זה, זה מסים? מה זה, זה תוכנית עבודה של משרד האוצר? ולכן, אדוני היושב-ראש, אני בעד להקל במסגרת ההלכה. להקים עוד בתי-דין. אבל אי-אפשר שכל הסודנים שהיום,

באים לקבל פה עבודה, מחר כולם יהיו, למה לא? נקים להם גם בתי-דין ונגייר אותם. אנחנו צריכים פה להרבות, לעשות רוב יהודי. אני רוצה להתייחס גם לנושא השני, שנאמר פה על-ידי חברת הכנסת, על הריסת הבתים הבלתי-חוקיים. אדוני היושב-ראש, צריך להבין, איפה שאתה הולך בדרום ובצפון אתה רואה אלפי יחידות דיור. כל אחד מחליט את התכנון של עצמו, כל אחד בונה כיד המלך בצורה חופשית.

הוא מחליט איפה לבנות, על איזו קרקע לבנות, ואם אין קרקע פרטית, אפשר לבנות גם על קרקעות מדינה. הלוא המדינה בלאו הכי לא עושה כלום, אז מקסימום יכשירו את זה בידי הוועד. פשוט קטסטרופה. יכול להיות שאנחנו נישאר פה רוב יהודי, יכול להיות, אני מאמין שכן. אבל אנחנו נמצא את עצמנו, שרוב קרקעות המדינה ביד הערבים. זה עניין של כמה זמן. אני הייתי בוועדת החוץ והביטחון בשבוע שעבר. שמעתי מהקצין של הבסיס שהיינו בו. הוא אומר: אנחנו משלמים פעמיים או שלוש פעמים לפעמים על אותן קרקעות כדי להוציא את הבדואים משם. משלמים כסף מלא, כשמדובר באדמות מדינה, לא מדובר באדמות פרטיות. המדינה משלמת על אותן אדמות ששייכות לה פעם ראשונה. רק אל תסגיר את הקצין ואת המקום, סודות מדינה.

אבל מכיוון שלא גידרו בזמן, או גידרו ולא גידרו כמו שצריך, הם חזרו, אותם אנשים או אחרים, ושוב התיישבו על אותן קרקעות. ואמר לוועדה אותו קצין בכיר: אנחנו חייבים עכשיו לשלם פיצויים, ושוב את אותם כספים, חלק לאותם אנשים וחלק לאחרים שבאו ופלשו. כך אנחנו עובדים. חכמי חלם. איך אנחנו יכולים להתמודד עם הבעיה הזאת, וכאשר מקימים קול זעקה, באים להרוס לנו את הבתים שלנו. חבר הכנסת זאב, נא לסיים.

צריך להבין שיש חוק במדינת ישראל, והחוק הוא לא חד-צדדי. אי-אפשר שכל צווי ההריסה, ב-80% 90% אנחנו רואים שמרפסת דואגים להרוס, ופה יש הפקרות שלמה, בונים פה בתים שלמים על קרקעות של המדינה, ואין פוצה פה ומצפצף. לכן הניסיון הזה לומר שהמדינה הורסת בתים, זה דבר שהוא רק כדי לזרוע ארס ולהסית את הציבור הערבי נגד ממשלת ישראל, דבר שאנחנו עדים שנעשה יום-יום פה, בכנסת ישראל, מאותם החברים היקרים שיש לנו פה. תודה רבה. כבוד הרב יעקב ליצמן, חבר הכנסת, בבקשה. לא טעיתי, רב, נכון? רב זה מי שלומד. אתה לומד כל הזמן.

הכנסת, אני אומר את זה כרגע כחבר כנסת, אנחנו למודי ניסיון בקיצוצים בקצבאות ילדים, והנושא של הקצבאות כרגע שוב פתאום עולה, הקפאה לשנה. אנחנו לא יודעים מה זה הקפאה, מה זה שנה, הרי לצערנו התנסינו כבר בכל הדברים האלה, ופגעו בשכבות חלשות. לכן אני לא רואה אפשרות, ואני בטוח שגם חברי וגם סיעת ש"ס,

נעמוד על זה שזה לא יעבור. אני חושב שאסור להסכים לזה. אני רוצה לדבר, אדוני, על דבר אחר, על נושא הדיור. אני חייב לחזק את שר השיכון, אטיאס, הוא עושה עבודה טובה, אבל מפריעים, האוצר מפריע. וזה לא בעיה חרדית, רבותי. בעיית הדיור היא בעיה קשה של כל הזוגות הצעירים. לא משנה איפה תסתכלו על זה, הממשלה לא מעודדת דיור לזוגות צעירים. אם הייתי רואה שהממשלה אומרת: רבותי, אנחנו לא רוצים שתבואו, למה? הוא בונה את חריש עכשיו.

לפי המצב שלי הוא בונה את חריש עשר שנים, ונראה לי שכבר יש לו תוכנית לבנות את זה עוד עשר שנים. אני יודע על חריש, לא מגזים לך, המון שנים. אבל לא היה לך שר שיכון כזה אופטימי. נכון, בגלל זה אמרתי רק עשר שנים, כי אם היה שר שיכון אחר, זה היה לוקח 20 שנה. לצערי, מפריעים לשר. לשר יש רצון טוב, הוא באמת מביא פתרונות חדשים, ואני חייב לחזק אותו. זו הבעיה האקוטית, אנשים קונים דירות על נייר, עד שהם נכנסים, לוקחים משכנתה, נופלים. אני לא מדבר על הבנקים, אני לא מדבר על הריביות שמשלמים, גם אם היא ריבית נמוכה משלמים 20 שנה, ואחרי 20 שנה אפילו לא התחילו לשלם את המשכנתה. אחרי ש-20 שנה שילמו משכנתה חודש בחודש. הממשלה צריכה לתת. אין שום סיבה שבאזורי פיתוח לא תהיה קרקע בחינם ולא יהיה פיתוח בחינם. רבותי, מי שרוצה לגור בתל-אביב, בירושלים ואפילו בבני-ברק או בפתח-תקווה, שישלם את המחיר. אין לי שום בעיה. אבל מי שרוצה ללכת לפריפריה, למה? כמה עולה שם קרקע?

צריך לעודד אותם ללכת לשם.

אז צריך לתת מענק, צריך לתת עוד דברים, צריך לבטל את המע"מ שם, אבל במקום זה צריך להתווכח על הפיתוח ולא נותנים. לדעתי, אחד המשברים הגדולים שיהיו בממשלה, אני לא מדבר דווקא פוליטית, גם משבר אמון בעם, יהיה על נושא הדיור. כל זמן שלא יבואו עם פתרון, וזה לא כל כך הרבה כסף.

אפשר להגיד שמי שיש לו דירה ראשונה עד סכום x, לא צריך לתת למי שקונה דירה ב-5 מיליוני דולר או אפילו ב-5 מיליוני שקל. אבל מי שקונה בפריפריה, אפשר להגדיר את זה בפריפריה, שיקבל חזרה את המע"מ, שיקבל פטור ממע"מ, לא משנה מה, שיקבל פיתוח בחינם, שיקבל את הקרקע בחינם, ואז אולי זוגות צעירים יוכלו לעמוד בזה. זוג צעיר, גם מי שגמר את הצבא, ועכשיו התחתן, נו, אז מה, מה הוא הרוויח? אין לו שום דבר. הוא צריך דירה, מה הוא יעשה? הוא לוקח משכנתה.

הוא משלם הון תועפות כל חודש. הוא נשאר אחר כך בלי דירה ועם החזרי משכנתה, כן, ומי שמרוויח זה הבנקים. גם אם מישהו פושט רגל יש הוצאות שעורכי-דין מרוויחים. מעבר לכך אין שום דבר. אני קורא מכאן לממשלה וגם לאופוזיציה: אפשר להתאחד בנושא הזה, זה נוגע לכולנו.

תודה לכבוד סגן השר. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שאחד הנושאים הכואבים הוא מה שקרוי בעיית התכנון והבנייה בדהמש. מדובר באנשים שם יש בנייה, אין תכנון. והמדינה מתעמרת, מזניחה, מתעלמת מצרכים אנושיים תכנוניים. תוכנית שהוגשה לוועדה המחוזית על-ידי התושבים ומומחים, אנשי מקצוע, כדי להציג תוכנית חלופית, נדחתה. היא נדחתה בצורה בלתי סבירה על-ידי הוועדה המחוזית, ולכן המצב נשאר כפי שהוא. זה מצער, זה כואב, זה מקומם. רוצים לדחוק את האנשים האלה לפינה,

להודיע להם: אתם קיימים ולא קיימים, אתם לא נחשבים. יעלה על הדעת ששכונה או יישוב יהודי יסבלו מיחס כזה? לא יעלה על הדעת. זה לא קורה, זה גם לא יקרה.

הם מתקוממים, שואלים, מפגינים, ואפילו עושים משהו פרוגרסיבי,

מציגים תוכנית חלופית, שלא מתקבלת, כמו שעשו בסילואן, גם הציגו תוכנית חלופית על-ידי מהנדסים,

ואנשי מקצוע, וגם היא נדחתה בצורה אוטומטית על-ידי עיריית מערב-ירושלים,

יש יד מכוונת. תכנון ובנייה זה משהו אידיאולוגי. הנקודה השנייה שאני רוצה לגעת בה,

זה נושא באקה ג'ת. העברנו בקריאה טרומית את הנושא הזה לפני יותר משבוע, והיום התכנסה ועדת הפנים בראשות חבר הכנסת דוד אזולאי,

שנתקבלו בקריאה טרומית. אני מקווה שעוד השבוע יוצבע כאן במליאה בקריאה הראשונה, הראשונה, שעד יום רביעי זה ייעשה, יושב-ראש הכנסת נענה לבקשה שהפנינו אליו כדי שזה יהיה ביום רביעי. בעזרת השם. בעזרת השם. בעיקר בעזרת היושב-ראש במקרה זה, ובעזרת השם באופן כללי. מובן שאם יש הערכה תקציבית של יותר מ-5 מיליונים זה מחייב 50 חברי כנסת ויותר. לפני דקות התקבלה הערכה תקציבית של משרד האוצר. פעם הם אמרו שזה עולה 120 מיליון, עשרות מיליונים, ועכשיו ההערכה עמדה על 10 מיליוני שקל. זה אומנם יותר מ-5, ולכן זה עדיין מחייב, אם הממשלה לא תתמוך, 50. שוחחנו עם שר האוצר לפני שעה קלה, והוא גילה גישה חיובית. אני מקווה שהממשלה תודיע שהיא תומכת, כך שלא נצטרך את ה-50. על כל פנים, אם זה יבוא ביום רביעי, אני בטוח שנוכל לגייס 50, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, כדי שההצעה הזאת תעבור כבר השבוע בקריאה ראשונה, ובשבוע לאחר מכן, לפני היציאה לפגרה, נוכל לסיים את החוק הזה, אם ירצה השם.

חבר הכנסת יעקב כץ, האיחוד הלאומי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני הבטחתי שכל עוד תימשך חדירת המסתננים, אני בכל נאום שלי בכנסת אדבר על הדבר ואזכיר את זה לממשלה. אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה אישרו, ועדת השרים אישרה את הצעת החוק שהגשתי, עם חתימה של חברי כנסת נוספים, להקמת מכשול וגדר בדרום למנוע את ההסתננות של עשרות אלפי מסתננים מדי שנה ממצרים למדינת ישראל הריבונית, ללא אישור, ללא רשיון, וגרימת נזק כלכלי, דמוגרפי, חינוכי, תרבותי למדינת ישראל. לצערי הרב, שמעתי ששר האוצר הגיש ערר, והדבר הזה, צריך לדון עליו עכשיו. על כל פנים, אני חושב שההתעלמות של ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה נתניהו ואתו כל השרים, כמו בת יענה, שיודעים שמדי חודש נכנסים 1,200 1,500 מסתננים, והעיר תל-אביב והעיר אילת, כפי שמופיע ראש העיר, ואתם שומעים את התשדירים שלו, הוא מרגיש שהעיר שלו הפכה להיות, כמו שהוא מתאר אותה, סודן-ביץ' או אריתריאה-ביץ'. והעיר תל-אביב, אני אומר לכם מתוך שיחות עם ראש העיר ועם ראשי המחלקות, ואני מדבר אתם כמעט מדי יום, התחושה בעיר תל-אביב, בעיריית תל-אביב, קשה, קשה עד מאוד. שמחתי לשמוע שגם חבר הכנסת אחמד טיבי התבטא פה מעל במת הכנסת, הוא ישב אז כיושב-ראש, ואמר שהחוגים היאפיים והשמאלניים, אני לא זוכר בדיוק איך התבטאת, משהו מעין זה, מועלים בתפקידם ולא מתנהגים בדרך ישרה כלפי ציבורים ערביים רבים, שמפוטרים מהעבודה עקב כניסה של עבודה זולה של מסתננים שנכנסים ללא רשות וללא רשיון, ושוכרים אותם בגרושים לעבודה בכל האזורים, גם בתל-אביב,

בראשון-לציון וגם בבתי-המלון. אני קורא מפה לחברי הכנסת, כמו שקרא ז'בוטינסקי בוורשה, אני אומר לכם שאנחנו נמצאים בבעיה הלאומית הקשה ביותר שמדינת ישראל התמודדה אתה במשך 60 השנה האחרונות. אם אנחנו לא נפתח את העיניים ולא נהיה ערניים ולא נפסיק את התופעה הזו, גם העיר תל-אביב תהפוך בתוך 12 שנה, בין שלוש שנים לעשר שנים, לעיר עם 250,000 300,000 מסתננים מאפריקה. ואם זה מה שאנחנו חפצים, אתה חושב שהגדר תמנע את זה? אני אמרתי שהגדר והמכשול זה פרט חשוב אבל קטן בתוכנית כוללת. אני טוען שהחולה הוא חולה במחלה קשה. יש זיהום קשה וצריך לעבוד על כל המכלול של הגוף. חבר הכנסת פלסנר, שאלת שאלה,

ואני עונה לך, שהבעיה היא כוללת. צריך למנות שר. הכמות שנכנסת היום גדולה מכמות העולים שמגיעה למדינת ישראל, כ-15,000 בשנה, והעסק פרוץ ואף אחד לא מטפל ואין תקציב, לא לחולדאי ולא לראש עיר אחר. ממשלת ישראל לא מטפלת בנושא הזה. מתעלמת, כמו שהיא מתעלמת מהרבה דברים אחרים, ואנחנו יודעים את זה. אז שאתה תהיה ראש ממשלה, או שאני אהיה ראש ממשלה, או מישהו אחר, בינתיים העסק לא מתנהל. לכן אני קורא מפה, אולי הבן שלך. בעזרת השם. תראה, המטכ"ליסטים בסוף מגיעים לכל דבר. אבל יש מישהו שיחליף אותם בעבודה? מישהו שרוצה לעבוד? יש שרוצים לעבוד. הם לוקחים עבודה של אנשים. אם מציעים למישהו שעובד, נניח ערבי מטייבה,

הערבים רוצים לעבוד. היהודים, רגע, רגע, יש גם יהודים. היהודים רוצים לעבוד?

נניח ב-4,000 או ב-5,000 שקל, ועכשיו הולכים ולוקחים עובד שמעסיקים אותו ב-2,000 שקל, כאשר אין לו רשיון עבודה, אסור להעסיק אותו, אך לא קונסים את המעביד שלו. מה אכפת לכל בתי-המלון להכניס עובדים שמשלמים להם מתחת לשולחן, שעובדים במחירי אפס, ואין מי שמקפיד ואין מי שמסייע. אני קורא מפה לחברי הכנסת ולחברי הבית להצטרף לשדולה שאנחנו הקמנו, שדולה למניעת הסתננות ולהסדרת הנושא, בראשותי, כרמל שאמה מהליכוד, סגן יושב-ראש הכנסת, וחבר הכנסת נחמן שי. ביום רביעי אנחנו מכנסים מסיבת עיתונאים גדולה, יהיו פה ראשי הערים, ראשי העיר אילת, ראשי העיר תל-אביב, יבואו כולם כדי למחות ולראות מה ניתן לעשות מתוך הבית הזה כדי להפסיק את התופעה הנוראה, המפחידה, הבלתי-אחראית הזו, שמדינה מאפשרת כניסה ללא רשיון של עשרות אלפי אנשים, שמשנים את כל המציאות הכלכלית,

הדמוגרפית של מדינת ישראל. תודה רבה. אני מצטרף לשדולה. חבר הכנסת עפו אגבאריה. זה אחרי הגדר. אחרי הקמת הגדר. לא עושים, לא גדר ולא שום דבר, כלום, כלום, אין מדיניות, אין כלום, אין אכיפה. בבקשה, לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבר דיברו חברי על עניין הריסת הבתים ותוכניות המיתאר במגזר הערבי, במיוחד בדרום ובדהמש, וגם הזכירו את אזור המשולש. אדוני היושב-ראש, ברצוני רק להזכיר. היסטורית, המשולש, חבר הכנסת כץ, אני דאגתי שלא יפריעו לך כשהיית כאן. בבקשה. המשולש הקטן, שזה מאום-אל-פחם צפונה, עד כפר-קאסם דרומה, הוא קטן אבל הוא איכותי.

אני לא מתכוון למשולש הגדול שנכבש אחרי כן. הוא, בהסכמי רודוס עבר לשליטת מדינת ישראל. ואני כל פעם תוהה מחדש כאשר פה באים ונואמים שערבים משתלטים על אדמות וקרקעות, וגוזלים קרקעות מדינה, ערבים שבאו מרוסיה? אז אני רק רוצה להזכיר לאנשים האלה שלמשל אום-אל-פחם, היו לה עד 20 במאי 1949 140,000 דונם. 140,000 דונם, ואחרי 20 במאי 1949, לא 1948, יש לה בסך הכול 25,000 דונם, שמתוכם גם איזה 2,000 3,000 דונם כבר נגזלו בתקופה האחרונה על-ידי היישוב מי-עמי, להרחיק מהכביש של מי-עמי 80 מטר של הבניינים באום-אל-פחם. אז האדמות האלה של 140,000 דונם, הן לא היו אדמות מדינה. אף-על-פי שנשארו רק 25,000 דונם, ואנשי אום-אל-פחם תרמו מעל 85% מהאדמות שלהם כקרקע ציבורית, אז מה שנשאר להם אפילו עד עכשיו לא מוכר כתוכנית מיתאר לאום-אל-פחם. אותו דבר לגבי ערערה, אותו דבר לגבי כפר-קרע, באקה, לכולם אותו דבר. ומה עוד? עכשיו באים ומכניסים לשם את העיר חריש. העיר חריש, לא מצאו מקום יותר מרווח בשביל להכניס 150,000 תושבים אלא לבוא ולהכניס את זה לשם. למשל, הכפר דאר-אל-חנון. כבוד השר אמר שהוא היה בנגב ולא ראה כפרים שהיו מלפני כן, ועכשיו צצו הכפרים האלה. אז דאר-אל-חנון קיימת כבר 150 שנה שם במקום, ועדיין הכפר הזה לא מוכר. וברגע שבאים לשים את העיר חריש שם, רוצים להוציא אותם, לטרנספר אותם משם, חבר הכנסת כץ.

אתה אמרת שכשאתה תהיה ראש ממשלה אתה תתנהג אחרת. אני מאוד מקווה. אני אכניס 300,000. אז מה קורה? תוכניות המיתאר, למשל בעיר אום-אל-פחם משנת 1980 אין תוכנית מיתאר. ולא נכבדי הכפר אלא העירייה עושה מאבק גדול בשביל שתהיה לה תוכנית מיתאר, ועד עכשיו זה במגירות של משרד הפנים. וכשהבן-אדם רוצה לבנות, ודרך אגב, רוב הבניינים שאתם רואים מהכביש, וכולם באים ואומרים: אנחנו רואים בניינים, וכאלה בניינים מפוארים, בואו תיכנסו לבניינים האלה. בכל בניין גרות ארבע, חמש ושש משפחות. תבנו למעלה, כולם בונים למעלה. אתם יודעים כמה מותר לנו לבנות למעלה? ארבע קומות סך הכול, ומי שבונה יותר, הוא עושה בזה עבירה. אז באמת. זאת אומרת, זה כמו להגיד למישהו, תאכל כמה שאתה רוצה אבל אל תיגע בלחם. ומה אנחנו עושים? אנחנו רוצים תוכנית, אז אין. אנחנו רוצים שיהיה לנו רשיון, אז גם אין. 20 שנה אין,

ברגע שהולכים לערכאות משפטיות ומתחילים לבקש את הרשיון, אתה נתקל בקיר אטום, אף אחד לא רוצה אפילו לשמוע אותך. וברגע שהעתירה שלך היתה בבית-משפט, למחרת כבר הרסו את הבית, כמו שהיה לפני ארבעה ימים בכפר ערערה. נא לסיים. אני הקשבתי קשב רב לנאום של יושב-ראש הכנסת, ראובן ריבלין, כשהוא דיבר על תורתו של ז'בוטינסקי, פה הזכיר שלמה מולה את הרצל, אבל אני רוצה להזכיר דווקא את ז'בוטינסקי. הוא אמר דברים, אם באמת היו נוהגים באוכלוסייה הערבית,

כפי שציטט ראובן ריבלין, יושב-ראש הכנסת, אני חושב שמזמן אנחנו היינו במצב הרבה יותר טוב ביחסים ובדו-קיום ובשלום במדינה הזו. לכן, אני פונה לאנשים, לחברים, למשרד הפנים, לחברי הכנסת, שבאמת יעשו את המקסימום כדי לא להתעמת עם האנשים אלא לתת להם פתרונות. תודה רבה. חבר הכנסת חיים אורון, מרצ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני יודע שהיתה איזו אי-הבנה בין השר בנימין בן-אליעזר לבין שר החוץ, אבל אני בכל זאת תוהה ושואל אותך, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שאתה מקורב לפחות לאחד משני השרים האלה, למה המחיר של האי-הבנה הזו צריך להיות היום חוק גיור. אני מבין שצריך לפצות במשהו את ישראל ביתנו, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, ואז אמרו: יאללה, תשחקו עם חוק הגיור, נראה לאן תגיעו. אני שומע פה מחברי הכנסת, הסיעות החרדיות אומרות: עזוב, זה רק קריאה ראשונה, זה ימות שם. האחרים אומרים: לא, זה לא יעבור. ואני רואה אותך,

אני מעריך אותך מאוד, ואני רואה את החיוך. אז מה, מחלקים לכם סוכריות? אני בטוחה שזה יעבור, ואני גם בטוחה שזה יפתור הרבה בעיות.

ואז מתחילה הבעיה הגדולה, שיש לי הרגשה שבמשבר הבא אתם תעבירו את זה.

כי ראש הממשלה הזה, מה שהוא יודע לעשות זה איכשהו להילחץ,

ואז אני שואל את חבר הכנסת גפני: תגיד, אתה מקבל את זה שכל רב עיר בכל מקום יגייר? והוא עושה לי תנועות כאלה. אתה תצביע בעד החוק בקריאה ראשונה? הוא אומר: לא יודע. אני מתרגם את המימיקה של גפני, שעומד לפני, אם מישהו מהציבור לא ראה. אז את מי אתם בדיוק מבלפים? אבל עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, ועם כל הכבוד, חברת הכנסת קירשנבאום, אלוהים אדירים, מדובר פה ממש בדיני נפשות. פעם אחת בדיני נפשות כי יש מצוקה אמיתית, שאנחנו שותפים לה, של מאות אלפים שבגלל הממסד הדתי בעייתם אינה נפתרת. אז אתם שולחים אותם לקיים אורח חיים חרדי? אני מכיר כמה מהם,

את מכירה פי כמה וכמה יותר. הם הולכים לקיים אורח חיים חרדי?

לא כתוב שם שהם מחויבים לקיים אורח חיים חרדי. שנית, אני אומרת לך שדווקא רב העיר הוא זה שמכיר את אורח החיים של המשפחה, ודווקא הכי מתאים שרב העיר יגייר אותם, ולא איזה מוסד שאף אחד בו לא מכיר אותם ולא את אורח החיים שלהם. סליחה, אין לי בעיה עם רב העיר, אבל אני מכיר מה זה אורח חיים דתי. אני מכיר את זה בעצמי, לא באופן אישי, על אנשים שעברו גיור ואמרו להם: אל תלכו לגור בקיבוץ, כי זה לא אורח חיים מתאים, כולל עולים מחבר המדינות. אז מה אתם מספרים סיפורים? זה מה שיהיה בסוף. ובעיקר, אתם נותנים יד לפתוח חזית עם רוב יהדות ארצות-הברית? אתם צריכים להיות הגורם, אתם, שייתן גושפנקה שיש רק גיור אחד, אורתודוקסי, בחוק של כנסת ישראל? אני יודע, אתם מגישים המון חוקים, שגורמים חיצוניים לא יתערבו במה שקורה בארץ. זה לא יפה, ייתנו כסף וכו' וכו'. איך קוראים למעורבות של הקהילה היהודית בארצות-הברית בעניינינו ובענייני ארצות-הברית? אז מה אתם בדיוק עושים? הכול בשביל מה? כדי שביבי יוכל להגיד ולא להתכוון להשלים את החקיקה, להגיד לכם: תשבו בשקט, קיבלתם חוק. או יותר גרוע, בפעם הבאה שיטלפנו לריגה, לשר החוץ, הוא יעשה עוד כיפוף ביד, וראש הממשלה יגיד לו: בסדר, גם שנייה ושלישית, ופתאום נקבל חקיקה שמעולם לא עברה כמותה בכנסת. נא לסיים. קיבלתם כאילו יתרון ענק, שרבני ערים, אני כבר ראיתי איך כשהם רוצים, הם משתלטים על רבני ערים. אפילו את הגיורים של הרב דרוקמן הם פסלו. עכשיו לא יוכלו לפסול? לא יוכלו. איך הם יוכלו? מה לעשות, אני כבר למדתי שהשלטון שלהם על הרבנים יותר חזק מהשלטון שלכם. האמיני לי. העברתם כאילו ברית זוגיות.

כמה זמן אפשר לבלף את עצמכם? אותנו עזבו, אתם לא מבלפים. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אבל את עצמכם.

מה גם שזה על גבם של המון המון אנשים, שמבחינתם זה באמת דיני נפשות.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. ארבע דקות לרשותך.

רבותי חברי הכנסת, סיעתי העלתה היום את נושא הריסת הבתים, והשאלה, בכלל, של הבנייה הקרויה בלתי חוקית. העניין הזה נדון בדרך כלל על זה שאזרחים בונים בית בלי לקבל רשיון, כביכול עבירה על החוק, והאזרח, או שהוא משלם קנסות גבוהים או שביתו נהרס או שהוא חי בתחושה שמחר-מחרתיים או שיבואו ויהרסו לו או שהוא יצטרך לשלם קנסות. חבר הכנסת אקוניס, אני אצטרך להגן עליך עוד מעט כאן, על הדוכן. בבקשה. התביעות בדרך כלל הן נגד האזרח. אני רוצה לשאול מה אחריות המדינה בנושא הזה.

רשויות מדינה, שנמנעות במשך עשרות שנים מלספק ליישובים תוכניות מיתאר מתאימות לצורכיהן, צריכות לעמוד לדין? האם מישהו משלם על כך שתוכנית מיתאר של יישוב מסוים נמצאת 25 שנה בוועדה, כאשר החוק, כבוד היושב-ראש, אומר שבתוך שלוש שנים הם צריכים להביא את תוכנית המתאר לידי אישור סופי? מי משלם על כך? האם מישהו הועמד לדין? האם מישהו שילם קנסות על זה שהוא פגע באלפי אנשים, ואפילו בעשרות אלפי אנשים? אף אחד לא שואל אותו. אין דרך, אפילו חוקית, להעמיד לדין פקידים, רשויות, שישלמו קנסות, שאפילו יוטלו עליהם עונשים על כך שהם עיכבו תוכניות מיתאר ועל-ידי כך פגעו באלפי משפחות. מה שקורה, הנה, השבוע ביקרתי בביתו שנהרס, של האזרח מעארה-ערערה, נועמאן אבו-סאלם. ידוע, וכולם יודעים, שהאזור שבו בנוי הבית הוא בדיון בוועדה המחוזית, וכל המתכננים כמעט, כבר עבר ועדה מקומית. עבר ועדה מקומית, זה נמצא בהליכי תכנון. וידוע שאו-טו-טו, אם לא בעוד שנה, בעוד שנתיים, זה יקבל רשיון. ובכל זאת הרסו. מה דינו של האזרח בנושא הזה? מה דינו של אותו פקיד, שמפני שהוא מעכב ומעכב וסוחב וסוחב, גורם להריסת ביתו של אדם אחר? אני חושב שצריך להעמיד את האחראים לדין ולא את האזרחים. יישוב שמספר התושבים שלו הוא 15,000 ותוכנית המיתאר מתאימה ל-5,000, מה יעשו שאר ה-10,000? כאן אני חושב צריך חקיקה שתטיל עונשים על האחראים ולא לבוא לאזרח בטענות. אני רוצה לסיים, ברשותך, בהצעה, שאנחנו אמרנו אותה ונחזור עליו שוב ושוב, עד שמישהו ישמע אותנו. כל ראשי הציבור הערבי מסכימים להצעה הבאה, והיא פשוטה, והיא הוגנת, והיא מאוזנת והיא ישימה. אנחנו מציעים להקפיא את כל צווי ההריסה.

כלומר ראשי המועצות המקומיות כולם, מתחייבים שימנעו לתקופה של שנה או של שנתיים כל בנייה לא ברשיון. והסעיף הכי חשוב הוא סעיף 3: להיכנס למשא-ומתן אינטנסיבי עם ועדות של מומחים כדי לפתור את הבעיה הזאת סוף-סוף. יש פתרון ויש הסכמה בין המומחים, ש-98% מהבעיות ניתנות לפתרון. יישארו 2%, אנחנו נמצא דרך, הליך, איך לפתור אותן בסופו של דבר. אבל בואו נפתור את הבעיה הזאת בצורה כזאת. כבר היו ועדות, וכל ועדה שקמה,

אמרה, להכשיר אלפי בתים. אז למה להרוס אם אפשר להכשיר ואם אפשר לפתור את הבעיה? למה בכוח כשאפשר בהידברות?

להזכירך, לפני שלוש שנים ועדת הפנים והגנת הסביבה הציעה את ההצעה הזאת למשרד הפנים. והוא לא קיבל?

חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה, אחרון הדוברים. עומדות לרשותך ארבע דקות נטו. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, לפני שניגש לעניין האי-אמון, אני מבקש לעדכן את הכנסת באתגר שהציב לי חבר הכנסת אחמד טיבי, והוא ביקש שאני אודיע אותו גם מעל הדוכן, ואני מתכוון להודיע אותו. חבר הכנסת טיבי, אני לא מתכוון לקדם הצעות של חבר כנסת שמסייע למשט טרור. אתה הודית ביום, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש,

אדוני, אתה הודעת,

זה דבר חסר תקדים. זה דבר חסר תקדים.

היה כבר תקדים שאתה מסייע לטרור. תתבייש לך. איזה טרור?

תתבייש לך. אני מודיע שאני לא מקדם את הדבר הזה. אתה יושב-ראש ועדה? תלך לקדם חוקים בלוב. תלך לקדם חוקים בלוב. מה אתה רוצה? הוא עושה את עבודתו נאמנה, לאלה ששלחו אותו. תקדם איזה משט שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, ואל תאתגר אותנו. אדוני היושב-ראש, זה דבר חמור מה שהוא אומר. אל תאתגר.

אתה הגעת עד כאן.

נטפל בזה בנפרד. בנוכחות שלך

הוא רוצה לטפל בגלעד שליט. חבר הכנסת, אתה אל תגיד לי לא. עכשיו אני, הוא יטפל בגלעד שליט.

רבותי, נא להפסיק את הצעקות. לא יעשו פלסתר את הבית הזה, אדוני היושב-ראש. לא יעשו פלסתר. כבוד יושב-ראש ועדת

מה זה קשור לפיצוי טיסות? אתה חושב שאנחנו עובדים אצלך? מה זה קשור לפיצוי על עיכוב טיסות? הכול אתה רוצה, גם לעודד טרור? הכול אתה רוצה.

אתה מעודד טרור.

מה אני יכול לעשות שאתה מעודד טרור? מה אתה רוצה?

בינינו לבין ישראל, בינינו לבין הפלסטינים, משא-ומתן שאנו קוראים לו מהיום הראשון להקמת הממשלה.

אני עמדתי על הדוכן הזה ב-31 במרס 2009 ואמרתי שאם הפלסטינים יוכיחו שהם מעוניינים בשלום-אמת עם ישראל, הם לא ימצאו דלת סגורה, שרק במשא-ומתן ישיר מגיעים להסכם, כפי שהגיעו מנחם בגין ואנואר סאדאת, יצחק רבין והמלך חוסיין. זה היה קשה, היו מאבקים, אמירות ציבוריות, לעתים נוקבות, ובסוף זה קרה. כל העולם הבין כעת שהבעיה באי-חידוש המשא-ומתן איננה בירושלים, היא ברמאללה. עכשיו, אדוני, אני מבקש לעדכן את חברי הכנסת, אלה שלא שמעו או שלא ראו או שהעדיפו לראות, חבר הכנסת חסון, באמת אותך לא שמעתי מגיב על הביקור בארצות-הברית, אתה צריך לסיים. חבר הכנסת אקוניס, אתה צריך לסיים.

הוא לא היה, הוא לא היה.

יש לנו סדר-יום ארוך. נא לסיים. אבל היום אפשר באס.אם.אסים, אפשר באימיילים, יש אינטרנט,

ולומר כאן, אדוני, ברשותך, לחברי הכנסת כמה אמירות שהשמיע נשיא ארצות-הברית בשבוע שעבר. נשיא ארצות-הברית, לא ראש הממשלה, לא חברי כנסת מהליכוד, לא אני, אומר כך: הם, הוא אומר עלינו, על הישראלים, רואים את העוינות מצד השכנים שמקיפים אותם באזור קשה מאוד. חברת הכנסת רוחמה אברהם,

לשירותכם ולשירותו של חבר הכנסת חסון, את הדברים שאמר הנשיא אובמה. הוא אמר כך: הם רואים היסטוריה של ניסיונות לכונן שלום, שבה גם כאשר נעשו ויתורים לא הצליחו לגבש הסכם. הם, כלומר אנחנו, אדוני היושב-ראש, הישראלים, רואים טילים,

תשמע מי אומר את זה, נשיא ארצות-הברית ברק אובמה, שמשגרים מעזה או מאזורים שונים בלבנון, השר איתן, ואומרים לעצמם, כלומר אנחנו אומרים לנו, שהשנאה או ההיסטוריה כה מקובעות,

סיכוי שדבר ישתנה. תודה רבה. ואמשיך, אדוני. אתמול ציינו 70 שנה לפטירתו של מנהיג ציוני דגול,

שכתב את "על קיר הברזל". חבריך לתנועה לא היו פה כשאנחנו קיימנו, חבריך לתנועה, מעטים מהם היו באולם כאשר קיימנו את האזכרה. אדוני היושב-ראש, אני הייתי אתמול בהר-הרצל עם כמה מחברי, ואתה כמובן, אתך ועם ראש הממשלה ועם אחרים בהר-הרצל, זכרנו את פטירתו של ז'בוטינסקי, שכבר כתב ב-1923 את "על קיר הברזל". אבל תראה מה אומר נשיא ארצות-הברית, נשיא ארצות-הברית, לא אני: אני סבור שלא זו בלבד שמר נתניהו הוא פוליטיקאי חכם ומנוסה, העובדה שאין הוא נתפס כיונה מסייעת לו במובן מסוים, שכן יהיה על כל הסכם שלום שיעלה יפה לכלול הן את היונים והן את הנצים בשני הצדדים.

היו לי פה עוד הרבה ציטוטים מדבריו המדהימים של הנשיא אובמה. יש הרבה קריאות ראשונות, אתה תצליח היום, רק לפני פחות משבוע, עד 02:00 03:00. אני מוכרח להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאני נדהם. כאשר היו פגישות אולי פחות טובות, האופוזיציה קפצה ורצה והגיבה, ועכשיו לא שמעו, לא ראו. לאן נעלמתם? לאן נעלמתם?

רבותי, נא לשבת. ביום שישי האחרון הלך מאתנו הרב יהודה עמיטל, מנהיג ומחנך, ממורי דרכה של הציונות הדתית בדור האחרון, מייסדה של תנועת מימד ושר לשעבר. הרב עמיטל שרד בילדותו את השואה ועלה לארץ-ישראל ללחום למען הקמתה בשורות "ההגנה" ואחר כך בצה"ל. הוא היה מקברניטי מסלול ההסדר והקים בגוש-עציון את אחת מישיבות הדגל של הציונות הדתית. את תלמידיו הוא חינך לקשור את גורלם בחייה של מדינת ישראל. בביטחונה, בכלכלתה ובמצוקותיה החברתיות והרוחניות. תורתו החינוכית וההגותית של הרב עמיטל היתה עמוקה ומורכבת, וניצבה על אדנים רבים ומגוונים. היתה זאת בעיקר תורה רלוונטית, אקטואלית, אמיתית ואנושית, ובשום פנים ואופן לא קלישאתית. משום כך נגע הרב עמיטל בקהלים רבים בחברה הישראלית ושימש מורה לרבים. הרב עמיטל ייזכר כלמדן נועז ומקורי, ובעל אנושיות ואומץ לב, מן הנעלבים ואינם עולבים, וכמי שחתר כל ימיו לחבר בין תורה לדרך ארץ, בין תורת ישראל למלכות ישראל. יהי זכרו ברוך. רבותי חברי הכנסת, לפי מצוות החוק אנחנו חייבים להצביע על הצעות האי-אמון כפי שהוצגו בפני הכנסת ונערך בהן דיון לאחר ששרי הממשלה השיבו. לפנינו שתי הצעות אי-אמון. הצעת האי-אמון הראשונה היא של סיעת קדימה, בנושא המוגדר: נתניהו שוב בוחר לקצץ ולפגוע בשכבות החלשות כדי לממן את ממשלתו הבזבזנית והמנופחת, הצעת סיעת קדימה, כפי שהוצגה על-ידי חבר הכנסת יעקב אדרי. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד האי-אמון, מי נגד? נא להצביע.

36 בעד, 62 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. חבר הכנסת שאמה אומר שהצביע בטעות במקום מירי רגב. אני מציע לכל החברים לשבת במקומם ולא לטעות. אני לא משנה את תוצאות ההצבעה, אבל חברת הכנסת רגב לא היתה באולם. חבר הכנסת שאמה ישב לשמאלו של חבר הכנסת אקוניס,

נא להיזהר, חברים. נאמר: חכמים היזהרו בהצבעתכם. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון של סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש, כפי שהוצגה על-ידי חברת הכנסת חנין זועבי, בנושא: המשך מדיניות הריסת הבתים והתעלמות הממשלה מההצעות להקפאת ההריסה. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד הצעת האי-אמון, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע.

סיעות רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 10, 65 מתנגדים, 15 נמנעים. אני קובע שהצעת אי-האמון לא נתקבלה. אני מבקש את הקשבתכם, חברי הכנסת. אדוני ראש הממשלה, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, רבותי השרים, משפחת אליאב, הרעיה טניה, הילדים צביקה, עפרה ואייל, הנכדים, יעל, איילת, איילה, טל, עופר, אדם ובן, הנין יאיר, בני משפחה וחברים, גבירותי ורבותי, מורי ורבותי חברי הכנסת, לפני שבועות אחדים הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר אריה לובה אליאב, והוא בן 89. לובה אליאב היה מגדולי החולמים, ועוד יותר מזה, מגדולי המגשימים. הוא היה איש רוח ומעשה גם יחד, שהטביע את חותמו על ההוויה הישראלית המתחדשת בשורה של תחומים. חייו של לובה היו בבואה נאמנה של קורות התנועה הציונית בדור האחרון,

בגיל 15 הצטרף לובה לשורות "ההגנה", ובמלחמת העולם השנייה התנדב ליחידת התותחנים של הצבא הבריטי. בימי טרום המדינה פיקד על ספינות מעפילים, ובהמשך הקדיש את עיקר מרצו לפעילות למען קליטת עלייה והתיישבות בנגב. בשנות ה-50 היה לובה ממנהיגי ההתיישבות בחבל-לכיש. הוא פיקד על הצלת יהודי פורט-סעיד, עמד בראש צוות ההקמה של העיר ערד, ולפני 23 שנים החל בהקמת הפרויקט המזוהה אתו ביותר: כפר-הנוער בניצנה. לובה לא משך ידיו גם מן השליחות הציבורית.

ה-50 וה-60 שימש מזכיר ראשון בשגרירות ישראל במוסקבה, מהכנסת השישית, בשנת 1965, הוא כיהן במשך כמעט ארבע קדנציות, ובכנסת השתים-עשרה התמנה לסגן שר המסחר והתעשייה וסגן השר לקליטת העלייה.

היה בכל מקום שהמפעל הציוני היה זקוק לו: בהתיישבות, בעלייה, בהנהגה, בחינוך, בחקלאות, בפוליטיקה

לא היתה מטרה ציונית אחת שלא ניכרו בה טביעות אצבעותיו של איש דגול זה. לאחר מלחמת יום הכיפורים כתב לובה בספרו "עולם מלא" כך: "הרגשה של הבל הבלים לפתה אותי בחוזקה. אמרתי בלבי: לך לעסוק, כל עוד אתה מסוגל לכך, בעזרה ישירה ובלתי אמצעית לאנשים במצוקה,

"לעסוק כל עוד אתה מסוגל", זאת היתה מגמת חייו של לובה והמנוע של אישיותו. לובה עסק לא כ"עוד עסקן"; הוא לא הפך את זה למקצוע, ומעולם לא רתם את פירות עסקנותו למאוויים אישיים. כאשר לובה עסק בצורכי ציבור, הוא עשה זאת "בגובה העיניים", בידיו ממש, בלי עוזרים ובלי מתווכים. הוא לא היה בררן, לא חשש לכבודו, ולא נרתע מלעסוק בבעיות הכאובות ביותר, כאותם תלמידי חכמים שלא חששו ללכלך ידיהם בדם שפיר ובדם שליה כדי לטהר אשה לבעלה. כך הוא התנדב לעבוד בלילות כסניטר, כפועל ניקיון בחדר המיון של בתי-חולים, ובימים שימש מורה מתנדב בבתי-סוהר, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות,

לצד תכונותיו ומעלותיו של לובה,

היה לובה עבורי, בראש ובראשונה, מופת לאיש אמת, אשר פיו ולבו

איש הדבק בעמדותיו ובעקרונותיו, בלי פשרות, ואינו חושש לשלם בעבורם

אישיותו של לובה לא סבלה פשרנות. הוא היה יריב פוליטי קשה, המחזיק בעמדותיו, יהיה אשר יהיה.

הוויכוח האידיאולוגי ששרר בינינו עד מותו, באשר לדרכה של הציונות, ויכוח שהיה לעתים מר ונוקב, לא יכולתי שלא להעריץ את חוזק אמונתו, את עומק תודעתו ואת עוצמת אחיזתו בהשקפותיו. לובה ייזכר בדברי ימי ישראל כאיש חזון והגשמה, כאיש שהיה מאבני היסוד של הציונות בת-זמננו, ודרך חייו היא צוואתו לנו. יהי זכרו של איש נפלא זה ברוך. תזכו ותזכי להאריך ימים, טניה, וכל משפחתו. גאוותכם על לובה כמו גאוותנו. אני מזמין את ראש הממשלה לומר דברים לזכרו של לובה אליאב. ידידי יושב-ראש הכנסת, ידידי חברי הכנסת, משפחת אליאב היקרה, הרעיה טניה, בתו עפרה, בניו צביקה ואייל, הנכדים והנינים, והחברים, ומוקירי זכרו של לובה, ידידי יצחק מולכו שאינו מרבה לדבר, הוא עושה הרבה בשירות המדינה אבל הוא אינו מרבה לדבר, סיפר לי סיפור, ושאלתי אותו אם אני יכול להשתמש בשמו. הוא אמר: למען לובה, כן. הוא נזכר שבתחילת שנות ה-70 הוא יצא עם קבוצת סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בתקופת מלחמת ההתשה להתנדב בבניית שוחות ותעלות בקיבוץ מעוז-חיים בעמק בית-שאן. מייד עם הגעת הקבוצה לקיבוץ הם קיבלו לידם אתי חפירה ומעדרים, ופח גלי וברזלי זווית, והם התחילו בבניית תעלות, שוחות וביצורים. כעבור כמה שעות הופיע אדם בשנות ה-50 לחייו והצטרף אליהם ועזר להם בהתלהבות לחפור את התעלות בחום הנורא. הם שאלו אותו:

והוא אמר להם: שמי לובה אליאב, אני חבר כנסת ומזכ"ל מפלגת העבודה. באתי לעזור ולהגיד לכם שחשוב מאוד שהגעתם לכאן. איציק מספר לי שבערב, כשהם כולם הלכו לישון, לובה היה יוצא לקיבוצים בסביבה והיה נותן שם הרצאות להעלות את המורל, ולמחרת בבוקר הוא היה מתייצב עם כולם בשעה הנקובה להמשך החפירות. וגם אחרי 40 שנה הוא נזכר איזה רושם אדיר הותיר לובה על הסטודנטים הצעירים שלא האמינו כיצד חבר כנסת

חופר לצדם כאחד האדם. זוהי רק אחת מהסיבות הרבות שכנסת ישראל מתייחדת היום בכבוד וביקר עם זכרו של אחד מטובי בנינו,

מבחירי בניה ובוניה של מדינת ישראל. לובה האדם, היהודי, הציוני, איש המופת. כשמו כן הוא. הוא היה כולו לב. וטוב לבו ניכר בארשת פניו, בעיניו הקורנות, תמיד קרן מהן אור מיוחד, בחיוכו התמידי, באנושיותו ובנועם הליכותיו. הלל הזקן אמר: "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש". לובה היה איש גם כשהיו אנשים, וגם כשלא היו אנשים, כשהיו וכשלא היו. הוא היה איש לכל משימה לאומית. הוא מעולם לא נרתע משום אתגר ומשום סכנה. הוא לא פחד מכישלון, הוא לא נסוג ממכשול, ומעולם לא אמר נואש. היתה לו אמונה מוצקה בצדקת הציונות, ועם זאת, לא היה בו שמץ של פקפוק בכורח וביכולת לרקום גשרי ידידות ושלום עם שכנינו מסביב. בפרקים חשובים של חייו הוא היה איש פוליטי. הוא חבש את ספסלי הבית הזה. הוא עשה זאת כאדם תם וישר, ובר לבב, תוכו כברו. רבים מאלה ששירתו אתו פה במשכן במהלך השנים מספרים,

ובוודאי שמעתם את זה גם אתם, ויש אולי מי שעדיין זוכר את לובה ממגע ישיר. הם כולם אומרים את אותו הדבר. יכולת לראות בו יריב תקיף, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, ובעת ובעונה אחת גם חבר נאמן ואיש סוד. יכולת בעת ובעונה אחת לחלוק עליו ולאהוב אותו. יכולת להתווכח אתו ולהתחבק אתו, יכולת להתנגד בחריפות לעמדותיו ובה בעת לאמץ אותו אל לבך. דבר אחד לא יכולת לעשות: לא יכולת שלא להעריך, לא יכולת שלא להאמין לו, וודאי שלא יכולת לנטור לו טינה על עמדותיו או לחשוד במניעיו. וזה דבר שליווה את לובה מנערותו, כי תולדות חייו הן בעצם פרקי הציונות: השירות ב"הגנה" וההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, הפיקוד על ספינת מעפילים, ארגון חיל הים בצה"ל במלחמת העצמאות, קליטת העלייה ההמונית ומפעל הענקים של ההתיישבות אחרי קום המדינה, ובייחוד הקמת יישובי חבל-לכיש והעיר ערד.

חילוצם, הצלתם והעלאתם של יהודי פורט-סעיד בעת מבצע "קדש", והשליחות הדיפלומטית למוסקבה כמסווה ליצירת הקשר עם יהודי ברית-המועצות. לובה פרץ הרבה תלמים. אבל הוא לא היה הולך בתלם. אחרי מלחמת ששת הימים הוא נתן ביטוי בספריו, במאמריו, בכלי התקשורת לרעיונות שחרגו מן הקונסנזוס. חלקם התקבלו, וחלקם עדיין נחשבים כלא ריאליים. יש ויכוחים שנמשכים. אבל הוא אישית אף פעם לא עורר התנגדות. הוא נפלט ללא טרוניה מן הזירה הפוליטית.

הוא המשיך בשליחות כמתנדב. בין השאר בהוראה בבית-הספר בקריית-שמונה, בבתי-הספר בשדרות ובמעלות. הוא לימד מבוגרים באור-עקיבא. הוא שימש אפילו כסניטר מתנדב בבית-חולים. הוא הקים את הקהילה החינוכית בניצנה, בחולות חלוצה, ועמד בראשה, ובה הטיף לערכים דמוקרטיים, וטיפח את מורשת הנגב. ועל תרומתו העצומה לחברה ולמדינה הוכתר לובה כחתן פרס ישראל. אני חושב שהיה בו משהו מיוחד שמבדיל אותו מאנשים מיוחדים שתרמו למדינה תרומה גדולה, וכשהם הוצאו החוצה נשארה בהם מרירות. ללובה לא היתה שום מרירות. לא היה בו גרם של מרירות, לפחות לא כזו שאני יכולתי להתרשם ממנה, ואחרים שהכירו אותו מקרוב אמרו לי אותו הדבר. לא היתה בו שום מרירות, שום טינה, שום טרוניה. שלוש מלים משיר השירים ממצות עבורי את לובה אליאב: תוכו רצוף אהבה. דפי ההיסטוריה של הציונות ומדינת ישראל יועידו ללובה אליאב מקום של כבוד. זכרו שמור בלב עמנו לעד בהוקרה והכרת תודה

יהי זכרו ברוך. תודה לראש הממשלה. יושבת-ראש האופוזיציה, בבקשה, גברתי. ואחריה, שר הביטחון אהוד ברק. תודה, תודה רבה.

לובה בעיקר חסר בשל מה שהיה בחייו, בשל מה שסימל. ונדמה שבעיקר היום יש תחושה עמוקה וקשה לא רק כמה הוא חסר, אלא כמה אולי צריך גם בבית הזה אנשים כמוהו. אנחנו בני דורות אחרים, ואנשים כמוהו, אותם אנשים ישרי דרך, מלאי אמונה, שמוכנים לעמוד על אמונתם גם במחיר פוליטי כזה או אחר, גם במחיר של הליכה למדבר ממש, כפי שעשה, והכול מתוך אמונה עמוקה שזה מה שנכון, לא לו לעצמו אלא לבני עמו, לדור שבא אחריו, אני אומרת את זה כאן היום דווקא מתוך המקום שממנו אני באתי, אותה מחלוקת עמוקה שבין הארגונים שפעלו להקמת מדינת ישראל. ההבדלים שהיו אז, המחלוקת העמוקה עד כאב, המחלוקות הפוליטיות שהיו אחר כך, איך מיישמים את הציונות על פלגיה השונים. מחלוקת שחצתה את העם במשך הרבה מאוד שנים. אני חושבת שהתפקיד של התנועות הציוניות היום זה להבין שגם כשיש בינינו מחלוקת, שהיא מחלוקת שעוסקת בנושאים המדיניים, אנחנו משלמים מחיר קשה גם כלפי פנים בגלל חוסר הנכונות שלנו, או חוסר היכולת, לייצר את אותה הבנה, שדברים שהיו בעבר זרים לתנועה שממנה אני באתי הם הווייתה המלאה והשלֵמה של הציונות. אם מדובר על התיישבות, אם מדובר על ערכים ולא כאימוץ הדבר האחר, אלא כאותם ערכים ועקרונות שהיו גם חלק וצריכים להיות גם חלק מהתנועה שבה אני גדלתי, ואם ציינו אתמול את יום השנה לז'בוטינסקי, ואנחנו מציינים גם את אבות הציונות שהיו ביניהם מחלוקות, על זה אנחנו צריכים לנהל היום את המאבק בבית פנימה. את המאבק על מהי דמותה של הציונות העכשווית. מה זה אומר לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל היום, לא רק בשל זיכרון העבר, אלא מה זה אומר היום. זו החובה של הבית הזה וזו החובה של המפלגות הציוניות, גם בתוך חילוקי הדעות על הדרך המדינית הנכונה אנחנו יכולים וצריכים לייצר לעצמנו את החזון הציוני החדש של המדינה היהודית והדמוקרטית, שהערכים האלה שלובים בה זה בזה, לא מתנגשים אחד עם האחר. מהי המשמעות של מדינה יהודית במובנה הלאומי, המשתף, המחבר בין העם היושב בציון לבין העם היהודי היושב בתפוצות, ואין כמו היום הזה כדי לסמל עד כמה אנחנו קרובים כמרחק נגיעה מפילוג בתחום הזה, ועד כמה אנחנו צריכים לייצר מעצמנו ולחבר את עצמנו מחדש לאותה זהות יהודית במובנה הלאומי, עם חילוקי דעות שיכולים להיות על היישום בהקשר הדתי שלה, עד כמה ההתיישבות באותם חלקים שאין עליהם מחלוקת פוליטית ומדינית היא חשובה כחלק מערכיה של מדינת ישראל. אנחנו חייבים להשכיל, הנהגת המדינה, ראשי התנועות הציוניות, לייצר את אותו מכנה משותף ולהיות נכונים לשלם את אותם מחירים שהם לפעמים מחירים פוליטיים כדי לשמור על הציונות במתכונתה האמיתית והנכונה באופן שמשמר את עתיד הדורות הבאים כאן. לובה אליאב היה בכל רמ"ח איבריו כזה. בעוד יש מי שמדבר על חינוך, אז הוא קם יום-יום לחנך למפגש, לגעת, לדבר, לעסוק עם בני-הנוער. בעוד מדברים, קצת בססמאות, על הנגב ועל מה צריך לעשות ועל התיישבות, אז הוא עשה את זה בחיי היום-יום שלו. הפער הזה שהוא השלים בחייו, שמייצר את אותו אמון של הציבור שיש הנהגה, ולא משנה אם היא כאן בבית הזה או הולכת למדבר או מחנכת בעצמה, אבל עושה את כל מה שהיא מדברת עליו בחיי היום-יום שלה, הדברים האלה הם שמחזקים את האמונה, אולי את החסך באנשים כמוהו בפוליטיקה בישראל. יהי זכרו ברוך. תודה רבה ליושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני. אני מזמין את שר הביטחון וראש הממשלה לשעבר,

חבר הכנסת עמיר פרץ, ויסיים חבר הכנסת שי חרמש. יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, טניה, צביקה, עפרה, אייל, נכדים ונינים, משפחת אליאב היקרה, חבריו של לובה שבאולם, לפני כחודש הלך לעולמו לובה אליאב, זיכרונו לברכה. אדם מיוחד, מנהיג מזן אחר, ומעל לכול מופת לחיים של משמעות, תוכן, דוגמה אישית סוחפת ומעשה רצוף שכולו בשירות המפעל הציוני ובשירות החברה בישראל. "כל מעשי בני-האדם בחלום יסודם, וגם אחריתם חלום היא", כתב בנימין זאב הרצל. אין כמו המלים הללו תואמות את לובה, כאילו נכתבו עליו ממש. לובה, מגדולי הלוחמים והחולמים של מעשה הבנייה הציונית, איש שידע לתרגם בעשר אצבעותיו וברוחו הנישאת אל על את החלום למציאות. מספינת המעפילים "חיים ארלוזורוב" והקמת חיל הים, דרך הקמת חבל-לכיש והעיר ערד, מהמבצע המיוחד בפורט-סעיד והסיוע החקלאי בחבל קאזווין שבאירן, מהמאבק על מיזוג גלויות בחינוך, במעשים ולא בדיבורים, בנבטים ואור-עקיבא, בקריית-שמונה ובמעלות, אל אחינו ביהדות הדממה ומשם אל המאבק הפוליטי על דרכה של תנועת העבודה, מאבק לא קל כבר אז. משם אל המאבק על חלום השלום, מתוך אחריות ופיכחון, ואל המגע הישיר,

עם הסבל האנושי ומצוקות החברה כסניטר בבית-חולים, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש. ואל הניסיון הנוסף, כבר בבגרותו, להעיר מחדש את רוח החלוציות בפתחת ניצנה ובחלוציות. כל ניסיונו גם בספריו, מ"הספינה אולואה" ו"בין הפטיש והמגל" שקראנו כנערים, ועד דפי "ארץ הצבי" ו"תאומי צביה". איש אמיץ מאין כמותו, איש אמת שלא נרתע להיות לא פופולרי ולשלם מחיר אישי ופוליטי, שדרכו, בה הוא מאמין, לא נראתה נכונה אף בביתו הרעיוני שלו. מצפן רעיוני ומוסרי יציב שמורה את הכיוון גם כשמסביב הסערה. איש מרחיק ראות, כמעט נביא. מי מבין לוחמי מלחמת יום הכיפורים אינו זוכר את תחושת ההתפעמות כשקראנו שוב, בימים שמייד לאחריה, בעודנו קוברים את חברינו, את דברי הנבואה המצמררים שלו, "משל השחף", על העתיד לקרות, שנכתבו שבועות בודדים טרם פריצתה של המלחמה. מי יכחיש היום את פיכחונו, שנדמה בזמנו כחלום, כשכתב את "ארץ הצבי" על מהות הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים ועל הדרך הראויה לפתרונו. לובה החשיב יותר מכול את האמת, האמין בכוחה של רוח האדם, רוח עז, ובעיקר רוחו של הנוער וכוחה המעצב על החברה כולה. חף מכל ציניות ומכל שיקול אישי התהלך בינינו לובה כאיש מופת, איש עניו שאיננו מבקש דבר, רוחו הגדולה מסרבת לקבל או להשלים עם קטנוניות טבע האדם ועם חולשות אנוש מסביבו כמכשול לגיטימי להובלת החזון. איש שדרש מעצמו הכול וסלח בדרכו גם למי שפגעו בו. בערוב ימיו זכה לראות בהתגשמות חלומו בכפר-הנוער ניצנה, שם הלכה למעשה חזה במו עיניו בהפרחת השממה ובהעמדת דורות של צעירים שהתחנכו על ציונות, פלורליזם, אהבת הארץ, איכות הסביבה והחי שבתוכה. חברים, לובה אליאב הלך לעולמו, אך רוחו עמנו ומורשתו וקולו ברורים ובהירים כבראשונה, רלוונטיים היום עוד יותר מתמיד. בימים האלה אנו עוסקים בדרכים לפרוץ את מעגל המלחמה והאיבה ולהבטיח עידן טוב ובטוח יותר לבנינו ולנכדינו, עידן של שלום עם ביטחון. מי ייתן ויעלה הדבר בידינו. וגם כאן,

נכון לסיים במלים מההקדמה לספרו האחרון של לובה,

"תאמרו, כל אלה חלומות באספמיה ומגדלים פורחים באוויר, אך כמה יפים הם חלומות אלו הניתנים להגשמה בידי אנוש, מול האלטרנטיבות של סיוטי לילה, שגם הם ניתנים להגשמה, ומסתיימים בקטל ובהפיכת כל האזור לתל חורבות". ואני מוסיף: והדבר גם, ואולי בעיקר, בידינו שלנו. יהי זכרו הברוך של לובה עמנו תמיד. תודה רבה לשר הביטחון. אני מזמין את חבר הכנסת עמיר פרץ על מנת שיאמר דברים לזכרו של אריה לובה אליאב. אדוני היושב-ראש,

משפחת אליאב, חברי הכנסת, ספר ויקרא מזמן לנו שלוש פרשות רצופות: אחרי מות, קדושים ואמור. רצף זה יצר לנו את הפתגם העממי "אחרי מות קדושים אמור", שמשמעותו שאחרי המוות גם האדם הפשוט הופך לקדוש ולצדיק. לובה, מאז לכתך נערכים מפגשים ודיונים על עשייתך ומורשתך, לשם מגיעים מכריך, מקורביך, חבריך, וכולם מנסים להוסיף דבר או שניים עליך, על חייך, על חזונך,

כפי שנאמר: "אחרי מות קדושים אמור". אלא שאצלך הדברים נראים אחרת, בדיוק ההיפך. לא נמצאו המלים שיכולות לספר באמת את סיפור חייך. כי הרי כמה שננסה להעצים במלים את עשייתך, חזונך, אומץ לבך, לא יימצא הדובר שיצליח להעפיל אל האמת. כי כחושות תיראינה המלים, ואמירתן כקול ענות חלושה נוכח חזונך ועשייתך.

איני יכול לשכוח את היום המיוחד באמצע שנות ה-80, אך נבחרתי לראשות המועצה בשדרות, והנה בישרו לי כי האגדה, איש החזון והערכים, בא לגור אתנו. אתה וטניה הפכתם חלק טבעי בשכונה שלנו, לא ידעת עד כמה הצעד הזה, שעבורך נראה מובן מאליו, תרם לגאווה המקומית של תושבי שדרות. אבל אני הייתי המרוויח העיקרי, הרווחתי רב ומורה, יועץ, מנחה, מבקר ומעודד. בעבותות נקשרנו אחד אל השני, אך בעיקר אני אליך. הרבה דברים אמרת לי, אך בפרספקטיבה ההיסטורית הדברים נראים עצומים מתמיד. אציין רק אחד מהם: ככה אמרת לי כבר אז. טרם נשמעו קולות הנפץ של ה"קסאמים" אמרת לי שבשורת השלום צריכה לצאת דווקא משדרות, לכם הכי דחוף, לכם אין זמן, אם עירכם לא תהפוך לעיר שלום, הזמן יהפוך אותה לעיר מריבה מדממת וכואבת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עומד כאן על דוכן הכנסת וחושב על כך שכל אחד ואחת מאתנו כאשר הוא עומד כאן צריך לחשוב על כובד האחריות, מידת המחויבות, וייתכן שהדבר אינו פשוט כלל וכלל, כי התמונות הנחשפות כאן אל פני הציבור גורמות לעתים לכרסום ולפחיתות במעמדה של הכנסת. ואתה, לובה, מעולם לא זלזלת במעמדה של הכנסת. לא היית שייך לאלה שאמרו: הייתי שם, זה בזבוז זמן. רצית תמיד להיות כאן, אבל לא בכל מחיר. ידעת להעריך את משכן הדמוקרטיה, אבל רצית שכאשר אתה עומד כאן על הדוכן, מחויבותך תהיה רק לאמונותיך, לא למפלגות, לא לפשרות, אלא רק לעתידו של העם היושב בציון. לכן גם התנתקת מעטיניה הקדושים של מפא"י ההיסטורית רגע לפני שיכולת להפוך לאיש מספר אחת שם. הלכת למדבר הפוליטי לבשר בשורתך. חשת כי בביתך, במפלגתך, מסרבים להקשיב, ניסית לשכנע את לוי אשכול, את גולדה מאיר, ניסית למנוע את השקיעה אל חושך היהירות שהתרחש בעקבות ניצחוננו הצבאי המזהיר במלחמת ששת הימים. לובה, משפחתך, אשתך טניה, ילדיך צבי, עפרה ואייל, כלותיך אהובה ואיריס, חתנך יוסי, נכדיך איילת, טל, יעל, איילה, עופר, בן ואדם, ונינך יאיר, כולם כאן. כאשר אני מביט אליהם, אני, שכל הזמן הייתי ליד, על מפתן הדלת המשפחתית, הרווחתי כל כך הרבה. אני חושב עליהם ויודע איזה ירושה גדולה אתה משאיר להם, לא ירושה בכסף ובזהב, שליטה בחברות או שותפות בקונצרנים, אלא מלוא החופניים של ערכים ואמונות.

המעפילה שהכרת על ספינת המעפילים "חיים ארלוזורוב" שבתה את לבך מייד, ובחנייה באלג'יריה ירדת אל החוף, חוף פיליפ-ויל, וחזרת עם צמיד שהענקת לטניה. ומאז לא נפרדו דרכיכם. והיא אחריך, מגלי הים הסוערים אל ארץ לא זרועה.

יש כל כך הרבה לזכור בך, אך את עיניך אי-אפשר לשכוח, עיניים כחולות וטובות מראה ששידרו רק טוב. איש לא ישכח את העיניים ששידרו נחישות ואמינות שסחפו אנשים אחריך: המעפילים על סיפון האונייה שעמידתך הזקופה על סיפונם נטעה בהם את האמונה כי יגיעו אל יעדם, העולים בחבלי הארץ הרבים שאתם בנית בהם מושבים, ערים ובתים, התלמידים הרבים בקריית-שמונה, באור-עקיבא ובשדרות, גם האסירים בבתי-הסוהר, שאותם לימדת וחינכת, החולים ששירתת כסניטר בבית-החולים, ואת השנים האחרונות הקדשת לחזון החדש של ניצנה.

היית אתי באחד הצמתים החשובים בחיי, הבטתי בעיניך הטובות, והן היו יוקדות וחודרות, וכך אמרת לי: אל תיתן שישאבו אותך אל מחוזות הזעם. בוא, הצטרף אלי אל הקהילה החינוכית בניצנה. ואני הבטתי בך בהערצה ושאלתי את עצמי: מאין שאבת לך את זה הכוח, כוח ההתעלות, כוח האצילות, הכוח לסלוח? ומאז אני שם, מגיע לשם כמצוותך, עם כל האנשים הנהדרים, למקום קטן עם תפילה גדולה.

רצה הגורל והיום הוא גם יום השנה הרביעי למלחמת לבנון השנייה. ב-12 ביולי 2006 ריבונותנו הופרה, הותקפנו בבתינו והגבנו בצורה נחרצת. גם לאחר ארבע שנים של שקט בצפון, מעולם לא חדלתי לחשוב על יחידות צה"ל שביצעו משימתן, לעתים בתנאי פתיחה קשים, אך חרף זאת עמדו במשימתן והשיגו יעדיהן. נפשי יוצאת אל המשפחות השכולות והפצועים הכואבים. ישנן מלחמות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות, ישנן שמשיגות את כל היעדים הצבאיים, ישנן מלחמות המאדירות עצמן ביום שלאחר המלחמה, וישנן מלחמות שהשפעתן ניכרת רק שנים לאחר מכן. אך המבחן האמיתי של כל מלחמה ומלחמה הינו בשאלה של היום שאחרי: אילו דפוסי חשיבה יחלחלו לתוכנו? אילו שינויים תרבותיים תביא עלינו אותה מלחמה? איזה מרחב מדיני ייווצר, וכמה מפוכחים ואמיצים נהיה לנצל אותו כדי להגיע לפתרון המיוחל? כולם מכירים את משנתך על הצורך בפשרות כואבות כדי להשיג שלום באזור. רבים חושבים כי מה שהניע אותך באמת היה תחושת האשמה העצמית ויצר ההלקאה העצמית, אבל הדבר אינו מדויק כלל וכלל, כי כשהיה צריך, ידעת לומר לשכנינו הערבים עד כמה גדולה אשמתם באלימות המלווה את האזור. בפנייתך אל עמי ערב הפלסטינים, בספרך "ארץ הצבי", אמרת: "היתה מלחמה, היה הרג, עתה קמה מדינתנו. אתם הרגתם בנו במשך 80 שנה, וב-1948 קמתם עלינו להשמידנו. לא חסתם ולא חמלתם עלינו, נלחמתם בשרידים של עם עולה ובפליטי חרב ושואה. אנו גם יודעים את כובד האסון אשר ירד עליכם.

בחודשים האחרונים נאבקת על בריאותך. הייתי לידך כל זמן שהתאפשר לי ובכל רגעיך החלשים תמיד היית חזק ממני. על כיסא הגלגלים ב"בית לוינשטיין" שוחחנו על הכול. עיניך הכחולות הביטו בי ושלחו אותי חזרה עם כוחות מחודשים. בביתך, בשיחה

עיניך הבוהקות החליפו את כל המלים והמסרים שרצית להעביר. וגם בימים הקשים ביותר, עת שכבת מחוסר הכרה בבית-החולים, כשרק צפצופי המכשירים מנפצים את דממת החדר, עמדתי יחד עם בנך אייל וקראתי בשמך פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שפקחת לשנייה אחת את עיניך הכחולות והיפות והן שידרו שוב באותה עוצמה את אהבת האדם שבך. בתקופה האחרונה, לפני שכלו מילותיך, חזרת ואמרת לטניה: אני את שלי עשיתי, אני לא חייב דבר לאיש ואיש לא חייב לי דבר. רק בפעם הזו חלקתי על דבריך. עמך ומדינתך חייבים לך הרבה. הרבה מאוד אנשים חייבים לך. מי האיש האמיץ שיבקש סליחתך ומי האמיץ שרק יודה בקוצר ראייתו? דווקא בימים אלה לכתך כה סמלי, כמגדלור שהאיר את נוף ארצנו ובלעדיו היא דלה ושוממת. הרבה יאמרו עליך כי אתה הגעת לארץ המובטחת, אך הארץ המובטחת שלך היא ארץ של צדק חברתי ושלום. גם אם הלכת, חסידים רבים לך ולתורתך, שיעשו הכול להגשים את חזונך, כי יום יבוא ואתו יבוא השקט על הארץ ויובטח עתידנו לדורות הבאים. ואסיים בכך שאחזור על הסיפור המרגש שסופר כבר מספר פעמים. בבוקר שבו הלכת מאתנו הגעתי אל ביתך ובנך צביקה שלף את אחד הפתקים שהשארת בארנקך. בכתב ידך העגול והמנוקד כציור נדיר רשמת פסוק מספר תהילים, שכולו תהייה ותקווה. וכך כתבת: "מי האיש החפץ חיים, אהב ימים לראות טוב. נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו". כזה היית האיש בחייך, וגם אחרי מותך נישא כולנו תפילה כי יום יבוא והארץ המובטחת תהיה לארץ הצבי. יהי זכרך ברוך. אני מזמין את חבר הכנסת שי חרמש לסיים את האזכרה לאריה לובה אליאב.

ומשפחת אליאב לדורותיה, מכובדי ראש הממשלה, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, יושב-ראש הכנסת והחברים, עומד אני ניצב כאן על בימת הכנסת, במקום שממנו קרא לא אחת לובה אליאב את חזון השלום שלו, מן הבימה שממנה לא היסס ללחום על דעותיו, בימה שעוררה לא אחת פולמוס רחב עבור אלה אשר ביקשו לעתים להוציאו, את מי שסימל יותר מכול את הציונות המתחדשת

אל מחוץ למחנה, אל מחוץ לקונסנזוס הלאומי. עומד אני כאן בכנסת השמונה-עשרה פֶּה לרבים אשר עבורם היה לובה מורה דרך, מצפן, איש אשר לא ראה בשררה מטרה, איש אשר המרות היחידה שקיבל על עצמו היתה זו של מצפונו, והפוליטיקה, כמו פוליטיקה, גמלה לו על כך ביד קשה. לובה הוכיח כי כוח הרוח ותבונת הביצוע חזקים יותר ממשרה בכירה ככל שתהיה. האיש שלא זכה לחבוש ספסל שר בממשלות ישראל, וגם את כס הנשיא ראה ולא בא בו, הוא האיש שהטביע את דמותו, דעתו, חזונו בקרב דורות של תלמידים, חסידים אשר שתו בשקיקה את דבריו, ונאמנים להם יצאנו כולנו בעקבותיו לשטח לממש. לובה היה הרצליאני בתפיסת עולמו, המנהיג שיודע להפיק מתוך המצוקה, הכאב והצער את היצירה האמיתית. יש מי שהאמין שציונות בונים בכוחם של אלה שיש להם, שהמצוקה מאחוריהם. לובה,

האמין באיסוף שברי החרס הנשבר ויציקתו מחדש למפעל משגשג. כך היה באוניית המעפילים "אולואה", שאחרי זה נקראה "חיים ארלוזורוב", שם פגש לראשונה את טניה, בחירת לבו, אם ילדיו, אשר היתה עמו במסירות אין קץ במסע הארוך מהים הבלטי ועד פאתי ניצנה בדרך סוערת מלאת חתחתים. כך היה בחבל-לכיש, במושב נבטים בנגב ובשנות ההתנדבות כסניטר בבתי-החולים, כמורה בקריית-שמונה ובשדרות, ובסופו המפעל המסיים והמרגש מכול, הקריה החינוכית בניצנה. כוחו של לובה לא היה בממסדים, נהפוך הוא. אלה היו עבורו מכשלה. מדינת ישראל היא מדינה שצריכה לבנות חברה, ובכך ראה לובה את שליחותו עד יומו האחרון. גדולתו היתה היכולת לייצר משנה סדורה, איש שהפך מלים למפת דרכים ובצעדו קדימה אמר: ממני תראו וכך תעשו. משנתו ידעה להכיר באחר, לפגוש אותו ולהכיל אותו. את תורתו שאב מהמקורות. לא מקרה הדבר שספריו האחרונים, "לב חדש ורוח חדשה" כמו גם "בואי בשלום", הם מחקר עשיר ומרשים של קטעי תנ"ך, ובראשם ספרי הנביאים, לצד פרקי אבות, דברי המהר"ל, מדרשים בעקבות חז"ל. עבורו, מימוש תורת ישראל הוא קודם כול בניית חברה צודקת, הדואגת לחלש ותומכת בגר היושב בתוכו, אנטיתזה למי שדבק בתורת ישראל ברוח מסע של כיבוש והשתלטות על עם זר. אדגיש ואומר, את "ישראל השלמה עם עצמה" העדיף תמיד לובה על פני "ארץ-ישראל השלמה". כמו כל נביא, גם לובה הקדים את דורו, ואת מה שחזה, צפה וזעק אך חודשים ספורים לפני מלחמת יום הכיפורים, למדנו כולנו על בשרנו, לדאבוננו, במחיר כבד מאוחר יותר. ועדיין לא חשב לובה כי מאוחר. אל יריבו האידיאולוגי הנמרץ ביותר אולי, אריק שרון, בחר להגיע לחוות-השקמים. התלוויתי אליו למעמד מיוחד זה עם ידידו הסופר א.ב. יהושע. בא אליו לובה ואמר לו באלה המלים: מלאך השרת נגע בך בקצה מקלו וקורא לך: קום, צא והושע את העם, הוצא אותו מן המערבולת של הכיבוש ובנה לנו מדינה יהודית ברוח חזון הנביאים. ימים יגידו, שימו לב, אם היו אלה הדברים אשר כיוונו לאחר מכן והוליכו את דרכו של אריק שרון במהלכיו המדיניים האחרונים. אודה ולא אבוש, הוקסמתי מהאיש אשר היה לי מורה בעיצוב תפיסתי הציונית. הוא היה לי מדריך שהוביל אותי לממש דרך זו. הוא היה לי חבר אשר בכל רגע של היסוס, משבר או התלבטות, הוא היה לצדי. לא הייתי לבד. בית אליאב בקרל נטר בתל-אביב היה בית מפגש לרבים רבים אשר חיפשו מענה ללבטיהם. לבטים במדינת ישראל מתחדשת, מתרגשת,

ללובה לא היו לבטים, היתה לו דרך. מחיר מימושה לא היה מעולם על סדר-היום. זאת אימצנו אנו, תלמידיו, ונאמניו, נאמני החזון והמימוש. נכונים אנו כולנו, נאמניו, תלמידיו וחבריו, לשלם מחיר זה גם היום. לובה היה אדם אופטימי, שהאמין שהרשות נתונה. בידינו לבנות ובידינו להחריב. לא אחת נהג לצטט את שירו של שאול טשרניחובסקי: "שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך". ובסיומו של יום חזר ואמר: "פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות, פה נבנה ופה ניצור חיי זוהר,

ביודעו שהבחירה בידינו לטוב ולרע, עשה לובה בספרו שימוש מושכל בסיפור של תאומי סיאם. "המושג "תאומי סיאם" משמש בהשאלה,

"לתיאור שתי ישויות או שני גופים המחוברים זה לזה בצורה לא טבעית, לרוב מפלצתית, ושההפרדה ביניהם איננה ניתנת לניתוח. שאלתי את עצמי", אומר לובה, "ועדיין אני שואל: האם נגזר עלינו, הישראלים והפלסטינים, 'להתאמץ' ולשפוך את דמנו ודמם ללא סוף? הלנצח תאכל חרב? האם אנו והם הולכים ונהפכים, ואולי כבר הפכנו, ל'תאומי סיאם' מפלצתיים ואומללים? האם עוד ניתן להפריד בינינו כדי שנהיה כשני 'תאומי צביה'? האם עלינו להמתין, כפי שנאמר בהמשך הפסוק משיר השירים: 'עד שיפוח היום ונסו הצללים', אותם צללים המכסים את שמינו ואת שמיהם ואולי ישותנו." אבקש לסיים בקטע שאולי לא זכה לפרסום רב, אבל אני נושא אותו אתי באמתחתי בכל דרכי הציבורית, קטע שהתפרסם בעיתון "דבר" במרס 1989, מעט לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה, מוסר השכל שראוי שכל מנהיג יישא בצקלונו, אמירה של "בל" לזחיחות הדעת, לשחצנות, לעיוורון וליוהרה להובילנו חלילה לאבדון. קטע קצר שבשבילי הוא בעצם סיפור הדרך כולה. הקטע נקרא "הגשר על הנהר קוואי": "קטר מוביל קרונות רכבת דוהרת על הפסים ומתקרב בחשכה לנהר קוואי. מעליו גשר הנטוי על פני התהום. נהג הקטר אינו יודע כי אין כבר גשר. כי הגשר פוצץ. כי עוד מעט קט והרכבת כולה תידרדר ותתרסק לתהום. קטר ישן,

ומספרו '1989', מוביל בלילה רכבת רבת קרונות. נהג הקטר עיוור. עיני עוזריו מלאות בעשן ופיח ואוזניהם אטומות. ובקרונות שגרה. קרון הרכבת המפואר מלא בסועדים הנהנים ממיטב מעדני המטבח כשמלצרים לבושי מדים צחורים ומכופתרי זהב אצים רצים למלא צלחותיהם ולמזוג בכוסותיהם יין ושיכר. בכמה מתאי השינה של המחלקה הראשונה נוחרים בעלי הון מזדקנים השוכבים על מצעים רכים. באחרים משתגלים זוגות צעירים היוצאים למסע תענוגות. בקרון המשמר, המפריד בין המחלקות, יושבים חיילים עייפים. ידיהם מחזיקות ברובים מכודנים. זיפי זקן ואבק מאפירים את פניהם. קרונות המחלקה השלישית מלאים באיכרים ופועלים קשי-יום היושבים או שוכבים על דרגשי עץ סדוקים ושבורים. באחד הקרונות משחקים בלהיטות בקלפים ומשחקי מזל. בקרון משמר נוסף עומדים שוטרים חבושי קסדות, רכונים על אלותיהם. אחרי קרון זה קרונות מלאים בצפיפות עבדים ואסירים מרותקים בשלשלאות. בסוף הרכבת משתקשקים כמה קרונות ריקים שיושביהם למזלם ירדו בתחנות אחרות. "ולאורך המסילה אין מי שידליק פנס אדום לפני שהקטר יגיע לתהום. הקטר שורק וצופר, שורק וצופר. הנהר העיוור מביט לתוך הלילה. ובנהר הזורם מתגלגלות אבני שלום, אבני טובה, אבני ברכה, אבני חיים, אבני חן, אבני חסד ואבני רחמים. מי יתחיל לבנות מהן את גשר התקווה, את גשר העתיד?" ואסיים ואומר, לא למשפחה, אלא לנו שיושבים פה, קברניטי העם שמקבלים את ההחלטות: מי ייתן וכל יושבי הבית הזה, על כל תורותיהם ודעותיהם, יפנימו את דבריו אלה של לובה ויאמצו במשותף את המחויבות למנהיגות אמת, ראייה מפוכחת ואחריות אישית לדרך שבה הם מובילים את העם במסע הלאומי המשותף לכולנו. ותהא זו צוואתו של לובה, שעליה כולנו מתחייבים. ויום יבוא ונזכה כולנו ללקט אבני שלום, אבני טובה, ברכה, חן וחסד ורחמים.

תודה רבה לחבר הכנסת שי חרמש. טניה, הכנסת ביקשה לתת ולו מקצת הכבוד ללובה, כפי שהוא נתן לכנסת. יהי זכרו ברוך. עד כאן פרק האזכרה ללובה אליאב, אשר הלך מאתנו לפני כחודש ימים.

לדקה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:54 ונתחדשה בשעה 18:55.) חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בישיבה לפי סדר-היום הקבוע. הודעה למזכירות הכנסת, לסגן

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 2), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט.

תודה לסגן המזכירה. חברי חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. אין הסתייגויות כמובן. יציג לנו את הצעת החוק חבר הכנסת אלכס מילר, ומייד לאחר מכן נעבור להצבעה. בבקשה, חבר הכנסת מילר. אדוני היושב-ראש, חברי הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, שיזמה הממשלה. חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953, תוקן בשנת 2008 והתווספו לו הוראות בנוגע לחינוך ממלכתי המשלב בתוכנית הלימודים שלו לימודי יהדות מוגברים. בין יתר ההוראות הנוגעות לחינוך הממלכתי המשלב הוסף לחוק סעיף 13א, ולפיו על שר החינוך להקים מועצה לחינוך ממלכתי משלב, אשר עמה הוא נדרש להתייעץ לצורך התקנת תקנות הנוגעות לחינוך כאמור וכן בנוגע לגיבוש

שעניינן חינוך משלב. נוסח הסעיף הקובע את הרכב המועצה לא מאפשר לשר החינוך שיקול דעת במינוי חברי המועצה, בשונה ממינויים של ועד החינוך והמועצה לחינוך ממלכתי-דתי, שלגביהם נתון לשר, מכוח חוק חינוך ממלכתי, שיקול דעת רחב וגמיש יותר לגבי הרכב הגופים ואופן מינוים. לפיכך מוצע לתקן את הוראת סעיף 13א האמור ולהתאים את מנגנון המינוי למנגנון הקיים לגבי מינוי הגופים האחרים כאמור, למעט אישור הממשלה, שלא נדרש לגבי מועצה זו. כמו כן, מוצע כי שר החינוך יהיה רשאי להאריך את תקופת הכהונה של המועצה היוצאת בשנה נוספת, מעבר לארבע השנים הקצובות לכהונתה, בהתקיים נסיבות מיוחדות, כדי למנוע מצב של היעדר גוף מכהן ועיכוב בפעולות שלגביהן יש להתייעץ עמה. מוצע שמועד תחילתן של ההוראות בעניין החינוך הממלכתי המשלב יהיה בתחילת שנת הלימודים התשע"ב, וזאת על מנת לאפשר למשרד החינוך להיערך להפעלתן. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מחברי הבית לאשר את הצעת החוק שהביאה הוועדה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה לחבר הכנסת אלכס מילר. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אלה שרוצים להצביע, אני מבקש שיתיישבו במקומותיהם. כפי שאמרתי, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 13), התש"ע 2010. אנחנו עוברים להצבעה.

בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כך, אני קובע שחוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'

התש"ע 2010, עבר ויופיע בהתאם לחוק בספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. אני מודה לך. חשבתי שהצבענו, אבל זה היה מהיר.

13), התש"ע 2010, נתקבל.

9. אם כך, אני קובע שהצעת החוק, כפי שהקראתי את שמה פעמיים, עברה בקריאה שלישית. אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת, בהצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה, כדי לאפשר למציגי חוק הרשות לפיתוח הנגב, כדי שלא נפיל אותו, נמתין למי שצריך להציג אותו. נעבור להצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם. בבקשה. כמובן, לחוק אין הסתייגויות, אם כך, אחרי ההצגה אנו מצביעים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה כלכלי נחתם הסכם,

תצטרף ישראל לארגון. חלק מתנאי הארגון להצטרפות מדינה אליו הוא קבלתן, בחוק פנימי, של זכויות יתר וחסינויות

סעיפי ההסכם צורפו לחוק, והם הופכים להיות חוק במדינת ישראל. על-פי ההסכם, יהיו ל-OECD וגם לחברים בארגון הזה חסינויות כפי שיש לשגרירויות, לאנשי או"ם ולאנשי ארגונים בין-לאומיים. תנאי להצטרפות של ישראל היא קבלתו בכנסת של החוק המאשרר את הזכויות והחובות האלה. החוק הוגש לוועדת החוקה. ועדת החוקה דנה בו סעיף-סעיף, לרבות סעיפי ההסכם. החוק הזה ראוי, ראוי שישראל תאמץ אותו ותיתן את הזכויות האלה כדי שקבלתה לארגון תהיה שלמה ומושלמת. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בחוק בקריאה שנייה ושלישית. תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. עוברים להצבעה.

ויפורסם בהתאם לחוק, סליחה, אני היום עובר בסיטונות, אז יש לנו הצבעה בקריאה שלישית, ואני מתנצל, ותודה לחבר הכנסת רותם. אנחנו מצביעים בקריאה שלישית. חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות המוענקות לארגון, התש"ע 2010, נתקבל. החוק עבר בקריאה שלישית, בעד היו 12, אין מתנגדים ואין נמנעים, כפי שהקראתי, ויפורסם בספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו חוזרים להצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג לנו את הצעת החוק, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת ישראל חסון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. את הצעת החוק הזו יזמנו עם חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת מילר, חבר הכנסת אלדד וחבר הכנסת אילטוב.

להסדיר את הקמתם של מיזמים חקלאיים תיירותיים משולבים בנגב, או כפי שכולם מכירים אותם, מדובר בהתיישבות יחידים, שבמסגרתה נעשה שימוש במקרקעין לצורכי חקלאות ותיירות במשולב, לרבות שימושים נלווים לשימושים אלה. הצעת החוק הזו מתייחסת הן למיזמים שיוקמו בעתיד והן, במסגרת הוראות המעבר, למיזמים שהוקמו בעבר. את חשיבות ההתיישבות בנגב קטונתי מלהציג, ואני סבור שדבר זה ידוע לכולם. יש מספר רב של החלטות ממשלה מאז הקמת המדינה ועד עצם היום הזה, וההצלחה בתחום הזה היא עדיין לא מספקת ולא משביעת רצון. אנחנו סברנו שבהקמתם של מיזמים חקלאיים תיירותיים משולבים יש כדי לתרום רבות לפיתוח ההתיישבות בנגב, ובכלל זה לפיתוח ענפי החקלאות והתיירות. התרומה של זה, לפיזור אוכלוסין, התרומה של זה, לפיתוח חקלאות שמותאמת לתנאים בנגב ולקידום התיירות, מושכת אליה אוכלוסייה ומעודדת תעסוקה,

וכל מה שאנחנו באמת מנסים ליצור הרבה שנים בנגב ללא הבדל של דת, גזע ומין. המטרה של הצעת החוק היא להכיר בהתיישבות הבודדים כצורת התיישבות לגיטימית, ולעגן בחקיקה ראשית את הליך הקמתם של מיזמים חקלאיים תיירותיים משולבים. מכוח חוק הרשות לפיתוח הנגב הוקמה הרשות לפיתוח הנגב, המוסמכת כיום, לפי סעיף 5 לחוק האמור, ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב, לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העוסקים בפיתוח הנגב, ולמלא תפקידים נוספים כאמור באותו סעיף, והכול בהתאם למדיניותה הכלכלית של הממשלה. תפקיד נוסף המוטל כיום על הרשות מכוח הסעיף האמור הוא לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב. בהצעת החוק המונחת לפניכם מוצע לקבוע כי במסגרת תפקידה זה הרשות תהיה מופקדת גם על עידוד מיזמים חקלאיים תיירותיים משולבים בנגב. כן מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק, שעניינו סמכויות הרשות לפיתוח הנגב, ולהסמיך את הרשות לקבוע בכללים הוראות, תנאים ואמות מידה להכרה במיזם חקלאי-תיירותי משולב. לפי המוצע, כללים אלה יתייחסו, בין היתר, להיתכנות הכלכלית של המיזם ולקביעת השימושים במקרקעין שיוכרו כשימושים נלווים לשימוש במקרקעין לצורכי חקלאות ותיירות, ויהיו טעונים אישור השר לפיתוח הנגב והגליל וועדת הכלכלה של הכנסת. אנחנו גם מציעים להסמיך את הרשות לפיתוח הנגב להמליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי תיירותי משולב, שיתקיימו בו הכללים כאמור. בהתאם למוצע, המלצת הרשות תהיה באישור השר לפיתוח הנגב והגליל, ותהיה תנאי להקצאת המקרקעין כאמור על-ידי רשות מקרקעי ישראל. עוד אנחנו מציעים לקבוע, כי בטרם ייתן השר את אישורו כאמור, יהיה עליו לקבל את המלצתה של ועדה בין-משרדית שתוקם, כפי שאפרט. מאחר שהליכי הקמתם של מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים כרוכים במעורבות של משרדי ממשלה שונים הנוגעים בדבר, החליטה ועדת השרים לחקיקה לדרוש, ואנו החלטנו להיענות לכך, שהשר לפיתוח הנגב והגליל ימנה ועדה בין-משרדית שתורכב מחמישה נציגים ממשרדי הממשלה, ובראשה יעמוד נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל. חברים נוספים בוועדה יהיו נציגים מטעם משרדי המשפטים, החקלאות ופיתוח הכפר, התיירות והגנת הסביבה.

הרכב הוועדה, בהתאם להחלטת הממשלה, לא כלל את נציגי משרדי התיירות והגנת הסביבה, ואנו החלטנו להוסיפם בשל החשיבות שראינו לייצוג ההיבטים התיירותיים והסביבתיים בין שיקולי הוועדה. ועדה זו תדון בכל בקשה להכרה במיזם חקלאי תיירותי משולב, ותמליץ לשר אם לאשר את המלצת הרשות לפיתוח הנגב בדבר הקצאת מקרקעין למיזם. חברי, כפי שהזכרתי, תכלית נוספת של הצעת החוק המונחת בפניכם היא הסדרת מעמדם של חלק מהמיזמים הקיימים כיום בנגב, שהוקמו לאורך שנים בתמיכה ובסיוע של רשויות המדינה, ובלבד שיפעלו כמיזמים חקלאיים תיירותיים משולבים, וכפוף לתנאים כמפורט בחוק המוצע. תכלית זו באה לידי ביטוי בהוראות המעבר המוצעות. בעברית הכי פשוטה, אנשים שנשלחו, אנשים שנתמכו, והיום היו תלויים. הוראות המעבר אמורות להסדיר. בטרם אציג את הוראות המעבר, אדוני היושב-ראש, ברצוני לציין כי בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והקריאה השלישית, קיימה ועדת הכלכלה של הכנסת דיונים ממושכים ומעמיקים בטענות לעניין פגיעה לכאורה בעקרון השוויון וכיבוד שלטון החוק. הוועדה שמעה הערות מגופים שונים וכן קיבלה חוות דעת וניירות עמדה, לרבות חוות דעת משפטיות. כתוצאה מכך, ובעיקר בהתחשב בחוות דעתה ובהמלצותיה של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, נעשו שינויים בהוראות המעבר, ואני סבור שהתוצאה הסופית היא מידתית ומשקפת איזון ראוי ונכון בין הרצון, ובנסיבות העניין החובה לתת מענה חוקי לאינטרס ההסתמכות של מי שפעלו בתנאים קשים בתמיכה ובסיוע של גורמים רשמיים של המדינה, לבין עקרון היסוד שהוא עקרון השוויון. ברצוני להזכיר בהקשר זה כי הצעת החוק, ובכלל זה הוראת המעבר, הוגשה על-ידי חברי כנסת השייכים לסיעות מהקואליציה והאופוזיציה כאחת, ומבטאת בכך את הקונסנזוס שליווה את ממשלות ישראל מאז הקמת המדינה, ולפיו לא רק שיש לקדם ולעודד ככל הניתן את ההתיישבות בנגב, אלא שגם ראוי ונכון לתת מעמד חוקי לחלק מאותן התיישבויות, שנסיבות הקמתן, התנהלותן והימצאותן על הקרקע היו חריגות ושונות מכל התיישבות אחרת המוכרת לנו. בהתאם להוראות המעבר, מי שניהל מיזם בנגב וקיבל אישור מאת השר לפיתוח הנגב והגליל, יהיה רשאי לפנות לרשות מקרקעי ישראל בבקשה להתקשר עמו בחוזה להקניית זכויות לגבי המקרקעין, לצורך ניהול אותו מיזם כמיזם חקלאי-תיירותי משולב. חשוב להדגיש, וכדאי לשים לב לזה, כי על זה התקיימו דיונים רבים, כי המקרקעין שבהם מדובר, הם רק המקרקעין שלגביהם נחתם במקור חוזה עם רשות מקרקעי ישראל לפני יום תחילתו של החוק המוצע לצורך ניהול מיזם, ולא שטחים נוספים שאליהם התפשטו אותן חוות, ככל שכך קרה, אם זה קרה, והשר לא ייתן אישורו אלא אם נוכח שאכן כך הדבר. השר יידרש גם להחליט אם המיזם האמור פעל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, ככה אתה אוהב שיפריעו לך כשאתה מנהל ישיבה? אנחנו שומעים אותך עד כאן. תואיל בבקשה לשבת ליד השר או ליד חבר הכנסת. שיהיה לך ערב נעים ושקט.

זה, לא שמעתי, אבל ניתן לדובר להמשיך.

רק מהמחשבה על זה בא לי להקים חוות בודדים, אופיר. מאחר שלוועדה הבין-משרדית, בהיותה מורכבת מנציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, יש ראייה רחבה ויכולת לבחון את מכלול ההיבטים הקשורים באישור המיזם, מוצע להסמיך אותה למסור לשר לפיתוח הנגב והגליל את המלצתה לגבי בקשה לאישור מיזם.

אישור השר יינתן לפי המוצע רק לאחר שהתקבלה המלצת הוועדה הבין-משרדית. לעניין תמיכה וסיוע כאמור, מוצע להסמיך את הוועדה הבין-משרדית לקבוע אמות מידה להכרה בתמיכה ובסיוע שנתנו משרדי הממשלה ורשות מקרקעי ישראל, בהתחשב, בין היתר, באופי התמיכה והסיוע שניתנו, ובכלל זה אם ניתנו בכסף או בשווה-כסף, וכן בהתחשב בהמלצות לתמיכה ולסיוע שנתנו משרדי הממשלה. לפי המוצע, הוועדה תבחן, בין היתר, את קיום התנאים למתן האישור כאמור, ובכלל זה קיום אמות מידה להכרה בתמיכה וסיוע שקבעה, וכן את מידת ההיתכנות התכנונית של המיזם, כלומר אם צפוי שקיומו של המיזם יהיה אפשרי מבחינת דיני התכנון והבנייה. שיקול הדעת של הוועדה הבין-משרדית בבחינת בקשה להכרה במיזם לצורך מתן המלצתה יהיה רחב, כך שמעבר לשיקולים שמוצע לקבוע במפורש בחוק, היא תהיה רשאית לשקול שיקולים נוספים, כמו היקף וחומרת העבירות שביצע מגיש הבקשה לפי חוק התכנון והבנייה, הן בעת הקמת המיזם והן במהלך ניהולו. כדי לזרז את הליכי ההסדרה קבענו שיהיה אפשר להגיש בקשות לשר להכרה במיזם במשך שנה וחצי מכניסתו לתוקף של התיקון המוצע. מבקש שיקבל את אישור השר, יהיה זכאי להקניית זכויות לגבי המקרקעין שלגביהם נחתם בעבר חוזה עם רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהסדיר את תשלומיו לרשות בשל כל השימושים במקרקעין. לעניין הסדרת התשלומים קבענו שמדובר גם על מקרקעין שלגביהם לא נחתם חוזה עם הרשות לפני יום התחילה, כלומר גם שטחים שהמבקש עשה בהם שימוש אף בלא הרשאה לכך.

אם הוא השתמש בשטחים שלא נחתם עליהם חוזה. הרציונל שעומד בבסיסן של הוראות המעבר הוא הכרה בציפיות ראויות להגנה ובאינטרס ההסתמכות של המתיישבים שהקימו את המיזמים הקיימים כיום בנגב. במלים פשוטות או במלים לא של בית-מרקחת, האנשים שעשו את זה הם אנשים שהסתמכו על רמיזה, על אמירה, על סיוע, על מתן מכל רשויות המדינה. ולפיכך, מדובר בקבוצה ייחודית ומצומצמת שהקימה יש מאין מפעל התיישבותי, שזכה לאורך שנים לסיוע של המדינה

כל הזרועות, פקידים בכירים ושרים וכו', ונתמך בכמה החלטות ממשלה שקבעו באופן חד-משמעי וברור שהתיישבות היחידים היא אמצעי למימוש מדיניות הממשלה לפיתוח הנגב ולשמירה על קרקעות המדינה בנגב, וכי יש להסדיר את מעמדן של חוות הבודדים הקיימות,

בחקיקה. האלטרנטיבה היתה לקום ולנטוש את המיזמים, ולפיכך נדרשנו והחלטנו, בהתאם לרוח הגבית של החלטות הממשלה ושל הגופים השונים, החלטנו שאנחנו נגבה את הדבר הזה בחקיקה. אני חושב שחשוב לומר, במהלך דיוני הוועדה, הוראות המעבר, שהכנסת תמכה בהן בדיון המוקדם ובקריאה הראשונה, וכפי שאני בטוח שהיא תתמוך בהן גם בקריאה השנייה והשלישית, נועדו לתת מענה חוקי לסיטואציה ייחודית מאוד של הסתמכות לגיטימית על התנהלותן של רשויות המדינה, גם אם מבחינה משפטית לא היו אלה הבטחות שלטוניות מחייבות. ואפשר לומר שאם אלה היו הבטחות שלטוניות מחייבות, לא היה צריך את החוק הזה וזה היה נגמר גם בלי זה. הוועדה שקלה בכובד ראש את כל הטענות

לחוקתיות ההסדר המוצע, ולדעתה, גם בהתבסס על חוות-דעת משפטית ובכפוף לתיקונים רבים שהיא שילבה בנוסח הצעת החוק, אין מדובר בפגיעה בשוויון, ואף אם כן, הפגיעה אינה עולה כדי פגיעה בלתי חוקתית. אני רוצה לומר לכם, אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הדיונים בוועדה ואני לקראת סיום, כל החברים שהשתתפו לא ראו סתירה בין הסדרת חוות הבודדים ובין הצורך להגיע להסדרה של התיישבות הבדואים בנגב, ואני חושב שלא רק שאין סתירה, הדברים האלה יכולים לתמוך זה בזה, וראוי ורצוי שזה ייתמך. הצעת החוק הזו, אני מקווה שהיא תתרום לפיתוח הנגב באמצעות הקמה של מיזמים ואישור של המיזמים הקודמים. ומכאן אני רוצה לומר הרבה תודה למי שעסק במלאכת ההכנה, לכל הצוות של ועדת הכלכלה ולצוות המשפטי ובראשו הגברת אתי בנדלר. ויותר מכול אני רוצה לשלוח מפה תודה והרבה הערכה לאותם אנשים שיושבים להם בחוות הבודדים, ואני מאוד מאוד מקווה שימשיכו, יצליחו ויפריחו לנו את הנגב. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון. חברי חברי הכנסת, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, וראשון המסתייגים, חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, ההסתייגויות שלי לחוק הן מה שנקרא בלשון העם, הסתייגויות דיבור, וגם בהן, אף ש-25 דקות מוקצות להסתייגויות הללו, אינני מתכוון למצות את הזמן העומד לרשותי אלא לומר כמה דברים עקרוניים על החוק. כל מי שמסתובב בנגב בימים אלה ובשנים האחרונות, עד לתופעות של השתלטות פראית על אדמות הלאום, וחייב להיות מודאג מהתופעה שמה שבן-גוריון ראה בו את תקוות העם היהודי, הולך ונשמט מידינו, ומדינה חייבת לפעול כדי שנכסים מרכזיים כמו קרקע לא יישמטו מידיה. בלי להתלהם ובלי להשתמש במלים גבוהות,

לנגד עינינו ומתוך התעלמות של רשלנות פושעת של ממשלות ישראל לדורותיהן, התהליך הולך ומתקדם, ואין עוצר. וגם ניסיון קל, כמעט אבסורדי, של התיישבות יהודית בנגב,

דווקא על ההתיישבות הזו המכונה חוות בודדים, קם הכורת לעלות ולעשות סדר, בנימוקים משפטיים. וכבר שמענו יותר מפעם אחת שגם בסדום היה חוק. גם בסדום היה חוק, ומודדים את אותם מתיישבים ציונים בנגב במיטת סדום ובמידת סדום, ואתם ייקוב הדין את ההר ואתם, אם הם מנסים לגור על אותה קרקע שאושרה להם לפיתוח חקלאי או תיירותי, אותם מנסים להוריד, הם, שנשלחו על-ידי הממשלה, הם, שנשלחו במצוות האתוס הציוני, אותם רוצים להוריד.

בא לעשות שני דברים, ואם יש לי הסתייגות מהותית אחת ממנו, שלא נכתבה אבל אני מבקש להשמיע אותה,

לא רק שהחוק הזה בא להסדיר את המצב הקיים של חוות הבודדים ולהכריז שהם חלוצים ציונים שעובדים על-פי החוק ועל-פי מצוות המדינה, ולא חלילה מי שעוברים על החוק, אלא לעתיד, שיש למדינת ישראל באמצעות גופי השליטה על הקרקעות שלה, לא רק האפשרות, לטעמי היה צריך להיות גם החובה, להקצות קרקעות נוספות בנגב למיזמים מהסוג הזה, מיזמים חקלאיים ותיירותיים, שבהם תיעצר פריעת החוק, שבהם תיעצר ההשתלטות הבלתי-מבוקרת על אדמות המדינה. התופעה שמתקיימת היום לנגד עינינו היא סוג של אבן בוחן לדמותה של מדינת ישראל: האם אנחנו רק מדברים על מדינת ישראל כמדינה יהודית, או באמת מתכוונים לעשות משהו בעניין הזה, אפילו מבחינת הרכב האוכלוסייה וסוג ההתיישבות, והחוקיות של ההתיישבות בנגב. חברי חברי הכנסת, אינני מתכוון להאריך. את ההסתייגויות עצמן אמשוך, הן כאמור הסתייגויות דיבור, אבל זהו חוק ציוני מובהק. אני קורא לכל חברי הכנסת המזהים את עצמם כחברי כנסת ציונים, לתמוך בו ככתבו וכלשונו. תודה רבה. תודה. אני מבין, אדוני חבר הכנסת אלדד שאתה,

אתה מוריד את ההסתייגויות, וככה הפרק הזה בהסתייגויות שלך הסתיים. תודה. זה פשוט לפרוטוקול,

זה לטובת הציבור. תודה. אני מזמין את חבר הכנסת עמיר פרץ, לא נמצא כאן, אז גם הסתייגויותיו יורדות. אני מזמין את חבר הכנסת יריב לוין,

כמה מסתייגים עוד יש? יש המון, אבל אני לא אומר את החשבון, אני לא רוצה לייאש את הצעירים.

שש דקות אבל אני מאמין שאסתפק בפחות. תודה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד המשנה לראש הממשלה, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה, ראשית, לברך את מציעי החוק, את יוזמי החוק, בראשם את חבר הכנסת ישראל חסון.

כפי שאמר קודמי חבר הכנסת אלדד, בחוק ציוני ממדרגה ראשונה, בחוק שבעיני נוגע באחת הבעיות הקשות ביותר שאנחנו נדרשים להן בימים אלה, והיא המאבק על הקרקע. בשקט בשקט, ואמרתי זאת כמה פעמים,

לאט אבל בטוח. בנייה בלתי חוקית בהיקפים עצומים, השתלטות על שטחים. תופעה שאנחנו רואים אותה בנגב, רואים אותה בירושלים, רואים אותה בגליל, תופעה שבינה לבין בעיות של מגורים ושל דיור כמובן אין שום קשר, אלא שכל תכליתה היא תכלית לאומנית,

של ניסיון להשתלט על קרקעות ולייצר בהן דה-פקטו, מציאות אחרת שלנו אסור להרשות אותה. צריך לזכור שהקרקע היא משאב יקר אבל היא גם משאב מוגבל מאוד.

קונה בית,

תטען טענות אינטליגנטיות לפחות. חבר הכנסת זחאלקה, יש לך אחר כך זמן, כמעט הרבה זמן להסתייג. אני מדבר על הזלזול באנשים. חבר הכנסת זחאלקה, לשמחתי אני לא זקוק לא לתעודות אינטליגנציה ולא לתעודות אחרות ממך. כשערבי בונה בית זה בוודאי בסדר. כשהוא עושה את זה על-פי דין ועם רשיון וכפי שצריך. וכאשר התנועה האסלאמית מממנת השתלטות של דונמים על גבי דונמים בנגב, כאשר אנשים באים ובונים חושה או בית ומשתלטים על שטח ממניעים לאומניים, אז צריך לומר את הדברים כפי שהם. רבותי, אנחנו נמצאים, אני חי שם, כנראה, אני מוכן להיענות לאתגר שלך, תבוא אתי ונעשה סיור. אני רק רוצה שתתחייב מראש שאתה אחר כך תעזור לי לפעול כדי שכל הבנייה הבלתי-חוקית הזאת תימחק. חבר הכנסת אורון. אני מבטיח לך, חבר הכנסת אורון, שאם תבוא אתי ובאמת תצטרף למהלך הזה, תגלה שנוכל, עד סוף הקדנציה תהיה לנו מספיק עבודה, כי היקף הבנייה הבלתי-חוקית וההשתלטות הלאומנית המכוונת על שטחים בנגב הוא עצום. היקף עצום. אתה רק מקשקש. אתה רק מקשקש קשקוש. חבר הכנסת אלסאנע, חבר הכנסת אלסאנע, נסעת פעם לערד? כן, אני כל יום שם. אני יודע שאתה כל יום שם, תאמין לי. ולכן אני שואל, כי אני לפעמים חושב שאתה נוסע הביתה ואתה לא רואה מה קורה מימינך ומשמאלך. חבר הכנסת טלב אלסאנע, תודה. חבר הכנסת אלסאנע, אני לא חושב שאתה כזה תמים. אבל בוא אני אגלה לך סוד, גם אנחנו הפסקנו להיות תמימים. הפסקנו. אבל אסור להיות טיפשים. הפסקנו להאמין שאתם בונים כי אין לכם איפה לגור. אתם בונים באופן בלתי חוקי משום שאתם לא מכירים במדינה ולא מכירים במוסדותיה, ואתם רואים במהלך הזה מהלך לאומני של גאולת קרקע, לשיטתכם, ואנחנו החלטנו לשים סוף לעניין הזה. הצעת החוק הזאת,

שמונחת כאן לפנינו, בוודאי לא תפתור את כל הבעיה, אבל היא מרכיב חשוב, היא צעד בכיוון הנכון.

אני מברך את היוזמים, ואני רוצה להבטיח לכם: עוד תהיינה הצעות רבות כאלה, חלקן כבר נמצא בתהליכי חקיקה. אנחנו נשים סוף למצב הבלתי-נסבל של השתוללות הבנייה הבלתי-חוקית וההשתלטות על הקרקעות.

אני כמובן מסיר גם את ההסתייגויות.

אדוני חבר הכנסת, אני בין יוזמי החוק, אבל אני לא מקבל את החלק האחרון שלך. יש לך רשות דיבור, חבר הכנסת מולה. הייתי רק מעיר לחבר הכנסת לוין, אל תשתמש ב"אתם", ואל תכליל. אם אתה רוצה להתייחס, אז יש כאלה ויש כאלה. תודה. אנחנו מדברים על קבוצת חד"ש. אני מזמין את ראשון המסתייגים, חבר הכנסת חנא סוייד. כשתגיע לפה אדוני, יגיד לי אם חברו לסיעה רוצה לדבר או שרק הוא רוצה לדבר. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מבקש כמובן להבהיר ולנמק למה אני מתנגד

סיעתי כמובן מתנגדת לחוק הזה, ובמיוחד על רקע הצורה שבה החוק הזה נתפס בציבור. הרי בדיונים עם חבר הכנסת מולה, עם חבר הכנסת חסון בוועדת הכלכלה, אני מזדמן לשם לעתים קרובות. בדיונים שם על הצעת החוק שלהם הם היו אומרים, למה אתה מתנגד לחוק הזה? החוק הזה בא להסדיר משהו, ואין לו שום נגיעה לעניין האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, ולהיפך, אל תתנגדו לזה, דווקא בסופו של דבר זה אמור וזה עלול לעזור לאותה אוכלוסייה להסדיר את מעמדה בנגב. אני טענתי מהרגע הראשון, שהקונספציה, התפיסה של החוק הזה היא בדיוק כפי שהציג אותה חבר הכנסת יריב לוין כאן. חנא, זה לא מה שכתוב בחוק. הרי בחיים יש האמת ויש איך שדברים נתפסים. כנראה בחיים הציבוריים והפוליטיים הרבה פעמים התפיסה של הדברים יותר חשובה מהאמת שלהם. ההוכחה לכך היא שברגע הראשון שהנושא הזה עלה כאן, ראינו איך התייחסו חלק מחברי הכנסת למהות ולמטרות של החוק. למה אתה מעדיף לשמוע אותו ולא אותנו? הוא הרוב, הוא הקואליציה. מהתגובות שאני שמעתי כאן, אני רואה שזאת הדעה השלטת. אני מאוד חושש שאנשים שמציגים את החוק הזה בצורה שאתה מציג אותו בפרהסיה, בחדרי-חדרים מציגים אותו בשיטה ובצורה אחרות. לכן אני מתנגד לחוק הזה, ואני הבהרתי ואני הולך להבהיר למה אני מתנגד לחוק הזה. אני רוצה לדון בחוק הזה בשני מישורים, אחד פרוספקטיבי, עם מבט לעתיד, ואחד ההתייחסות של החוק הזה במבט רטרוספקטיבי,

במבט העתידי, שצופה פני עתיד, אני אומר שאין לי בעיה עם החוק הזה, רוצה המדינה להסדיר סוג מסוים של פיתוח,

תבוא בידיים נקיות ותגיד: אנחנו רוצים לעודד אנשים לעבור לגור, אנחנו ניתן להם הטבות, ואנחנו נעודד, ואנחנו נקצה תקציבים, ואנחנו רוצים להשיג מטרה זו ואחרת, והכול טוב ויפה, ובלבד שהדבר ייעשה בצורה שוויונית, שתיתן הזדמנות שווה לכל אזרח במדינת ישראל, והיישום של החוק לא יהיה על-פי השתייכות אתנית, דתית או עדתית, או השתייכות כלשהי. לכך אינני מתנגד ואין לי בעיה. אני חושב שאילולא החלק הרטרוספקטיבי בחוק הזה, בכלל לא היה צריך את החוק הזה מנקודת המבט של יוזמי החוק.

כי אנחנו שמענו כאן שאנשים נשלחו לשם, חתמו על חוזים, קיבלו הטבות, ואין בעיה אתם בכלל, אז למה צריך חוק כזה? כי צריך לטפל במה שנעשה בפועל על-ידי אותם מתיישבים עד כה, וזה החלק הבעייתי. כלומר, החלק הרטרוספקטיבי,

חוות הבודדים שכבר הוקמו בנגב היא הבעייתית. למה היא בעייתית? דיבר כאן חבר הכנסת יריב לוין ואמר שיש בנייה לא חוקית, יש השתלטות על אדמות המדינה מטעם האוכלוסייה הבדואית, ויש, ויש, ויש עוד אלף ואחד דברים. אלו הטענות נגד האוכלוסייה הבדואית. אני רוצה לקבוע כאן מתוך ידיעה ודאית שכל העבירות וההאשמות שעלו בדיון כאן ויוחסו לאוכלוסייה הבדואית, נעשו גם על-ידי המתיישבים הבודדים תוך כדי רמיסת החוק. ולכן נוצר לכאורה הצורך בחוק כזה על מנת להוציא אותם נקיים מכל הדברים שהם עשו. אחרת, כפי שאמרתי, בכלל לא היה צריך חוק כזה. תוכניות התכנון והבנייה, תוכניות מיתאר ארציות ומחוזיות היו מכשירות והיו מאפשרות לכולם לבנות. יש תוכנית מיתאר מחוזית מיוחדת שנקראת "דרך היין" שהיתה מאפשרת, ועודנה מאפשרת, לכל אחד שרוצה להקים חוות בודדים, להקים חוות בודדים. אין בעיה עם זה.

החוק הזה, כפי שאמרתי, וזה החלק הבעייתי בו, בא להכשיר ולהלבין ולתת לגיטימציה לעבירות מאותו סוג שנמנו כאן ונעשו על-ידי החוואים וכמה חברי כנסת טענו שרק האוכלוסייה הבדואית בנגב עושה אותן. הרקע ההיסטורי של הדבר הזה הוא באמת שהמדינה באיזה שלב מסוים, בסוף שנות ה-80, בהתחלת שנות ה-90, רצתה לעודד אנשים לעבור לגור בנגב, לתת להם הטבות, כאשר המטרה היא להתמודד עם מה שקראו: הגנת קרקע הלאום, ולהצר את צעדיה של האוכלוסייה הבדואית בנגב. זו המטרה המוצהרת שגם דיברו עליה בפני בג"ץ. בחוות דעת שניתנו לבג"ץ סביב העניין הזה נאמר שזו המטרה של הקמת חוות הבודדים. כלומר, יש פה מטרה להצר את צעדיה של האוכלוסייה הבדואית.

זה מעורר את ההתנגדות של חבר הכנסת טלב אלסאנע שהוא חי שם כל יום, וזה בעצם מעורר התנגדות אצל כל האוכלוסייה הערבית, במיוחד הגרה בנגב, כי זה בא במוצהר להצר את צעדיה. אני רוצה להתייחס לטענה שיש כאן ציפיות סבירות, ראויות ולגיטימיות של החוואים. כלומר, אותם אנשים שבנו את חוות הבודדים שלהם בנגב, נאמר להם על-ידי רשויות המדינה השונות:

חלק במוצהר, חלק בקריצת עין. נתנו להם עידוד, נתנו להם תקציבים, תבנו, תפתחו, תעשו מה שאתם רוצים. ולכן, כאילו האנשים האלו, בעלי חוות הבודדים, הוזמנו לשם, וניתנה להם מעין הבטחה שלטונית שהם יבנו ויגורו שם. אבל עד שלב מסוים המדינה ידעה להסתדר עם מה שהחוואים עשו, הכול היה בסדר מבחינתה. המדינה ראתה בשלב מסוים שאותם מתיישבים כבר עולים על הבריקדות, הם לא מסתפקים במה שניתן להם. מי שנתנו לו עשרה דונמים, הוא רוצה 100. מי שאמרו לו: תבנה איזה צריף, הוא בונה עכשיו בתי מגורים. וחשוב מאוד שכולם יֵדעו שהמדינה הגישה תביעות, תביעות נגד אותם חוואים, נגד אותם מתיישבים. הגישה תביעות אזרחיות ופליליות נגדם, כי הם עברו על החוק. זה הרקע האמיתי למה שקורה כאן. ולכן, כל הטענה הזו שלאנשים האלו יש ציפיות לגיטימיות, היא רק חצי אמת. נכון, הובטח להם, והם קיבלו מה שהובטח להם. אבל הם עוד רצו לקבל יותר ויותר, אולי פי כמה מהדברים שניתנו להם על-פי חוק. ולהשוואה, אני רוצה להשוות ולהזכיר את האוכלוסייה הבדואית שהעניין שלה כמובן עולה מייד בהקשר הזה. אותה אוכלוסייה בדואית שחיה במרחב הגיאוגרפי בין באר-שבע לערד. מישהו או אנשים חושבים שכל האוכלוסייה הזו, שכוללת את רוב היישובים הלא-מוכרים בערך כ-100,000 תושבים ביישובים הלא-מוכרים, הם במקור היו בשטח הזה ובמקום הזה. וזו לא האמת. רק חלק מאותה אוכלוסייה חי במקור באותו מרחב גיאוגרפי. חלק הארי, חלק ניכר מאותה אוכלוסייה בדואית שגרה באזור הזה, הובאה על-ידי הממשלה בשנות ה-50. הם נעקרו מהאדמות שלהם המפוזרות בנגב, הובאו בצורה מסודרת לשטח הזה שנקרא אזור הסייג, או אזור ההסגר, על-ידי הממשלה. וזרקו אותם שם, ריכזו אותם שם, ואמרו להם: תחיו כאן. זה לא הבטחה שלטונית?

לאותה אוכלוסייה שהובאה בצורה מסודרת על-ידי הממשלה זכות להסתמכות לבנות את העתיד שלה באותה שטח? באותה מידה שאפשר לטעון שהחוואים בעצם מדברים על הסתמכות עתידית, לאותה אוכלוסייה בדואית יש אותה סיבה, ואותם נתונים, לדבוק בקרקע שלהם איפה שהם נמצאים, ולפתח רצון, אפילו להחליט החלטה אסטרטגית שהם נשארים במקום הזה איפה שהובטח להם על-ידי הממשלה שהם יחיו שם, וימשיכו להתפתח שם. אז זה העניין של הציפיות הסבירות, שהחוק הזה כפי שהוסבר כאן, זה העמוד המרכזי של החוק הזה על מנת להצדיק אותו. באותה מידה אי-אפשר לשלול את ההסתמכות ואת הציפיות הסבירות והלגיטימיות של האוכלוסייה הבדואית לבנות ולקבל הכרה באותו שטח. אנחנו מדברים כאן, מדובר על שלטון החוק, כאילו הבדואים מתפרעים, בונים ללא היתרים, ואיפה שלטון החוק? החוק צריך לחול על כולם, לרבות על האוכלוסייה הבדואית, ובעיקרון אני מסכים לזה. בעיקרון אני מסכים לזה. אבל מי יכול להסביר את הסלקטיביות ואת הבררנות הזו בין לפעול ביד ימין על מנת למחול, ועל מנת להלבין את כל העבירות שהמתיישבים החוואים עשו, ומצד שני, להרוס לאוכלוסייה הבדואית כל יום את 40,000 המבנים האלו שדובר עליהם, או לרסס את המטעים שלהם בחומרי הדברה? איך אפשר לדבר על שלטון חוק, אם שלטון החוק הזה הוא לא עיוור, הוא עיוור במובן שהוא חל על כולם. ברגע שאתה מתחיל להעדיף אוכלוסייה מסוימת על פני אוכלוסייה אחרת, אי-אפשר בשום פנים ואופן להסכים לטיעון הזה שכאן מדובר בשלטון החוק. שלטון החוק צריך לחול על כולם, זה עיקרון בסיסי בזכויות אדם ובזכויות אזרח. שלטון החוק, עליונות החוק היא לגבי כולם, ולא יכול להיות שמדובר באופן סלקטיבי. הטענה של המדינה כלפי האוכלוסייה הבדואית, ודברים שאנחנו שמענו כאן שהאוכלוסייה הבדואית בנגב השתלטה ופלשה לקרקע. אני אומר, באותה מידה, אותם חוואים קיבלו דונם, השתלטו על עשרה. אז יש כאן פלישה, וזה כמובן דורש התייחסות שווה. אבל נניח, נניח שהאוכלוסייה הבדואית, ואני הסברתי איך האוכלוסייה הבדואית הגיעה לגור באותו אזור גיאוגרפי מסוים. הטענה, כפי שאמרתי, היא שהבדואים פלשו לקרקע, שהקרקע הזו לא רשומה על שמם, כאילו אם היה רישום של הקרקע, אם היה הסדר של הקרקעות של הבדואים בנגב, בעצם זה מבטיח את הזכויות שלהם. ואני מסתכל במקומות אחרים. האם רישום של קרקעות ביישובים הערביים ולאזרחים ערבים, האם הרישום הזה מנע את ההפקעות הנרחבות ביותר של קרקע ביישובים הערביים? זה בעצם טריק, אומרים: אילו הקרקעות היו רשומות. אבל בציפורי הקרקעות רשומות על שמות האנשים. האנשים חיים עכשיו בנצרת. האם עצם הרישום של הקרקעות בעצם מאפשר לאותם תושבים של ציפורי לטעון שהקרקע הזו שלהם או לחזור לקרקע שלהם? אם יש לך קרקע רשומה אז בעצם מפקיעים אותה. ואם אין לך קרקע רשומה אז אומרים לך: אתה פולש.

אלו פתרונות בלתי אפשריים, לא הגיוניים. כל מה שתעשה, בסופו של דבר, זה כפוף לאיזו תוכנית של הפרחת השממה, מי שרוצה להפריח את השממה. מי יודע להפריח את השממה בנגב? מישהו שבא מנורבגיה או איש הנגב? איש הנגב מסוגל, יודע, יכול, מתאים יותר לפתח את הנגב מאשר מישהו שלא מכיר את הנגב, הוא רק עובר בו פעם פעמיים בחיים שלו. למה

כי מונעים מהם, כי הורסים להם, כי כפי שאמרתי, מרססים להם את השדות שלהם. הרי אתה יודע את זה, למה אתה מתכחש לזה? אתה הכי הרבה יודע את זה. אתה יודע שבדיוני הוועדה עלה שיש הסכמים של המינהל אתם גם לזריעה, גם למרעה וגם לעיבוד עונתי. הרי הכול קיים. אז אני אגיד לך, אולי אם הם ינצלו את הפתח הזה על מנת לנצל את החוק שלך, אולי לא שמת לב לזה טוב. הלוואי. בסדר, נראה איך זה ייפתר. עם זה, אני רוצה להוסיף עוד משהו. מדובר בהצעת חוק על הקצאת קרקע לאותם חוואים, שכפי שאמרתי, מוסכם על כולם שהם עשו עבירות והשתלטו על קרקעות לא שלהם. הצעת החוק רוצה להקצות את הקרקע הזאת לאותם חוואים ללא מכרז. כתוב שחור על גבי לבן בהצעת החוק. כלומר, אותם אנשים יקבלו קרקע ללא מכרז. ואתה מסתכל ומנסה לבדוק בנוסחאות ובססמאות של צדק חלוקתי ושל שוויון בין אזרחים, למה אותם אנשים שעברו על החוק והשתלטו על הקרקע, למה שהקרקע שהשתלטו עליה תינתן להם בלי מכרז? בעיקרון אני לא יכול להגיד שאני מתנגד לבקשות החוואים ומסכים לדרישות הבדואים. מה שאני אומר, נקודת המוצא שלי: מה שאתה מאפשר לקבוצה הזאת תאפשר גם ובאותה מידה לקבוצה האחרת. בא חבר כנסת חסון ואומר,

אני לא יכול לעשות את זה, אני רק מתחיל את זה, אולי היית מנסה להתחיל עם הבדואים שמשרתים בצבא. למה לא הואלת? למה לא ניסית על מנת לטשטש את העקבות של מעשי איפה ואיפה, להכניס קבוצה של האוכלוסייה הבדואית ולהגיד, בגלל קריטריונים כאלה ואחרים אני מכניס אותם והם ייהנו מהחוק הזה? על-פי התפיסה שלך, מי שמאשר את חוק השיניים צריך אוטומטית לאשר את גם את בריאות הנפש. אחרת למה? עכשיו אני באמת לא מבין את זה.

של אנשים שלכאורה מייצגים את האוכלוסייה הזו, אני אומר לכאורה, שלא הגישו הצעה. ניסיתם להגיש הצעה? אותם אנשים, שאתה טוען שלכאורה הם מייצגים את האוכלוסייה, הם יסבירו לך אחר כך שהם הגישו ועוד הגישו. לכאורה, הכול לכאורה בחוק הזה.

לפני הרבה זמן, אבל זה טיעון לא רציני, אני לא מדבר על זה, תעזוב. נניח שהם לא הגישו ואתה מנסה להגיש הצעת חוק אוניברסלית, שהיא למען הפרחת הנגב. אתה רוצה שהפרחת הנגב תהיה חד-גונית? מונו-אתנית? או שצריך לאפשר לכולם? הצעת החוק הזאת מונעת ממישהו להשתתף בעסק הזה? בטח. אתה טועה. ג'ומס, אתה טועה. אני יודע בדיוק. אתה טועה, ולראיה, במכרז שיש ב"דרך היין" התקבל בדואי.

מה אתה חושב, שאנשים טיפשים? חבר הכנסת חסון, לענות לך על השאלה שלך, אם אתה רוצה תשובה, לפני שנכנסת אמרתי, במבט שצופה פני עתיד, ובמידה שרוצים להסדיר סוג מסוים של התיישבות בנגב, ובלבד שהוא שוויוני לכולם, אין לי בעיה עם זה. זה מה שאמרתי בראשית דברי. הבעיה עם הקטע שלדעתי הוא שחור, שהוא מפלה בהצעת החוק. כשאתה עומד עם הראש אחורה, כלומר שזה רטרוספקטיבי, שאתה רוצה להתייחס לקבוצת אוכלוסייה מסוימת ולהלבין את מעשיה, ולהראות שהיא עשתה הכול בסדר, אף-על-פי שעשתה המון עבירות, ולעומתה אוכלוסייה אחרת שחיה בצרה, עשתה עבירות על-פי החוק היבש ואתה מפקיר אותה. אתה אומר להם, יכול להיות שתיהנו מהחוק שאני עושה, אבל החוק הזה לא מכוון אליכם אלא מכוון להיטיב רק עם הקבוצה האחרת.

לסיכום דברי אציין שני דברים: דבר ראשון, ראיתי את אותם אנשים שהיו מגיעים לדיונים על החוק הזה. לא ראיתי שהם אנשים מסכנים. אני התרשמתי כל כך שמנסחי החוק ניסו לתפור אותו, לפי מידותיהם, מה שנקרא personally tailored, חוק שתופרים אותו לפי הצרכים של זה ושל ההוא. זה דבר פסול, זה דבר שלא ייעשה. אבל בכל זאת, לא ראיתי שהם אנשים מסכנים,

לא ראיתי שהם אנשים שמגיע להם הטבות. בחברה שוויונית, מי שמגיע לו הטבות זה הנצרך יותר. אתה לא יכול להביא אנשים שהם מה שנקרא "well off" ולהכביר עליהם ולתת עליהם עוד יותר ועוד יותר יתרונות. מי שמגיע לו קצת הטבה זה דווקא הנצרך יותר, דווקא השכבות החלשות ומה שנעשה בחוק הזה הוא ההיפך המוחלט.

בסיכומו של דבר, אני חושב שמדובר בחקיקה מאוד פרטנית. זה סיכול ממוקד, אולי ההיפך מסיכול, זאת הטבה ממוקדת לקבוצה מסוימת של אנשים.

ניתנו לי 30 דקות, אני הורדתי עשר, בסדר, אני מסיים את דברי. אני חושב שזו הצעת חוק לא ראויה, זו הצעת חוק רעה שאי-אפשר ולא צריך לתמוך בה. תודה לחבר הכנסת חנא סוייד, יעלה חבר הכנסת דב חנין. הוא החוק, לא אתה. למה לא הקשבת לחבר הכנסת סוייד? מה אומר לך חבר הכנסת סוייד? פני העתיד. אני מסכים אתו, הוא בסדר. פני עבר, עם זה אני לא מסכים. זה מה שאומר לך חבר הכנסת סוייד. עזוב אותי מפני עבר,

אתמול טיפלתי בשבט שלם. מה הקשר? אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת חיים אורון, אני מבקש גם את תשומת לבך. רבותי המציעים, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת. חבר הכנסת חנין, אנחנו מבקשים ממך זכויות אדם. כלומר? ג'ומס צריך להגיע הביתה. תתחשב בנו. ההסתייגויות שלנו היו ארבע שעות ו-20 דקות. אנחנו מצטמצמים לעשר דקות כל אחד, אני חושב שאתם צריכים לשלוח לנו זרי פרחים. אני אתמצת, עמיתי חברי הכנסת, משהו לא טוב קורה בנגב, משהו לא טוב קורה בנגב. הדבר הזה, הלא-טוב שקורה בנגב, תחילתו, ואני אומר את דעתי, יכול להיות שהדברים אינם מוסכמים פה, אבל אני אומר את דעתי כפי שאני רואה את הדברים, במלחמה לא מוכרזת שכמה גורמים במדינת ישראל החליטו להכריז על האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. זו הבעיה. יש אוכלוסייה גדולה שלא זוכה לפתרונות לטווח הארוך. כפרים לא מוכרים שלא זוכים לשירותים,

לא קיימים מבחינה תכנונית, אי-אפשר לבנות בהם כי אין בהם תוכניות מיתאר. אין פתרונות חינוך, אין פתרונות בריאות. זה מצב בלתי נסבל. אני מבקר לא מעט בנגב, ואני פוגש את הנציגים של האוכלוסייה הערבית הבדואית, והם, בצדק, משתפים אותי בתחושות הקשות שלהם. אדוני היושב-ראש, יש כאלה שחושבים שזה תענוג גדול לבנות בית בלי היתר. אתה, אדוני היושב-ראש, בוודאי יודע, כשבן-אדם מגיע למצב הזה, שהוא בונה בית בלי היתר והוא יודע שיש סכנה שיהרסו לו את זה, זה הדבר האחרון שאנשים רוצים. אבל כאשר אין להם ברירה, כאשר אי-אפשר לבנות בהיתר, כאשר אין תוכניות מיתאר, כאשר אין דרך לפעול בערוץ מסודר ומוסדר,

אני האחרון שיאמר שהדבר הזה הוא טוב. כאשר אנשים בונים בלי היתרים ובלי תוכניות התוצאה היא באמת בנייה מפוזרת וקשה לתת שירותים וקשה לתת פתרונות. אני בהחלט שותף בתיאור הבעיה הזאת. אבל איך מתמודדים אתה? מתמודדים אתה על-ידי זה שמייצרים תוכניות, מאפשרים לאנשים לבנות בצורה חוקית, מאפשרים לאנשים לחיות, ואז רוב האנשים מעדיפים לחיות בצורה חוקית, בצורה מסודרת, להתפתח, להתנהל. לא זה מה שקורה היום. הצעת החוק הזו, כך אני שומע מפי חלק מהדוברים ששמעתי קודם, נועדה כאילו לתת תשובה מכיוון אחר לאותה בעיה של בנייה בלתי חוקית של אזרחים ערבים-בדואים.

בואו נפתור את הבעיה על-ידי זה שנאפשר השתלטות של יהודים על האדמה הזאת. נאפשר התיישבות יחידים והתיישבות בודדים וניתן את הקרקע להם, ואז לא יהיה אפשר לבנות שם. זו לא הדרך שמדינה יכולה להתנהל מול אזרחים. ואני רוצה לומר לכם שהפתרונות והאיזונים שישנם בהצעת החוק הזו אינם איזונים נכונים ואינם פתרונות נכונים. כי בסופו של דבר התיישבות בודדים איננה הדבר הנכון מבחינה סביבתית ומבחינה חברתית, ומדינת ישראל לא יכולה ולא צריכה לאפשר את הדבר הזה בהיקפים שבעצם הצעת החוק תייצר. כשאנחנו מדברים על הצד הסביבתי, כשאנחנו מדברים על מדינה שאין בה משאבי קרקע אין-סופיים, כל הכיוון הזה של פיזור משאבים ותשתיות בכל פינה ובכל מקום כדי למנוע ממישהו אחר כאילו להשתלט על הקרקע, זה כיוון הרסני, פוגע, מזיק. ומה שאתם בעצם טוענים כלפי האוכלוסייה הערבית-הבדואית אתם מציעים לעשות כמהלך של המדינה בהיקפים הרבה יותר גדולים. אני מוכן, חבר הכנסת חסון, יחד אתך, אם אתה רוצה, ניסע לנגב ונראה מה קורה שם. אני מסכים אתך שיש בעיה של בנייה בלתי חוקית, אבל הבנייה הבלתי-חוקית היא לא שסתם לוקח בן-אדם ובונה לו במרחק של קילומטרים לתוך המדבר. הבנייה הבלתי-חוקית, אנשים בונים בריכוזים שהם חיים בהם בצער רב, בלב רועד ובידיים רועדות, כי הם יודעים שיש סכנה של הריסה, והם מפחדים מזה וגם הורסים. הרי גם בפועל הורסים. אנשים נשארים בלי בית, זה לא התיישבות בודדים. התיישבות בודדים זה לקחת חלקת מדבר במרחק של קילומטרים, לייצר סביבה תשתיות, הדבר הזה מנוגד למדיניות התכנונית הכללית של מדינת ישראל, מנוגד לצורך להתנהל בצורה רציונלית במשאבי קרקע. וזו רק דוגמה, עמיתי חברי הכנסת, איך אותה מלחמה נוראה ומיותרת שהמדינה או גורמים במדינה הכריזו נגד האוכלוסייה הערבית-הבדואית בנגב, איך המלחמה הזו בסוף גורמת נזק לכולם, וקודם כול נזק לנגב, נזק לפיתוח הנגב.

אני לא מתנגד באופן עקרוני לזה שיקימו איזה אורחן במדבר, אבל איך כל מה שאתה אומר קשור לחוק הזה? אתה רוצה, אני עכשיו, הוא לא מסתפק, חבר הכנסת ישראל חסון, הוא הציע לך הצעה אז תרים את הכפפה. אני מוכן להיענות לאתגר שלך. אני מוכן לקחת סעיף-סעיף ולבחון אותם.

מבחינה פורמלית אנחנו יכולים לדבר פה כמה שעות, אבל כיוון שלצערי אני יודע שאני לא אשכנע אותך, יש לי סיכוי מסוים אולי לשכנע את חבר הכנסת שי חרמש, אבל אני לא בטוח שזה יאפשר לי רוב בדיון הזה. לכן אני אומר את הדברים ברמה העקרונית, ואני לא נכנס לפירוט. אני יכול להיכנס אתך לפירוט ולהראות לך איך אתם מייצרים בחוק הזה איזונים לא נכונים שמאפשרים בעצם התיישבות בודדים בהיקפים ובמתכונת שפוגעת, ששוברת את האיזון הנכון בין השיקולים הסביבתיים והחברתיים הכלליים, ואתם בעצם מקדמים את אותה מטרה שאתם מאמינים בה, של ליישב את הנגב ביהודים כדי שלא תתאפשר התרחבות והתפשטות של ערבים-בדואים. זאת המציאות. אמר את זה גם בצורה גלויה פה חבר הכנסת אלדד.

עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שהדרך הנכונה להתייחס לנגב היא דרך אחרת. הדרך הנכונה להתייחס לנגב חייבת להיות התייחסות שוויונית לכל אוכלוסיית הנגב. אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל, כשהיא מדברת על הנגב, תתייחס למי שחי שם ותיתן לו תנאים ומעמד ושוויון והכרה. אני חושב שהשערורייה הזו של כפרים לא מוכרים שעשרות אלפים חיים בהם עד עצם היום הזה היא כתם כתם על החברה הישראלית. זה דבר שלא ייתכן, לא יעלה על הדעת, לא אפשרי. ואת הדבר הזה אפשר וצריך לפתור באמצעות הכרה בכפרים האלה, באמצעות מתן הכשר למה שאפשר לתת לו הכשר, באמצעות תוכניות מיתאר, באמצעות תשובות אמיתיות לבעיות אמיתיות. מלחמה נגד האוכלוסייה הבדואית בנגב תוביל רק לבעיות נוספות. רק לבעיות נוספות. לכן אני מציע לכולנו לא לנופף בססמאות של הגנה על משאבי הקרקע של מדינת ישראל באמצעות בזבוז משאבי הקרקע של מדינת ישראל. אני מציע למי שדואג למשאבי הקרקע של מדינת ישראל לקדם תוכניות כוללות, שוויוניות, שייתנו מענה, פתרון וצדק לכל אוכלוסיית הנגב, יהודים וערבים כאחד.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו ממשיכים בסדר המסתייגים. אני מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה. אחריו כנראה יהיה ג'מאל זחאלקה, כי הוא היחידי מהסיעה שלו פה. אחריו, טלב אלסאנע, אם יישאר כאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, דב, אני וישראל חסון ועוד חברים נוספים שיזמנו את הצעת החוק, אני רוצה להבהיר אולי בהזדמנות נוספת אחרי שידידי הטוב ישראל חסון פירט בפירוט רב את מהות החוק, אני רוצה להגיד דווקא לחברינו הערבים שקמו ודיברו כאן, אני רוצה לומר לכם במפורש: בהצעת החוק אין שום דבר שיש בו אפליה נגד אזרחים ערבים. אלא מה, אני רוצה לומר לכם יותר מזה: גם בדיונים שקיימנו בוועדה, ואני אומר לך, טלב, אני מסתכל עליך ואני אומר לך: ישראל וגם אני הודענו, אנחנו נהיה מוכנים להגיש הצעת חוק שסוף-סוף תעשה צדק גם עם אותם כפרים לא-מוכרים. לא יכול להיות בישראל של שנת 2010 יהיו כפרים בדואים לא-מוכרים. לא נורמלי, לא הגיוני. אני אומר לך בשמו ובשמי, אנחנו נהיה מוכנים יחד אתכם להגיש הצעת חוק. אנחנו נראה, אל תבטיח. אני אביא לך לחתום על חוקים שהגשתי פה עשר פעמים,

והממשלה תפיל אותם. אל תבטיח. ג'ומס, לא הבטחתי לך שאנחנו נעביר את החוק. הבטחתי לך שניאבק על אותן זכויות של כפרים. אני רוצה שנדע על מה אנחנו מדברים: אותם מיזמים תיירותיים, רשות שלטונית אחת נתנה אישור למשך שנים. הרי הם לא התנהלו באיזה ואקום מסוים. כל פעם איזה פקיד מסוים בא ואמר להם, אנחנו רוצים. אני יודע, ג'ומס, גם את הבעייתיות החוקתית, חלק מהאנשים לכאורה לקחו את החוק לידיים וכן הלאה. הבעיה הזאת היתה מוכרת. אבל בכל מיזם שאנחנו בדקנו לא היה כמעט מיזם שרשות שלטונית לא נתנה הבטחה לקדם או לתת לו אישור. אז מה עשו אותם האנשים האלה שיושבים בנגב, וכל מה שהם רוצים שתהיה להם פרנסה? הם רוצים לפרנס את עצמם, ודווקא במקום לא שוקק תעשייה במיוחד. לכן אנחנו הגענו לחוק הזה. ואני דווקא חשבתי שבמסגרת הדיונים שהתקיימו על הצעות החוק שכל מי שיש לו להאיר לנו וגם להעיר לנו, יוסיף לנו אם יש עוד מקומות מעבר לאותה רשימה ארוכה קיימת, שיהיה אז מוכן גם לאפשר להם. כל מה שיכולנו להשתדל באמת, להגיע למצב שבו לא יהיה ריח של אפליה, ריח של איזו פגיעה בקבוצות אוכלוסייה אחרות. אנחנו השתדלנו לעשות את זה.

שמע אותנו הרבה פעמים ידידנו, לא רק דב חנין, גם חנא. שמעת אותנו. אנחנו אמרנו וחזרנו. כל מה שכתוב בהצעת החוק לא תמצא מלה וחצי מלה שיש בה מן האפליה בהצעת החוק. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה לבוא ולהגיד, אבל באיזה חוק ייכתב שהחוק הזה בא להפלות? הרי יש מכבסת מלים. יש מכבסה של מלים. יש laundry שעובדת שעות נוספות פה. אנחנו למודי ניסיון. באיזה חוק נאמר שמפקיעים קרקע רק מערבים?

על הקרקעות האלה. אני לא חושב שבחוק הזה, חבר הכנסת שלמה מולה,

תתייחס למה שאתה רוצה להגיד. אחר כך עולה לכאן חבר הכנסת זחאלקה, יביע מה שהוא רוצה,

אם זחאלקה שואל אותי, אני רוצה לענות לו. עוד כמה יש? כמה דוברים? טלב אלסאנע וחבר הכנסת זחאלקה. אני רוצה לבוא ולהגיד, הנגב, יש בו הרבה מן השממה, ואני חושב שאנחנו, במאמץ משותף של כל אחד מאתנו, צריכים להפסיק את האכלוס של בין גדרה לחדרה. אני חושב שככל שנעבוד יותר קשה, נאפשר סיוע לתושבי הנגב או לאנשים שירצו לפתח את האזור, שבו תהיה גם תעסוקה, גם תיירות, זה כן אפשרי. הרי אתם יודעים שרובו של הנגב הוא שממה, אין בו שום התאכלסות, אין בו שום מקום עבודה. לכן אני חושב דווקא שהמיזמים האלה מייצרים לא רק תיירות, לא רק מקומות עבודה. אתה יודע מה, חנא, אני רוצה לומר לך, דווקא באותם המקומות האלה מי שעובדים זה אותם בדואים, שצריכים להביא פרנסה למשפחתם, אז למה לא? אני רוצה לסכם את הדברים שלי. השאלה הזאת של הכפרים הבדואיים הלא-מוכרים זה כתם לחברה הישראלית ולממשלות ישראל.

לכן אני בא ואומר שלשאלה הזאת אנחנו צריכים למצוא לה פתרון. אנחנו צריכים ליזום פעילות ציבורית משותפת ביחד של כל הבית הזה. נוכל לקדם. אבל בין זה לבין החוק הזה, זה אפילו לא מתקרב שום אפליה או פגיעה באוכלוסייה כזו או אחרת. לכן אני מקווה שהחוק יעבור בהסכמה של כולם. טוב לנגב, טוב לאותם מיזמים, טוב שסוף-סוף רשות שלטונית שהבטיחה לאותם יזמים, שהיא תפרע גם את ההבטחות שלה.

אדוני, אני מבין שאתה מסיר את ההסתייגויות? כן, כן.

אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

האחרונים, ואחר כך עוברים להצבעה. שר החקלאות, אני מבין שאתה עושה מחסום לחבר הכנסת זחאלקה.

לפי התפיסה שלכם, כשיגיעו לחוק להסדרת התיישבות הבדואים זה יהיה לא חוקי. זה נורא מעניין מה שאתם אומרים.

ככל שמדובר במיזם חקלאי-תיירותי הוא לא שמע על זה. אבל תודה שישבת עם נציגי המשרד שלו בכל דיוני הוועדות.

ודאי שהיו. אני שאלתי כל הזמן: איפה נציגי משרד החקלאות? הם לא ישבו שם.

היה מנהל מרחב הדרום. אז הוא לא מדווח לו. אוה, זה סרט אחר. חברים, תודה לכם על השיח הנכבד. עכשיו ברשות דיבור חבר הכנסת זחאלקה.

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מדובר בחוק עוקף חוק, מדובר בחוק עוקף תכנון, מדובר בחוק שבא להכשיר התיישבות שקמה בצורה בלתי חוקית,

לתכנון מקומי, מחוזי, ארצי, בניגוד לחוק חובת המכרזים ולתכלית לא ראויה. השטחים שמחזיקים בהם המתיישבים בשטחים האלה, הם לא לצורכי המשפחות שלהם אלא כדי לפגוע במשפחות אחרות. ההתיישבות קמה וקיבלה עידוד מגורמים שלטוניים, ואכן, צודקים חברי הכנסת שאמרו שגורמים שלטוניים עודדו אותם.

אבל עודדו אותם לא כדי לפתור בעיה שלהם, לא כדי לעזור למשפחות שלהם, אלא כדי להשתמש בהם לפגוע במשפחות אחרות. המשפחות האחרות האלה הן משפחות של האזרחים הערבים בנגב. זה חוק בלתי חוקתי, כי הוא נוגד את עקרון השוויון. לא תעזור כאן כל מכבסת המלים שיש בחוק הזה. אפילו המשפט המוזר שחברי הכנסת טוענים בהסבר לחוק שהחוק הזה לא יפגע בעקרון השוויון. נו, אז אמרתם. מישהו מאמין לזה? ראיתי כאן ושמענו בחודשים האחרונים גלגול עיניים למתקדמים,

אפילו מישהו אומר לי: למתחילים, כי בסרט הזה כבר היינו כמה פעמים. האנשים האלה קיבלו שטחים, שהם לפעמים גדולים משטחים של יישובים שלמים. קיבלו סיוע, קיבלו עידוד בניגוד לחוק.

אם הרשויות עברו על החוק צריך להכשיר את השרץ הזה? האזרחים הערבים בנגב, לעומת זאת, וזה ההבדל, חבר הכנסת חסון מאתגר ואומר: אם מחר נבוא בהצעת חוק להכיר ביישובים הערביים בנגב, יש הבדל גדול. האזרחים הערבים בנגב לא השתלטו על קרקע לא להם. הם נולדו שם, יש להם תביעות על הקרקע הזאת, שקיימת עשרות שנים. יש יישובים שקיימים לפני קום מדינת ישראל, יש אנשים שהועברו מקרקע שלהם למקומות אחרים. יש שני מקרים: או שהיישוב קיים לפני קום מדינת ישראל, או שהיישוב הוא יישוב של אנשים שהועברו על-ידי המדינה ממקום אחר לאחר שהמדינה השתלטה על הקרקע שלהם. אז זה לא אותו הדבר. יש אנשים שסובלים עשרות שנים בגלל מדיניות של אפליה שצריך לתקן אותה, ויש אנשים שנשלחו כדי לקדם אפליה ואסור לתת להם זכויות יתר. החוק הזה מנוגד לעקרון השוויון, לא משרת שום מטרה, לא סביבתית ולא תכנונית. עלה כאן חבר הכנסת יריב לוין ועלה חבר הכנסת אלדד ועלו חברי כנסת אחרים ודיברו על התיישבות ועל השתלטות ועל זה ואני אומר: האם לא הגיע הזמן לאזרח? חבר הכנסת מולה, צריך לאזרח את התכנון. התכנון צריך להיות אזרחי, ולא לשרת מטרה שנועדה במפגיע, כמטרה, לפגוע באזרחים אחרים. ולא משנה מה כוונותיך, חבר הכנסת מולה, לא משנה. אני אומר לך, בחוק הזה ייעשה שימוש. לשונו מאפשרת פגיעה באזרחים אחרים. ואני קורא לכל חבר כנסת לא לגלגל עיניים. אני יכול להביא לך עשרות הצעות חוק שנעשה בהן שימוש. בעניין הזה הרי ידוע שחוק כזה יאפשר או ייעשה בו שימוש במטרה מוצהרת, שנאמרת, שנאמרה עשרות שנים. בכל העניין של ההתיישבות בנגב, מה נאמר פעם אחר פעם? שזה נועד לשמור על הקרקע, שזה נועד למנוע השתלטות של בדואים. אני לא יודע איזה השתלטות ואיזה התפשטות. איפה זה כתוב? על ההתיישבות נאמר ככה, על חוות הבודדים נאמר ככה, שזו מטרתן כל הזמן. אני יכול להביא לך עשרות ציטוטים. אני שואל אותך, עכשיו אתה בא ומיתמם: אני לא יודע שזאת המטרה שלהם, לא ידעתי זאת. דרך אגב, הזכות לשמור את הקרקע קיימת רק לבדואים, אני לא מבין? לאזרחים הבדואים יש קרקע משלהם, הם לא תובעים שום קרקע שהיא לא שלהם. הדבר האלמנטרי זה להכיר ביישובים האלה. ואם ככה, למה לא הופכים כל בית של אזרח בנגב להתיישבות יחידים? חבר הכנסת אקוניס,

תינתן זכות להתיישבות לכל אזרח ערבי בנגב ביישוב. גם ככה ייעשה שוויון, כולם התיישבות בבודדים, וכל בית יהפוך להתיישבות בודדים. הרי אף אחד לא חושב לעשות את זה ככה. אפילו ביישוב שהוא מתוחם כיישוב, לא משתלט ולא משתרע על שטחים ענקיים, לא מכירים, והאי-שוויון והאפליה זועקים לשמים.

תהיה לשונו אשר תהיה, תהיה מכבסת המלים אשר תהיה, ייעשה בו שימוש שאי-אפשר לקרוא לו במלה אחרת חוץ מהמלה "גזעני", למען קבוצה מסוימת נגד קבוצה אחרת. זה לא בא רק לעזור לאותם אנשים, זה בא לפגוע באנשים אחרים, ועל כן צריך להתנגד לו, כי הוא לא חוקתי, הוא לא צודק והוא מנוגד לכל היגיון שבא לשרת את כלל האזרחים. אי-אפשר לתמוך בחוק, אפשר בוודאי,

אדם בעל מצפון לא יכול לבוא ולתמוך כאשר מצהירים כאן מעל במת הכנסת שהמטרה של החוק וייעשה שימוש בחוק כדי לפגוע בזכויותיהם של האזרחים. אבל לא כתוב בחוק מה שאתה אומר. ציטטתי מה שאמר חבר הכנסת יריב לוין.

בינתיים הוא הממשלה, לא אתה, והוא יעשה שימוש בחוק. זה המצב. מה, נולדנו אתמול? אני מכיר חוקים שנאמרו או נכתבו בלשון נקייה: זכותו של שר האוצר להפקיע קרקע מכל אזרח. ומאיזה אזרחים הופקעה הקרקע? אתה יכולת אז לומר: זה לא נגד ערבים, זה נגד כל אזרח, זו זכות כלפי כל אזרח, אבל נעשה שימוש רק כלפי אזרחים ערבים. איך ידענו שזה ייעשה ככה? כי כל הזמן שמענו מנגינה של גאולת הקרקע, שמענו מנגינה של ערבים משתלטים, שמענו מנגינה וראינו, ולא מדובר בחלל ריק, אתה לא כותב את החוק הזה במאדים. עדיין לא הגיע אדם למאדים. אובמה אמר שהוא שולח חללית למאדים, אני לא יודע מתי זה יהיה, חללית מאוישת. אתה מחוקק חוק בתנאים של מדינת ישראל ובתנאים של מדיניות מסוימת כלפי האזרחים הערבים ובתנאים של מדיניות מסוימת וברורה כלפי האזרחים הערבים בנגב, אז ייעשה שימוש בו. לא תחול מהפכה במדיניות ממשלת ישראל בשנים הקרובות, ואז החוק הזה ייכנס לאותה מדיניות קיימת. ואתה נותן לממשלה כלי נוסף כדי לפגוע בזכויות הקניין של האזרחים הערבים בנגב. אי-אפשר להביא חוק כל כך לא מאוזן, כל כך מפלה, כל כך שקוף, כל כך לא צודק, כל כך פוגעני. זה לא חוק, זה חוק אנטי-חוקתי. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני מזמין את חבר הכנסת טלב אלסאנע, אחרון המסתייגים. רק רציתי לשאול אותך, חבר הכנסת זחאלקה, אתה לא מוריד את ההסתייגויות ואתה מצביע עליהן,

חבר הכנסת טלב אלסאנע, אחרון המסתייגים, ואחריו נעבור להצבעות.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נקראת "הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב", אבל השם הזה הוא מאוד מטעה, כבוד היושב-ראש. זאת הצעת חוק של הקומבינות, זו הצעת חוק שמיועדת לשרת 50 עד 51 אנשים, ואין לי שום טענות כלפיהם,

להיאבק למען העסקים שלהם, למען מקורות הפרנסה שלהם.

לאותם חברי כנסת שמתגייסים כדי להכשיר את העסקים האלה במסגרת חוק, כאשר מדברים על 51 אנשים. חוק למען 51 מתיישבים בודדים. ומצד שני, יש התעלמות מוחלטת, לא מ-51 ולא מ-50,001, מדובר על 100,000 תושבים ערבים שכל הפשע והחטא שלהם שהם לא יהודים. אז מותר להתעלם מהם, ואפילו לעלות על הדוכן הזה ובמצח נחושה להאשים אותם. הרי כולנו יודעים שמ-1948 אף אזרח ערבי לא יכול היה לעלות למדינת ישראל, אפילו אלה שגורשו לפני 48' לא הותר להם לחזור. אז סביר להניח שכל תושבי הנגב, חבר הכנסת ג'ומס, שנמצאים בנגב, היו בנגב מאז 1948. לא כל יום באים אנשים חדשים וכאילו מתיישבים חדשים. הם היו והמשיכו להיות, אלא שממשלות ישראל לא דאגו לפתור להם את בעיות ההתיישבות שלהם. מי שיצר את המציאות הזאת שיש יישובים לא-מוכרים זה לא התושבים הבדואים, זו מדינת ישראל. מי שיצר את המציאות הזאת שהיא עבריינית הם העבריינים שיצרו את המציאות ולא קורבן המציאות הזאת. כי מאז 1948 הוקמו יישובים מגוונים: קיבוצים, יישובים קהילתיים,

אופקים,

כל היישובים האלה הוקמו אחרי 1948, יותר מ-130 יישובים.

ליישובים הערביים אין אפשרות, או מרכזים אותם בשבעה יישובים, או, אפשרות שנייה, יישוב לא-מוכר. אני שואל אתכם ב"הן צדק", אם ביישובים הלא-מוכרים היו מתגוררים יהודים, הם היו לא-מוכרים עד היום? ביהודה ושומרון יש הרבה מקרים כאלה. אני לא מדבר על יהודה ושומרון, אני מדבר על גבולות מדינת ישראל. זה שם, זה שטח כבוש, בוא נדבר על המציאות. תן לי יישוב יהודי אחד במדינת ישראל

אנחנו לא מדברים, חבר הכנסת דנון, על מתיישב בודד ערבי בנגב, שרוצה 1,000 2,000 דונם, אנחנו מדברים על יישוב שלם שיש בו 5,000 תושבים, כמו אל-פורעה ואחרים, שיש בהם אלפים. וחבר הכנסת יריב לוין עולה כאן וחושף את הבורות שלו בריש גלי, כלפי כל העולם, ומדבר על הבדואים שהשתלטו או פלשו.

חבר הכנסת יריב לוין, אני רוצה לשאול אותך, האם יש לך אדמות בבעלות? למה לך מותר לקבל אדמות מהמינהל ולאזרחים הערבים אסור לקבל אדמות מהמינהל? למה אזרח ערבי שמקבל אדמות מהמינהל הוא פולש לאדמות המדינה? למה, המדינה הזאת היא בבעלות פרטית שלך? הוא לא אזרח המדינה? זו לא המדינה שלו? אדמות המדינה צריכות לשרת את כל אזרחי המדינה.

למה המושג הזה "פולשים", משתמשים בו אך ורק נגד האוכלוסייה הערבית? פלשתם לאדמות שלא שלכם בלי רשות ובלי אישור, כמו כל אחד שפולש לקרקע שלא שלו, זה הכול, רק קח קצת נתונים, אולי תלמד, אולי תשכיל.

1948

או נשדדו או נגנבו מהאוכלוסייה הערבית יותר מ-90% מאדמותיה, במושגים של רכישה לצורכי ציבור, ותמיד צורכי הציבור זה לא לציבור הערבי, או לכל מיני אמתלות שונות, או בדרכי חקיקה עקיפות, ומיהודים לא הופקעו לצורכי ציבור.

בדרך כלל מכריזים על זה שטחי אש, כאשר צריך אותו ליישובים הערביים, וכאשר צריך להקים מצפה בגליל או להקים יישוב יהודי בנגב זה מפסיק להיות שטחי אש.

אך ורק כאשר רוצים לגרש את הציבור הערבי או להפקיע ממנו את הזכות לחיות שם. חבר הכנסת אלסאנע, אנחנו ציונים,

אז מותר לך לשדוד? מותר לך לגנוב? מותר לך לגרש?

זה תנועה שפועלת בניגוד לחוק? זה אנטי-דמוקרטית? פאשיסטית? מה זה ציוני? חבר הכנסת לוין, הוא בזכות דיבור.

אני ציוני, מותר לי לגרש?

מותר לי לעשות כל הפשעים והחטאים, ובשם הציונות הכול כשר. תעלה, תגיד: בשם הציונות הכול כשר. לי מותר להיות אנטי דמוקרטי, להיות גזען, אני מתגאה אתה מרוצה עם מה שקורה עם הבדואים בנגב? לחלוטין לא, אבל האוכלוסייה הבדואית בנגב היא קורבן של המציאות. לא קורבן. חבר הכנסת זאב, התעוררת? אתם מוזמנים על חשבוני כדי שתלמדו קצת על המציאות.

אל תהיה תמים. אתם צריכים להפנים שהאזרחים האלה, הם חיים שם,

הם לא הגיעו שלשום. הם הראשונים שהיו. המדינה הפקיעה והמדינה גירשה והמדינה לא מאפשרת להם לגור ביישובים שלהם או להקים ביישובים שלהם. לפי המשרד לביטחון פנים, ב-2010 חלה עלייה של 87% בפגיעה בתשתיות המדינה.

כאשר מפקיעים מהילדים את הילדות שלהם, כאשר מפקיעים ממנו את האדמות שלו, כאשר לא נותנים לו שום תקווה, מה אתה מצפה ממנו? אם הילדים שלך, הורסים להם את הבית, מפקיעים מהם את הילדות, אז מה אתה מצפה מהם,

המדיניות הזאת מגדלת אותם, חבר הכנסת פיניאן,

בצורה, לצערי הרב, שגם גורמת נזק למדינה. לכן זה גם מה שאמרו בוועדת-אור.

במקום להגיד, 51 מתיישבים בודדים, נותנים להם יותר מ-80,000 דונם, היו יכולים לפתור עם 80,000 דונם את כל הבעיות של היישובים הלא-מוכרים. כמה מהם הם ערבים מהנגב? אף אחד. אפס. לכן החוק הזה הוא בניגוד לכללי הצדק החלוקתי, החוק הזה בניגוד לשוויון בפני החוק, אני חבר כנסת, השתתפנו בדיונים. היועצת המשפטית,

חבר הכנסת לוין, עורך-דין לוין, היועצת המשפטי של הוועדה אומרת שהחוק הזה הוא בלתי חוקתי, כי בחוק הזה, ואני מצטט, כתוב, שעל אף הוראות כל דין,

אם יש הוראת חוק הסותרת את החוק הזה, אז הוראת החוק הזאת גוברת, אם זה בתחום התכנון והבנייה ואו בתחום הקניין. למה אמרו את זה? כי 51 המתיישבים, שתפסו 81,000 דונם, קיבלו את השטח הזה ללא מכרז. כלומר, אפילו אם אתה רצית להתמודד, לא יכולת לקבל. והם גם כן, לא רק שמקבלים ללא מכרז, הם גם מקבלים את האישור בניגוד לתוכניות המיתאר המחוזיות. אמרת 81,000 דונם? 4,000 דונם לכל אחד? סך כל החוות של המתיישבים הבודדים הוא מעל 80,000, ואתה יודע, חבר הכנסת שי חרמש, אני שואל אותך, כמה קיבוצים יש לתושבים הערבים במדינת ישראל? כמה יישובים חקלאיים יש לתושבים האלה? כמה חוות של מתיישבים בודדים יש לערבים במדינת ישראל? כמה יישובים קהילתיים יש? ואני שואל אותך,

אם אתה עולה על אדמות המדינה,

ולמה אם אזרח ערבי עולה על אדמות המדינה, הוא פולש? למה, יש לך טאבו? אין לך. אבל אתה אומר: זה אדמות שלי מפני שאני אזרח המדינה. ואני אומר: למה לא מתגייסים? אני באתי והצעתי לחבר הכנסת ישראל חסון, בוא נעשה סיור יחד. יצאנו, והצגתי לו את הנתונים בשטח. לא מדובר במתיישב אחד, לא שניים, לא עשרה ולא מאה. מדובר ב-100,000 תושבים, רבותי. לא יכול להיות ש-100,000 תושבים, כולם עבריינים. לכן אנחנו אומרים, אם אנחנו מסוגלים, חברי הכנסת, להסדיר ולהכשיר ולהכיר ב-51 חוות של מתיישבים בודדים, למה אי-אפשר להכיר ב-40 יישובים שיש בהם 100,000 תושבים? למה יישוב שיש בו 5,000, אי-אפשר להכשיר ולהכיר, ויישוב של מתיישב אחד מותר, מפני שזה יהודי ושם 5,000 שהם ערבים? האם זה השוויון?

האם הדבר הזה מתקבל על הדעת?

ההסדר הזה פגום משני טעמים: א. כי הוא סותר ונוגד את עקרון השוויון. לא יכול להיות שאנשים יקבלו הכול, בניגוד לזכות ההתמודדות השוויונית, לכל אחד יש הזכות להתמודד באופן שוויוני. והדבר השני, כי החוק הזה, אדוני היושב-ראש, החוק הזה מעניק סמכות רחבה מאוד לרשות פיתוח הנגב ולוועדה הבין-משרדית. הוא נותן לחתול לשמור על השמנת. החוק הזה לא קובע כללים, איך יעשו את ההקצאה, מה הפרמטרים, מי יכול לקבל, מי לא יכול לקבל. החוק אומר: את כל ההחלטה הזו אנחנו מעבירים לוועדה הבין-משרדית. היא תחליט. איפה הבקרה שלנו ככנסת? איפה הכללים? חקיקת משנה, שהיא החקיקה העיקרית, צריכה לקבוע את הכללים המהותיים. לכן יש להתנגד להצעת החוק הזאת ולדחות אותה.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. חברי חברי הכנסת, מי שרוצה להשתתף בהצבעה, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. קודם גם נצביע על ההסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע 2010. לשם החוק אנו מצביעים, אין הסתייגויות לשם החוק, אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה. שם החוק נתקבל.

25, נגד, 5, נמנעים, אין. אם כך, אני קובע ששם החוק עבר בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. בסעיף 1 היו לנו הסתייגויות של חברי הכנסת אריה אלדד ושל חבר הכנסת יריב לוין, שהורידו את ההסתייגויות שלהם. מכיוון שעמיר פרץ לא נמצא כאן, לא מצביעים על ההסתייגויות שלהם. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של חברי הכנסת של חד"ש, חברי הכנסת ברכה, סוייד, דב חנין ואגבאריה. כמובן, בהתאם להסתייגויות אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות לסעיף 1. ההסתייגות של קבוצת סיעת

בעד ההסתייגויות,

27. אם כן, אני קובע שההסתייגות של חד"ש לא התקבלה. חברי חברי הכנסת, מכיוון שלסעיף 1 ולסעיף 2 בעיקר, אין הסתייגויות, כיוון שחברי הכנסת שהיו רשומים להסתייגויות הורידו אותן, אנחנו מצביעים בקריאה שנייה לסעיף 1 וסעיף 2 כהצעת הוועדה. עוברים להצבעה. סעיפים 1 2, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד 26, נגד, 6, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 1 ו-2 עברו בקריאה שנייה כהצעת הוועדה. לסעיף 3 יש הסתייגויות של חד"ש ושל חברי הכנסת טלב אלסאנע, חנין זועבי וג'מאל

כיוון שלפי בקשת המסתייגים יש שתי הצעות נפרדות, נצביע קודם על ההסתייגות של סיעת חד"ש וחברי הכנסת חנין זועבי וג'מאל זחאלקה לסעיף 3, כפי שקראתי. אנחנו עוברים להצבעה ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש ושל חברי הכנסת חנין

בעד ההסתייגות שהקראתי, 6, נגד, 25, אם כך, אני קובע שההסתייגות של חד"ש וחברי הכנסת שהקראתי לא התקבלה. אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות לסעיף 3 של חברי הכנסת טלב אלסאנע,

מורידים את כל ההסתייגויות. מורידים רק את ההסתייגות או לכל הסעיף? אפשר להוריד. אם כך, אנחנו מצביעים על סעיף 3 כהצעת הוועדה. עוברים להצבעה. סעיף 3, כהצעת הוועדה,

27,

6. למען הפרוטוקול, חבר הכנסת זחאלקה,

כן.

אם כך, אנחנו קובעים שסעיף 3, כהצעת הוועדה, התקבל. אנחנו עוברים לסעיף 4. כיוון שחברי הכנסת אריה אלדד ושלמה מולה הורידו את ההסתייגויות שלהם, אנחנו מצביעים על סעיף 4 כהצעת הוועדה. סעיף 4

26,

אני קובע שסעיף 4, כהצעת הוועדה, עבר בקריאה שנייה. סעיף 5, אני פונה לאלה שהסתייגו, סיעת חד"ש וחברי הכנסת טלב אלסאנע וג'מאל זחאלקה, להסיר או להצביע?

כן, להסיר. להצביע. אז אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות לסעיף 5 כפי שהקראתי. בהתחלה של סיעת חד"ש וחברי הכנסת טלב אלסאנע, חנין זועבי וג'מאל זחאלקה, על ההסתייגות הראשונה בלבד, ואחר נמשיך.

בעד, 6, נגד, 26. אם כך, ההסתייגות הראשונה בסעיף 5 לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 2 לסעיף 5, כמובן של אותן סיעות וחברי הכנסת

הסתייגות?

חברים, או שאתם מאזינים לי או שאתם מפסידים. אמרתי שאנחנו מצביעים על הסתייגות. הסתייגות (2) של קבוצת סיעת חד"ש ושל חברי הכנסת טלב אלסאנע, חנין זועבי וג'מאל זחאלקה לסעיף 5 לא נתקבלה. בעד,

25. אם כך, ההסתייגות השנייה לסעיף 5 לא נתקבלה.

לסעיף 5. מורידים. אתם מורידים עד הסוף, אדוני, או רק 3?

עד הסוף וגם לא לחלופין. אוקיי. הורדתם עד הסוף, כל ההסתייגות לסעיף 5, חבר הכנסת סוייד, חבר הכנסת טלב אלסאנע וחבר הכנסת זחאלקה?

אוקיי. מכיוון שגם לסעיף 6 אין

ויריב לוין הורידו את ההסתייגויות, אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על סעיפים 5 ו-6 כהצעת הוועדה. הצבעה.

בעד, 27, נגד, 6, אנחנו קובעים שסעיפים 5 ו-6, כהצעת הוועדה, עברו בקריאה שנייה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה שלישית על כל הצעת החוק. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, נתקבל. בעד, 27,

6. אם כך, אני קובע שהצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, עברה ותפורסם בספר החוקים של מדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, נאפשר לחבר הכנסת ישראל חסון, שרוצה להודות על החוק שעבר זה עתה בקריאה שלישית, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי חברי הכנסת, אני רוצה להודות בראש ובראשונה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, שאפשר לנו לנהל את הדבר הזה בצורה אינטנסיבית והקדיש שעות רבות מזמנה של ועדת

אני מקווה שעשינו מעשה טוב ושימשיכו להפריח לנו את השממה.

הודעה למזכירת הכנסת ולאחר מכן נמשיך בסדר-היום. בבקשה, גברתי. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, אומנם קצת הפריע לנו. עכשיו אנחנו לא נפריע לו. אני מזמין אותו להציג הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע 2010, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע 2010,

סעיף 7 לפקודת מס הכנסה קובע כי לבקשת נישום רשאי מנהל רשות המסים להתיר לנישומים המנויים בסעיף תקופת שומה מיוחדת במקום התקופה הרגילה, שהיא מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. לפי החוק הקיים ניתן לקבוע תקופת שומה מיוחדת לגבי חברה ממשלתית וקרן להשקעות משותפות בנאמנות. בהצעת החוק שבפניכם מוצע לאפשר למנהל רשות המסים לקבוע תקופת שומה מיוחדת גם למוסד להשכלה גבוהה, משום שדוחותיו הכספיים של מוסד להשכלה גבוהה מוגשים למועצה להשכלה גבוהה ביחס לתקופה המתחילה ב-1 באוקטובר. הצעת החוק הממשלתית שהובאה בפני הוועדה ביקשה לקבוע שהמנהל יהיה רשאי לאפשר שומה מיוחדת למוסד ציבורי החייב על-פי דין להגיש דיווח על פעילותו, וההנחה היתה שזה יחול גם על מוסדות להשכלה גבוהה. אלא שבמהלך הדיונים בוועדה התברר כי הנוסח של מוסד ציבורי עלול להיות רחב מדי, ולא ברור על אילו מוסדות הוא עשוי לחול. התברר גם שנוסח זה לא חל על מוסדות להשכלה גבוהה. לכן הוועדה שינתה את הנוסח שהוצע על-ידי הממשלה וקבעה במפורש כי ניתן לקבוע תקופת שומה מיוחדת למוסד להשכלה גבוהה. לגבי תחילת ההצעה, לבקשת המוסדות להשכלה גבוהה אפשרנו בהצעה

למוסד להשכלה גבוהה שטרם הגיש את דיווחיו לשנת 2009 לבקש שגם בשנה זו תחול לגביו תקופת שומה מיוחדת מ-1 באוקטובר 2009 עד 1 באוקטובר 2010, וגם בתקופה שבין 1 בינואר 2009 ועד 30 בספטמבר 2009. במהלך הדיונים בוועדה ביקשנו, חבר הכנסת חיים אורון ואני, שתיקבע הוראה כללית שלפיה מוסד ציבורי יגיש את כל דיווחיו השוטפים לכל רשויות המדינה במועד אחד ולגבי תקופה זהה.

התברר כי קביעה כאמור טעונה דיונים ובירורים נוספים. לפיכך, ועל מנת שלא לעכב את החקיקה בנוגע למוסדות להשכלה גבוהה, החליטה הוועדה לאשר את נוסח ההצעה לגבי מוסדות להשכלה גבוהה, אך בכוונתנו להמשיך לעקוב ולפתור את הנושא של הדיווחים על-ידי מוסדות ציבור, בעזרת השם. להצעת החוק יש הסתייגות לדיבור בלבד. מגיש ההסתייגות לא כאן, אז אין הסתייגויות. לפיכך, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני. חברי חברי הכנסת, כיוון שאין לנו הסתייגויות להצעת החוק, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. כמובן, הפרוטוקול מחייב, חבר הכנסת גפני, מכיוון שחבר הכנסת אורון לא פה, אז ההסתייגות שלו, אפילו לדיבור, לא תידון, ולכן נעבור להצבעה. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177),

2010. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. ציין יושב-ראש הוועדה שההסתייגויות היו לדיבור, אז אין צורך להצביע עליהן. עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק כפי שקראתי אותה. סעיפים 1 2 נתקבלו.

18, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע 2010, התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים, חברי חברי הכנסת, להצבעה בקריאה שלישית, אותה הצעת חוק.

בעד, 14, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע 2010, התקבלה ותופיע בספר החוקים של מדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חבר הכנסת חסון וחבר הכנסת רותם, לא מסובבים גב ליושב-ראש. אנחנו עוברים להצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג לנו את החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי, ולאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. מקורה של הצעת חוק זו בהצעת חוק שיזמה הממשלה. אזרח ותיק מוגדר בחוק האזרחים הוותיקים כתושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה. מספר האזרחים הוותיקים במדינת ישראל הולך ועולה, לאור העלייה בתוחלת החיים, והמגמה היא ששיעור זה רק ילך ויגדל, בעזרת השם. לאזרחים הוותיקים יש צרכים המייחדים אותם משאר האוכלוסייה, וככאלה הם נדרשים למענה גם ברשויות המקומיות. מוצע לקבוע כי הסמכויות הנתונות בחוק האזרחים הוותיקים לשר העבודה, הרווחה והשירותים

יועברו לשר לענייני גמלאים, שיהיה מופקד על החוק. עוד מוצע לקבוע כי כל רשות מקומית תחויב למנות יועץ לענייני אזרחים ותיקים, אשר ייעץ לרשות המקומית בכל עניין הנוגע לאזרחים הוותיקים שבתחומה. הסדר דומה קיים כבר כיום בחקיקה המחייבת רשויות מקומיות למנות יועצת לקידום מעמד האשה. מוצע לקבוע כי היועץ יהיה עובד הרשות המקומית המכהן בה בפועל, שימלא את התפקיד נוסף על כל תפקיד אחר שלו באותה רשות. במילוי תפקידו זה הוא יהיה כפוף במישרין לראש הרשות המקומית. היועץ ייעץ לרשות המקומית, בין היתר, בעניינים הנוגעים להרחבה ולשיפור של שירותים לאזרחים ותיקים, לגיבוש מדיניותה של הרשות המקומית לשם קידום ענייני האזרחים הוותיקים בתחומה ולפעולות שיש לנקוט לשם טיפוח תודעה ציבורית לנושא. מוצע לקבוע כי לשם ביצוע תפקידו זה יהיה היועץ מוסמך לאסוף מידע ונתונים הנוגעים לענייני האזרחים הוותיקים שבתחום הרשות, יפעל לאיתור צורכיהם לשם הכנת תוכניות לקידום ענייניהם של הוותיקים, ישתף פעולה עם גורמים שונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בנושא, יבחן את החלטות הרשות המקומית הנוגעות בנושא ויגיש חוות דעת בדבר ההשלכות של ההחלטות האלה. מוצע להטיל על היועץ מדי שנה לדווח למשרד לענייני גמלאים ולרשות המקומית על הפעולות שביצע במסגרת תפקידו, על מדיניות הרשות המקומית בענייני האזרחים הוותיקים ועל קידום עניינים אלה בתחום הרשות. דיווח כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור. עוד מוצע, אדוני היושב-ראש, לקבוע חובה להזמין את היועץ לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ולאפשר לו להביע את עמדתו לפני כל החלטה הנוגעת לענייני האזרחים הוותיקים ברשות המקומית. להצעת חוק זו, אדוני היושב-ראש, לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אבקש שהכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני. תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו נאפשר לו להגיע למקום מושבו ונצביע על הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9), התש"ע 2010. כיוון שלא היו הסתייגויות להצעת החוק, נצביע בקריאה שנייה. הצבעה. סעיפים 1 4 נתקבלו. בעד 15, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת חוק האזרחים הוותיקים עברה בקריאה שנייה, ואדוני מרשה לי גם שנצביע בקריאה שלישית. כן. נקלטת, אדוני. מופיע, וגם פה מופיע. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק האזרחים הוותיקים. הצבעה. חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9),

אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית. חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, עבר בקריאה שלישית ויופיע בספר החוקים של מדינת ישראל. דלק, צריך לנסוע. מה אתה אומר, אדוני? רק להודות. להודות,

תמיד אפשר ותמיד רצוי. יושבי-ראש הוועדות בדרך כלל מוותרים אחד לשני. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות לצוות ועדת הפנים, למנהלת הוועדה גברת יפה שפירא, למזכירת הוועדה שוש אזולאי, כמובן ליועצים המשפטיים ורד קירו וגלעד קרן, שבאמת טרחו ועשו על מנת לקדם את החוק הזה. תודה רבה, אדוני. תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, הצעת החוק,

תודה.

חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4),

שיזם חבר הכנסת שי חרמש,

התשנ"ד 1994, נועד לקדם את התחרות במשק הדלק. תחרות במשק

הכנסת חרמש ואני השתתפנו, אני ניהלתי את הישיבות, חבר הכנסת חרמש המציע. היינו נתונים ללחצים. כדאי גם להגיד את זה, כי כל הזמן מדברים פה על הלחצים הכבדים שמפעילים הטייקונים והחברות הגדולות במשק. כן, הם הפעילו לחצים, כן, הם הפעילו לוביסטים, כן, הם לא רצו שנקדם, וחבר הכנסת חרמש, הם גם לא חשבו שזה יגיע,

הם חשבו שזה יתפוגג, כפי שזה התפוגג מ-1998, וזה לא יגיע. זה מגיע, זה מגיע הערב, חבר הכנסת חרמש. אני חושב שזה הישג ענק. מטרתה של הצעת החוק היא להפוך את ההוראה הקבועה בסעיף 7 להוראה אפקטיבית ולקדם את התחרות בשוק הדלק.

העובדה שברכב מסוים מותקן התקן תדלוק אוטומטי של חברה אחת, גורמת לכך שבעל הרכב או הנהג יימנעו מתדלוק אצל חברה אחרת, דבר המהווה חסם משמעותי לתחרות. הצעת החוק מתמודדת עם חסם זה על-ידי מעבר להתקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי,

ובלשון הצעת החוק "התקן תדלוק אוטומטי כללי". לפי המוצע, התקן זה יאפשר לצרכנים לרכוש דלק בכל חברת דלק שניתן לרכוש בה באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, גם אם היא לא חברת הדלק שההתקן שייך לה או שהיא לא סיפקה אותו. לשם כך, מוצע להסמיך את שר התשתיות הלאומיות, ד"ר לנדאו לא נמצא כאן, אבל הוא יוסמך לקבוע כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים אוניברסליים והפעלתם, שלפיהם התקן התדלוק יאפשר ללקוח לרכוש דלק בחברה א', אדוני היושב-ראש, גם אם ההתקן שייך לחברה ב', או ג' אגב,

או שחברה ב' היא שהתקינה אותו, ובלבד שהוא התקשר בחוזה עם חברה א'.

בהתאם להצעת החוק, שר התשתיות יהיה רשאי לקבוע הוראות בעניין תנאים בנוגע לרכישת דלק, ובכלל זה,

התניית הרכישה בקיומו של חוזה בין חברת דלק לבין לקוח.

כדי למזער את התלות שבין חברת דלק לבין לקוח שלה, הנובעת מכך שכשהלקוח מעוניין לעזוב את חברת הדלק ולעבור לחברה אחרת עליו להשיב לה את ההתקן, השר יהיה רשאי לקבוע הוראות בנוגע להקניית הבעלות ללקוח בהתקן תדלוק אוטומטי

השייך לחברת דלק שסיפקה אותו או שהותקן על-ידה בתום תקופה שיקבע. כדי לא להותיר את יישומו של ההסדר המוצע לרצונן הטוב של חברות הדלק,

מסמיכה את השר לקבוע בהוראות כאמור גם את המועד שלאחריו חברת דלק לא תהא רשאית למכור דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי,

כדי לוודא שכללים בעניין התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי יותקנו, ולא ניאלץ, אדוני היושב-ראש, להמתין עוד 12 שנים, זה הרי דבר בלתי מתקבל על הדעת שממשלה כבר קיבלה החלטה ולא מצליחה להוציא אותה אל הפועל למרות שהיא צרכנית מן המעלה הראשונה,

כמדיניות כל הממשלות מאז

תחרות במשק הדלק, דבר בלתי מתקבל על הדעת, קבענו בהצעת החוק ששר התשתיות הלאומיות יביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות ראשונות בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק המוצע, ובמקרה שהמשרד לא יספיק לגבש את התקנות האמורות בפרק הזמן שנקבע, יהיה השר רשאי,

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים. אדוני, להצעת החוק החשובה הזאת, הצרכנית הזאת, לא הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בה בקריאה השנייה

תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה. אולי סוף-סוף תאחדו את תחנות הדלק בכלל. אז אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, בקריאה שנייה.

בעד, 14, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. אדוני מרשה לי.

חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס' 4), התש"ע 2010,

בעד, 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית והיא תועבר לספר החוקים של מדינת ישראל לאחר פרסומה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכלכלה, בבקשה. גם המציע כמובן רשאי, אפילו על-פי התקנון, להודות. אני רוצה להודות לייעוץ המשפטי, לגברת בנדלר, למר עצמון ולמר ימין, לייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, למנהלת ועדת הכלכלה הגברת לאה ורון ולצוות של ועדת הכלכלה, שבאמת גם בעניין הזה, כמו בחוק הקודם, עבדו בצורה אינטנסיבית וקשה, ובסופו של דבר הגענו לזמן הזה. וכמובן גם ליועצי עורך-דין רן שטרית, עומר שכטר ושי חייק.

מודה לכולכם על העבודה החשובה, וכמובן כמובן גם למציע של החוק הזה, שביחד קידמנו אותו במהירות וביעילות, חבר הכנסת חרמש.

תודה.

חברי חברי הכנסת. טוב, ניתן לך. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיד מלה שהיא כאילו מצוות אנשים מלומדה, כי זה טריוויאלי להגיד תודה ליושב-ראש, תודה ליושב-ראש, משום שהתהליך והמאבק והלחצים, עד הרגע האחרון, כולל תנועת שדלנים, כך זה נקרא, נכון? שדלנים יצאו ושדלנים באו וחברי כנסת מוזרים נכנסו וחברי כנסת מוזרים יצאו. אופיר, אם לא היית מחליט שזה משימה, זה לא היה עובר. ולכל הקשורים לרפורמות בתקשורת, בחיבורים,

אם רוצים, בסוף מגיעים, והגענו לפה. אני מאחל גם לחברי במערכות האחרות שנמצאות היום במציאות הזאת שיצליחו בדרך הזאת. ככל שיקדם כן ייטב. תודה רבה, ותודה, אופיר, אישית ממני.

תודה לחבר הכנסת שי חרמש. הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, הצעת חוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת החוק להגנה על עדים, תיקון מס' 3, התש"ע 2010. ההצעה באה בעקבות בעיות שהתעוררו באשר לאופן אישור חקיקת משנה מכוח חוק להגנה על עדים, התשס"ט 2008. הצעת החוק היא יוזמה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, בהתאם להחלטת ועדת הכנסת מיום ט"ז בכסלו התשמ"א, 24 בנובמבר 1980, המעוגנת בתקנון הכנסת, ומאפשרת לוועדת הכנסת ליזום חוקים שעניינם הכנסת. נוסח ההצעה תואם עם הגורמים הנוגעים בדבר במשרד לביטחון הפנים ובמשרד המשפטים. שני התיקונים הראשונים המוצעים בהצעת החוק הם בשני סעיפים שבהם נקבע כי חקיקת משנה בעניין המשטר והמשמעת ברשות להגנה על עדים ובעניין הוראות לעניין הזדהות מאבטח יובאו לאישור "ועדה מוועדות הכנסת שישיבותיה בעניין זה תהיינה חסויות". מאחר שהרשות להגנה על עדים מצויה בתחום ענייניה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהתאם לסעיף 97כ לתקנון הכנסת, ומאחר שממילא בסעיפים אחרים בחוק נקבע כי ועדה זו היא המוסמכת לעניין החוק, מוצע לתקן את הסעיפים האמורים ולקבוע בהם כי הוועדה שתוסמך לאשר הוראות שקבע השר תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, וישיבותיה בעניין זה תהיינה חסויות.

חברי הוועדה סברו כי נוכח העובדה שהחוק קובע שבהסדרים רגישים השמירה על סודיות פרטיהם חיונית, ייתכן כי במקרים מסוימים יידרש פורום מצומצם יותר לאישור חקיקת משנה מכוח החוק. סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, מאפשר אישור חקיקת משנה בוועדת משנה חסויה בכל ועדות הכנסת, אך רק בהקשרים של ביטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בין-לאומיים שאינם רלוונטיים לענייננו. על כן מוצע, אדוני היושב-ראש, לקבוע בחוק להגנה על עדים הסדר דומה להסדר שבסעיף 5 לחוק הכנסת, תוך התאמה לנסיבות הרלוונטיות לסוגיות העולות בהצעת החוק. לפי ההצעה, יוסמך יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה לקבוע, לאחר התייעצות עם יושב-ראש הכנסת, כי תקנות, צווים או כללים הטעונים אישור הוועדה לפי החוק, יאושרו על-ידי ועדת משנה של הוועדה שישיבותיה חסויות, חבר הכנסת הרב גפני, אתה רוצה לעבור לממשלה? רק תגיד לי. פשוט, מאוד אתה מפריע לחברך, לעמיתך. אתה רוצה לעבור לממשלה? בשום אופן לא. אז בבקשה, אני מכיר את זה מדעותיך.

הליכוד, חבר הכנסת גפני, מה האלטרנטיבה? זאת הבעיה. אדוני היושב-ראש, אם שוכנע כי טעמים של מניעת פגיעה בפעילות הרשות להגנה על עדים, הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה בתוכנית הגנה על עד מחייבים כי האישור או הדיון בקשר אליו יישמרו בסוד. בדומה להוראות סעיף 5 האמור, הקמת ועדת משנה חסויה לפי החוק תיעשה לאחר התייעצות עם יושב-ראש הכנסת, בוועדת המשנה יהיו לכל היותר חמישה חברים, ודין אישור שיינתן על-ידה יהיה כדין אישור שניתן על-ידי הוועדה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אדוני היושב-ראש, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. נא לשבת. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3) (דיונים בחקיקת משנה), התש"ע 2010, בקריאה שנייה. הצבעה ידנית לפי בקשתו של חבר הכנסת פיניאן. מי שבעד, ירים את ידו. זו הצעת חוק,

אנחנו נפעיל אלקטרונית בגלל הפרוטוקול והפלט, כדי שחבר הכנסת אזולאי ידע מי הצביע נגדו. אפשר להצביע גם ידנית, אבל בואו נעבור לאלקטרונית, לפי בקשת הפרוטוקול. אנחנו נפעיל אלקטרונית, נדע מי הציע נגדו. בוא נעבור אלקטרונית לפי בקשת הפרוטוקול.

בעד, 12, נגד, אין, נמנעים,

אני קובע שהצעת חוק הגנה על עדים עברה בקריאה שנייה. אדוני מרשה לי להצביע בקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, הצעת חוק הגנה על עדים (תיקון מס' 3) (דיונים בחקיקת משנה), התש"ע 2010. הצבעה. חוק הגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע 2010,

בעד, 12, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הגנה על עדים (תיקון מס' 3) עברה בקריאה שלישית, ותופץ בהתאם לתקנות ולחוק בספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים לפרק התודות.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היתה יוזמתה של היועצת המשפטית של ועדת הפנים, הגברת מירי פרנקל-שור, ביחד עם עידו בן-יצחק, והם באמת עשו עבודה יוצאת מן הכלל על מנת לקדם חקיקה שבעצם היתה חסרה בתקנון הכנסת. החקיקה הזאת מאפשרת לקיים ולהעביר הצעות חוק גם בוועדת המשנה של ועדת הפנים שהיא ועדה חסויה. אני רוצה להודות למירי פרנקל-שור, היועצת המשפטית של הוועדה, לעידו בן-יצחק, ליפה, מנהלת הוועדה, לגברת שוש אזולאי, מזכירת הוועדה, ולכל צוות הוועדה. תודה רבה, אני מודה לכם. עידו אפילו נשאר פה עד שעה כזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס'

התש"ע 2010, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר הביטחון, חבר הכנסת מתן וילנאי. קריאה ראשונה, מי שרוצה להירשם, כי אני סוגר את רשימת המתדיינים.

יהיו, אנחנו נמשיך הלאה. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לאישור בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס'

התש"ע 2010. עניינה הוא הארכה עד יום 31 בדצמבר 2011 של הוראת השעה המעגנת את תקופת שירות החובה לגברים, הסדיר, בצה"ל. ההוראה נחקקה בשנת 1995, והיא קובעת תקופת שירות סדיר נוסף בת שישה חודשים, והבקשה כרגע להוסיף את זה עד לדצמבר 2011, בעיקר עקב מצוקת כוח-אדם, שנובעת הן מצמצום במחזורי הגיוס והן מצמצום בעלייה לארץ, ומשפיעה כמובן על מחזורי הגיוס. כל הבקשה היא לאשר את ההצעה הזאת, להעביר אותה לקריאה שנייה ושלישית לאחר הכנה בוועדת חוץ וביטחון. תודה, אדוני. סיימת? כן. נאפשר לך להגיע למקומך. כיוון ששני אנשים נרשמו להידיין, חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, שלא נמצאים כאן, אנחנו קובעים שאנחנו מצביעים על הצעת החוק בקריאה ראשונה. אנחנו מצביעים כפי שקבע סגן שר הביטחון, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לוועדת החוץ והביטחון להכנתה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24),

גם היא לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר

את הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24), התש"ע 2010. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 תוקן חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), והוסף לו פרק שעניינו מעבר חיילי שירות קבע חדשים להסדר של פנסיה צוברת לעומת פנסיה תקציבית שהיתה מקובלת עד אז. לאחר תיקון זה לחוק שירות הקבע, נחקק בשנת 2005 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). בסעיף 20 לחוק קופות הגמל נקבע כי עובד זכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, או להמשיך להיות עמית בקופת גמל כאמור, ורשאי לבחור מעת לעת כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופה כפי שנקבע על-פי כל דין. בהצעת החוק שלפנינו נכללות ההתאמות הנדרשות בחוק שירות הקבע לגבי משרתים בשירות באופן שיהיה ברור כי גם משרתי קבע, כמו שאר העמיתים במדינה, יוכלו להחליט באיזה מוצר חיסכון פנסיוני יופקדו הכספים בגינם, ולא יחויבו להפקיד דווקא לקרן פנסיה מקיפה. אני מבקש כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, ותעביר אותה להכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. תודה לחבר הכנסת מתן וילנאי. נרשמו מתדיינים לחוק והם לא נמצאים כאן, חברי הכנסת יעקב כץ ומיכאל בן-ארי.

אנחנו נאפשר לסגן השר להגיע למקומו, ונעבור להצבעה בקריאה ראשונה, כמובן. אנחנו מצביעים על הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24),

קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24), התש"ע 2010, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

8,

אם כך, אני קובע שהצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס'

תועבר לוועדת העבודה,

לוועדת העבודה והרווחה?

לפי בקשת סגן שר. כן, וזה

השר ישיב על השאילתות כפי שמופיעות בסדר-היום שלנו. שאילתא מס' 707, של חבר הכנסת זבולון אורלב, לא נמצא כאן, לפרוטוקול. שאילתא מס' 830, של חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא כאן, לפרוטוקול. חבר הכנסת זבולון אורלב שאל את שר הביטחון ביום כ"ו בשבט התש"ע (10 בפברואר 2010):

נדמה לי שאין רמקול, אם לא אכפת לכם.

אני אדבר בקול, וזה בסדר. אתם תתארגנו בינתיים.

הצעת החוק באה להסדיר את חלוקת הקרקעות לרעייה על-ידי הגופים הנוגעים בדבר,

משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל ואחרים. אחת ממטרות החוק החשובות היא מתן כלים לפיקוח על-ידי הסיירת הירוקה ופקחים אחרים שיוכלו לא רק להגיד מה מותר ומה אסור, אלא גם לכפות ולהעניש במידת הצורך, ולהביא את השוק הזה, שהוא בסך הכול די פרוע היום, מחוסר סמכויות אכיפה. אני רוצה להודות לחברי שעסקו בעניין הזה והביאו את ההצעות: לחיים דיין, ראש ארגון מגדלי הבקר בישראל, לעורך-דין איציק בם, לנחי אייל מהפורום המשפטי, לבצלאל סמוטריץ מתנועת "רגבים" ולנוספים שעמלו והגישו את טיוטות החוק. אני רוצה להודות בסוף גם למשרד החקלאות, שהצליח בסוף להתחבר. אני מודיע מפה שהחוק שלי יאוחד עם החוק הממשלתי ויתואם, ובעזרת השם עוד השנה נביא חוק לתפארת מדינת ישראל,

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה ראשונה, כיוון שיש גם הצעה של הממשלה, ונתייחס אליה בהמשך. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרעייה, התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הרעייה, התשס"ט 2009, של חבר הכנסת אורי אריאל, תעבור להכנתה לקריאה ראשונה. זה טרומית, אורי אריאל? לא, זו טרומית.

אז בסדר. ועדת הכלכלה,

ואת היכולת לעשות בהם שימוש למטרות אקולוגיות, כלכליות וחברתיות. מדובר באחד החוקים הסביבתיים החשובים ביותר, המעגנים את מחויבות משרד החקלאות לשמירת השטחים הפתוחים. מאז הקמתה של מדינת ישראל, ועוד טרם הקמתה, רעו מגדלי בעלי-חיים את עדריהם במקרקעי ציבור. לפני הקמת המדינה הסדירה את נושא הרעייה פקודת הרועים (מתן רשיונות) מ-1946, ולאחר הקמת המדינה נוסף גם חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), התש"י 1950. ברבות השנים לא התאימו שני דברי חקיקה אלו למצב אשר רווח במדינת ישראל בתחום המרעה והם הפכו לבלתי רלוונטיים. בתחילה הסתמכה הרעייה באופן בלעדי על המרעה הטבעי הצומח, והדבר גרם ברבות השנים לסחיפת הקרקע ולהידלדלות של הצומח הטבעי. בנוסף, קרקע לצורכי רעייה היתה, אז וכך גם היום, משאב מוגבל.

הדרישה לקבלת קרקע ציבורית לצורכי רעייה גברה, וחלק ממגדלי העדרים עברו בלית ברירה להשלמת הזנתם של בעלי-החיים במזון מוגש. בנוסף, במהלך השנים התחדד הצורך בשמירה על השטחים הפתוחים, הצורך של המדינה לפקח על הרעייה בשטחים האמורים והחשיבות שבעיגון הליך מסודר, הוגן ויעיל של הקצאת קרקע ציבורית לצורכי רעייה. החוק המוצע מבקש לקבוע מנגנון חדש לטיפול בהקצאת מקרקעי ציבור לצורכי רעייה אשר מתאפיין בשקיפות ויעילות, ובכך יקל על ציבור מגדלי בעלי-החיים. בהתאם למנגנון המוצע, בכל שנה תפורסם עד 30 בספטמבר רשימה של הגושים והחלקות הזמינים לרעייה. אדם המבקש לקבל היתר רעייה יגיש בקשה לוועדה למתן היתרי רעייה. הוועדה תבחן את הבקשות מצד אחד ואת היצע מקרקעי הציבור מצד שני ותחליט, על בסיס השיקולים הקבועים בחוק, בדבר הקצאות מקרקעי הציבור לרעייה. פועל יוצא של החלטות אלו יהיו היתרי רעייה אשר יינתנו בכל שנה לתקופות שתקבע ועדת ההיתרים. היתר הרעייה יקשור בין שלושה גורמים: מקבל הרשיון, המגדל, עדר בעלי-החיים שיזוהה ספציפית, גודל העדר, סוג בעלי החיים,

ומשבצת קרקע מסוימת. החלטת הוועדה תתבסס על כמה קריטריונים הקבועים בהצעת החוק, ובעיקר על כושר הנשיאה של הקרקע בהתאם לבעלי-החיים שלגביהם מתבקש היתר הרעייה.

בהצעת החוק יינתנו לגורמים השלטוניים כלים יעילים לטיפול במפירי חוק.

אדוני היושב-ראש, בהזדמנות הזאת להודות לחבר הכנסת אורי אריאל על עקביות, עקשנות, שהתחילו בקדנציה הקודמת, אני יודע שלהעביר הצעת חוק מממשלתית לוקח הרבה מאוד זמן, אבל אני בטוח שעשינו פה עבודה מסודרת כדי שאתה תסיים אותה בוועדת הכלכלה של הכנסת במהירות וביעילות.

תודה לאדוני שר החקלאות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור, התש"ע 2010, קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור, התש"ע 2010, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק

התש"ע 2010,

והיא תועבר להכנתה בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. אני באמת יודע כמה מכתבים קיבלת וכמה תשובות היו במשך התקופה שאתה שר החקלאות, וטיפלת בנושא.

מס' 60) (איסור פרסום), התש"ע 2010. יציג את הצעת החוק שר המשפטים, מר יעקב נאמן. בבקשה, אדוני שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 70 לחוק בתי-המשפט מאפשר לחשוד בעבירה לפנות אל בית-המשפט ולבקש איסור פרסום של שמו. במקרה כזה על בית-המשפט לבחון מה רב יותר, הנזק לחשוד או העניין הציבורי.

שבמקרים רבים אין לחשוד הזדמנות לעשות זאת כלל, זה עתה נודע לו על החקירה, והוא מוצא את שמו בכלי התקשורת. מצב זה החמיר בעידן האינטרנט, שבו הדברים נעשים באופן מיידי. מצב זה מרוקן מתוכן במקרים רבים את האפשרות לבקש איסור פרסום ועלול לגרום נזק בלתי הפיך לחשוד. הנזק עשוי להיות חמור במיוחד כשמתברר לאחר חקירה ראשונה, כפי שקורה במקרים רבים, כי החשד נגד אותו אדם היה מוטעה. עצם הפרסום במקרים אלה עלול לגרום לו נזק רב, שהיה נמנע לו עלה בידו לדחות או למנוע פרסום מבעוד מועד. לעניין זה יפים דבריו של כבוד השופט אליקים רובינשטיין בתיק בבש"פ 4537/08,

מדינת ישראל ואחרים, וכך הוא אומר: "במחוזותינו חזקת החפות הופכת לא אחת לקליפה ריקה, כי האדם מורשע בתקשורת". אומנם סעיף 25א לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965, קובע כי אם פורסם באמצעי התקשורת שנפתחה נגד אדם חקירה פלילית או שהוגש נגדו כתב-אישום או שהורשע בעבירה, ולאחר מכן התקבלה החלטה לסגור את התיק, או שאותו אדם זוכה וכיוצא באלה, על כלי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית בהבלטה ראויה לפי דרישת אותו אדם. ואולם, גם אם הסעיף מיושם, הדבר נעשה בדיעבד, לאחר מעשה, כשהנזק כבר נגרם, וגם פרסום עדכני, אם נעשה, לא ישיב את הנעשה. כדי לצמצם מצבים מהסוג האמור ולאפשר לחשוד למצות את זכותו לפנות אל בית-המשפט ולבקש איסור פרסום שמו, מוצע לקבוע שככלל ייאסר פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב-אישום במשך 48 שעות מהמועד שבו הודע לו על דבר קיום חקירה נגדו, או עד שיתקיים דיון בעניינו, לפי המוקדם, כך שיהיה סיפק בידו, ככל שיהיה מעוניין בכך, לפנות אל בית-המשפט ולבקש איסור פרסום שמו. מוצע לקבוע חריגים לכלל במקרים המתאימים,

כאשר בית-המשפט מתיר פרסום לאור העניין הציבורי שבו, שנית, כאשר הפרסום חיוני או דחוף ופנייה אל בית-המשפט עלולה לעכבו באופן שיפגע במטרותיו, לרבות לצורך איתור חשוד או עדים, תפיסת עבריין נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו וכיוצא באלה. דוגמה לכך היא מקרה שבו מדובר למשל בחשוד כעבריין מין, כאשר הפרסום עלול לעודד נפגעים נוספים להתלונן על פגיעות מצד אותו חשוד. דוגמה נוספת היא כאשר חשוד נמלט ויש צורך להזהיר את הציבור מפניו. במקרים אלו נדרש כי איסור הפרסום יהיה על-ידי קצין בכיר במשטרה, כמפורט בהצעה, או אישור עובד ציבור האחראי לתחום חקירות ומודיעין בגוף חוקר אחר, כגון במחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים. חריג שלישי הוא כאשר הפרסום נעשה לבקשתו האישית,

של החשוד או בהסכמתו האישית בכתב. עשויים להיות מקרים שבהם החשוד עצמו יהיה מעוניין בפרסום, אם מפני שהוא סבור שהדבר עשוי לסייע להגנתו ואם מטעם אחר. מובן כי במקרה כזה אין לכפות עליו איסור פרסום

וכדי לוודא שאכן הוא עצמו מעוניין בפרסום ולצמצם חשש שהדבר נעשה ללא גמירות דעת, הדבר צריך להיעשות, לפי המוצע, לבקשתו או בהסכמתו האישית בכתב, ולא די בהסכמה של עורך-דינו או בהסכמה בעל-פה. ההצעה מסדירה גם את סדרי הדין לעניין הגשת הבקשות השונות הקשורות לאיסור פרסום, הן לגבי חשודים והן לגבי איסורי פרסום אחרים המנויים בחוק בתי-המשפט, כגון איסור פרסום דיונים שנערכו בדלתיים סגורות, דיונים העוסקים בקטינים וכדומה. לאור חשיבות ההצעה אני מציע לתמוך בה ולהעבירה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אני מודה לשר המשפטים. להצעת החוק הזאת נרשמו כמה מתדיינים. ראשון המתדיינים, חבר הכנסת יעקב כץ. יש לך זכות, או שאתה מוותר?

אם אתה לא יודע, אז אני מעדיף שתוותר.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. מדברים אחריו, אדוני היושב-ראש? לא, אני סגרתי את

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני תומך ברעיון שעומד מאחורי ההצעה. אני חושב, אדוני שר המשפטים, שאכן חשוב מאוד להגן על זכויות הפרט של חשודים, ובפרט להגן על זכותם של חשודים לכבוד. מהזכות לכבוד נגזרות זכויות כמו הזכות לשם טוב, הזכות להליך הוגן. לכן, הצעת החוק הזאת בעיקרה נותנת ביטוי ממשי לעקרון חזקת החפות ולזכותו של חשוד שלא תיפגע זכותו לשם טוב לפני שתהיה לו הזדמנות הוגנת להתגונן מפני פגיעה זו.

אדוני היושב-ראש, אני אתמוך בהצעת החוק הזאת, למרות שיש לי כמה הערות שאני מקווה שבמסגרת הדיון בהצעת החוק בוועדת החוקה, חוק ומשפט, תוכלנה לתקן כמה ליקויים שיש בחוק, לדעתי. הליקוי העיקרי, אדוני שר המשפטים, נמצא בכך שלפי ההצעה שלכם יש חלל בזמן שבו לכאורה לא חל האיסור. ישנה תקופה שבין מועד תחילת החקירה והתגבשות החשד אצל המשטרה לבין מועד מתן ההודעה לחשוד ובתקופה הזאת לכאורה לא חל האיסור. ברור שזה לחלוטין לא ראוי שחשדות נגד אדם יפורסמו ברבים עוד בטרם ניתנה לו הודעה על עצם קיומם. ההערה השנייה נוגעת לאפשרות שמצויה בסעיף 1(2)(א) סיפא,

שמאפשר לבית-המשפט להתיר את פרסום שמו של אדם לאור העניין הציבורי שבפרסום. לא כל כך ברור ההליך השיפוטי שאליו הסעיף הזה מתייחס. צריך להבהיר שמדובר בדיון שצריך להיערך בנוכחות החשוד.

ובכל מקרה לאפשר גם לחשוד עצמו להשתתף בדיון בעניין הזה. יש עוד כמה הערות נקודתיות, אדוני היושב-ראש, ואני אביא אותן בפני הוועדה כאשר היא תדון בחוק בהמשך הדיון.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. מכיוון ששאר המתדיינים לא נמצאים כאן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 60) (איסור פרסום), התש"ע 2010. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 60) (איסור פרסום), התש"ע 2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 9, נגד, אין, נמנעים, אין. אם כך, אני קובע שהצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 60)

פרסום), התש"ע 2010, עברה בקריאה

העליון מתקיימים בסביבות 1,000 דיונים מדי שנה בנושא הארכות מעצר, וכ-600 דיונים בעררים על החלטות בתי-משפט מחוזיים בהחלטות הנוגעות למעצר, ומתוכם מעל 40% עררים בפעם השנייה. ההצעה מבקשת לתקן את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשנ"ו 1996, הקרוי "חוק המעצרים",

שיצמצם את מספר הדיונים המתקיימים בבית-המשפט העליון בענייני מעצרים בשתי דרכים עיקריות. הדרך האחת היא השוואת היקף זכות הערר של עצור על החלטות בעניין מעצרו לזכות הערר המוקנית לנאשם בהליך העיקרי. הכוונה היא להמיר את הזכות לערר שני, כפי שקובע סעיף 53 לחוק המעצרים, בבקשת רשות ערר שני על החלטות של בתי-משפט מחוזיים בערעור בעניין המעצר. הדרך השנייה היא צמצום הצורך בדיונים בהארכות מעצר בדרך של תיקון סעיף 62 בחוק המעצרים. באותן נסיבות שבהן ברור מראש כי פרק הזמן של 90 הימים לא יהיה בו די, ניתן יהיה להאריך את תקופת המעצר עד ל-150 יום, למשל במקרים שבהם מפאת מורכבות התיק, מספר הנאשמים או מספר העדים, סביר שלא ניתן יהיה לסיים את הדיון בתיק בפרק זמן של 90 ימים, כפי שמפורט בגוף ההצעה. בנוסף מבקשת ההצעה לקבוע סמכות לבית-המשפט הדן באישום, בכפוף לקיום עילת מעצר, מעצר גישור לתקופה שלא תעלה על 72 שעות, שיאפשר לבית-המשפט העליון לדון בבקשה לחידוש המעצר. זאת, במקרה שבו שוחרר נאשם שהיה נתון במעצר לתקופה המצטרפת כדי תשעה חודשים או לתקופה ארוכה יותר אך טרם נגזר דינו, והתובע הודיע על כוונתו לבקש את חידוש מעצרו בהתאם להוראות החוק. לאור המלצות ועדת השופטת נאור לעניין הצורך הקיים בהקלת העומס המוטל על בית-המשפט העליון ועל הפרקליטות בדיוני הארכות מעצרים ועררים שניים, ולאור האיזון שנעשה בהצעה במטרה למזער את הפגיעה בזכויותיהם של עצורים, אני מבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה לאדוני שר המשפטים. רציתי לתת לך להמשיך לעמוד כאן, אבל אני רואה את חבר הכנסת דב חנין, שבכל מקרה רוצה להתייחס להצעת החוק.

בבקשה. אין שום בעיה, ואנחנו מתקדמים. דב החרוץ. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, להבדיל מהחוק הקודם, שאני חשבתי שהוא חוק טוב,

אני חושב שהחוק הזה הוא חוק לא מוצלח. בשנת 1996 חוקקה הכנסת את חוק המעצרים כדי לתת ביטוי למהפכה החוקתית ולמעמד העילאי של הזכות לחירות בהליך הפלילי. אותו חוק ביקש להבטיח שהשימוש במעצר, שהוא אותו כלי קיצוני המאפשר שלילת חירותו של אדם עוד בטרם הוכחה אשמתו במשפט הוגן, השימוש במעצר לא יעלה על הנדרש באופן הכרחי. אבל, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים אנחנו רואים שהחוק לא השיג את מטרתו. בשנת 1998 היו 40,345 מעצרים, בשנת 2008 היו 58,000 מעצרים, עלייה ב-18,000 מעצרים. בשנת 1998 היו 6,800 מעצרים עד תום ההליכים ומעצרים עד מתן החלטה אחרת, בשנת 2008 המספר המקביל היה למעלה מפי שניים: 15,110. בתקופה הזאת לא חלה עלייה בפשיעה המדווחת ולפי הנתונים של משטרת ישראל יש דווקא מגמה הפוכה. בין השנים 1999 ו-2008 חלה ירידה משמעותית בשיעור הפשיעה ל-1,000 נפש. מה שהחוק הזה עושה, הוא מצמצם עוד יותר את הניסיון לצמצם את השימוש במעצר, הוא מונע מאותו עצור, שנהנה מחזקת החפות, את הזכות שעררו יידון בבית-המשפט העליון, ולכן החוק הזה איננו ראוי.

אפשר היה למצוא פתרון הרבה יותר מתון ולאפשר,

ערר לבית-המשפט העליון בצורה שקיימת היום בתקנה 5 לתקנות סדר הדין בבית-המשפט הגבוה לצדק, שמאפשרת לבית-המשפט לקבוע שאם הערר,

"העתירה" אם הערר איננו מראה על פניו עילה, בית-המשפט רשאי לדחות אותו על יסוד האמור בו ללא הזמנת העותר. זה היה יכול להיות פתרון מתון יותר ומידתי יותר לפתרון של חיסול מוחלט של הזכות לערר נוסף בפני בית-המשפט העליון.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך להתנגד גם לכך שמסמיכים את בית-המשפט העליון להאריך מעצר של אדם ששהה במעצר מעבר לתשעה חודשים בקשר למשפט שעודנו מתנהל. כאן מציעים להסמיך את בית-המשפט העליון להאריך את המעצר הנוסף ב-150 יום במקום ב-90 יום. אני מבין שיש עומס בבתי-המשפט, הדרך להתמודד עם העומס בבתי-המשפט איננה עוברת דרך החמרת מצבם של האסירים. החוק קובע שהליך פלילי צריך להתנהל יום-יום, ולא למשוך אותו. זו הדרך: ננהל הליכים יום-יום, לא נחזיק אנשים בכלא לנצח ולא נאפשר להאריך את המעצרים האלה עוד ועוד מעבר לכל מידה ולכל דין.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אין לנו עוד מתדיינים בהצעת החוק. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי

מעצרים) (תיקון מס' 8). הצבעה.

מעצרים) (תיקון מס' 8) (ערר שני ברשות והארכת מעצר או חידושו),

בעד, 2, נגד, 4. אם כך, הצעת החוק לא עברה. מה לעשות? אתה מכיר את החוק.

זה לא יכול להיות, כמובן, אדוני שר המשפטים, חבר'ה, תעלו את זה מחר עוד פעם, לא קרה שום דבר.

אחרי ועדה בראשות שופטת בית-המשפט העליון, שהגיעה למסקנות, וכל הבעיות, מחר עוד פעם. אדוני שר המשפטים, גם מחר יום. הממשלה יכולה כל יום להעלות. אתה, המוטל עליך. היו צריכים לדאוג שיהיו לך מספיק חברי כנסת פה. בניגוד לחבר כנסת, שעכשיו צריך לחכות שישה חודשים, הממשלה יכולה להגיש,

תן לדמוקרטיה לעשות את שלה, במיוחד שיש לנו קואליציה דורסנית,

יותר מבית-המשפט העליון. אדוני שר המשפטים, אנחנו ממשיכים בסדר-היום ואם אתה רוצה ששאר החוקים שלך יעברו, אני כיושב-ראש לא מתערב, אז תוודאו שיהיו לכם אנשים פה. הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7) (פטור ממתן התחייבות), התש"ע 2010, קריאה ראשונה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת לשנות את מנגנון החובה של דרישת התחייבות ממדינה המבקשת עזרה משפטית בתחום החילוט ממדינת ישראל למנגנון של שיקול דעת. חוק העזרה המשפטית בין מדינות קובע מסגרת לעזרה משפטית בין מדינות. בבקשות עזרה משפטית הנוגעות לחילוט רכוש קובע החוק כי העזרה המשפטית תותנה במתן התחייבות של המדינה המבקשת לשפות את מדינת ישראל בשני מצבים: האחד, כאשר מתבקש סעד זמני בנוגע לחילוט רכוש, על מנת לשפות אם הרכוש לא יחולט בסופו של יום.

כתנאי להעברת הרכוש שחולט למדינה המבקשת לאחר צו חילוט סופי, למקרה שיבוטל צו החילוט. דרישת ההתחייבות מערימה קשיים על מתן עזרה משפטית, ובכך פוגעת הן במלחמה הבין-לאומית בפשיעה והן במעמדה של מדינת ישראל במסגרות בין-לאומיות שונות. יש מדינות רבות אשר הוראות הדין שלהן אינן מאפשרות להן מתן ההתחייבות. תיקון זה אינו פוגע או משנה אפשרות המדינה הזרה לשפות את מדינת ישראל במקרה של ביטול החילוט, ומדינת ישראל יכולה לתבוע נזקיה מהמדינה המבקשת. התיקון מבקש רק לבטל דרישת ההתחייבות הדווקנית.

מוצע לתקן חוק זה, כך שניתן יהיה לוותר על דרישת ההתחייבות, אם הרשות המוסמכת מצאה כי אין צורך בדבר. תיקון זה תואם גם התחייבויותיה הבין-לאומית של המדינה כלפי מדינות אחרות בתחום שיתוף הפעולה במלחמה בפשיעה. אבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני יכול להישאר במקום מכיוון שלא נרשמו מתדיינים להצעת החוק. מי שרוצה להצביע, לשבת במקום. חברת הכנסת חוטובלי, אי-אפשר להביך שר משפטים יותר מפעם אחת. לא מביכים אותי, אדוני.

פשוט עזרה לנאשמים. מה שנעשה כאן קודם זה עזרה לנאשמים.

לא אתווכח,

בנושא הדמוקרטיה, שכל צד יש לו הזכות לנצל אותה. אנחנו מצביעים, אם כך, על הצעת החוק בקריאה ראשונה. חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7), קריאה ראשונה,

אין נמנעים.

אני קובע כי הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7) (פטור ממתן התחייבות), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק שהיה לה פטור מחובת הנחה, כמובן, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (היוועדות חזותית, הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, קריאה ראשונה.

יציג לנו את הצעת החוק כבוד שר המשפטים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרת התיקון המוצע בהצעת חוק זאת היא להאריך בשנה נוספת את תוקפו של החוק שנחקק כהוראת שעה בשנת

ושחרור בערובה של חשודים בדרך של היוועדות חזותית, במסגרת יישומה של הוראת השעה, בבית-המשפט השלום בתל-אביב, ובו בלבד, כאשר החשודים נמצאים בבית המעצר באבו-כביר, זאת באופן ניסיוני, כדי לבחון יישום הוראת השעה הלכה למעשה. הצעת החוק הנוכחית להארכת הוראת השעה בשנה נוספת באה לצורך השלמת המחקר המלווה את היישום הניסיוני של הוראת השעה, וכן כדי לאפשר הרחבת יישום הוראת השעה למקומות נוספים. כל זאת על-פי החלטת שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים וועדת החוקה, חוק ומשפט, כך שניתן יהיה להרחיבו גם לאוכלוסייה נוספת, היא אוכלוסיית העצורים שהוגש נגדם כתב-אישום, בעיקר בדיונים שעניינם דחיית מועדים או דיונים בנושאים טכניים אחרים. עם השלמת המחקר המלווה ולאור ממצאיו יישקל המשך תוקפה של הוראת השעה, ובכלל זה תישקל האפשרות להביא לכנסת חקיקה שתקבע הסדר קבע, וכל זאת ייעשה,

באמצעות תהליך הגשתה של הצעת חוק מפורטת. אשר על כן, אבקש מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק האמורה בקריאה ראשונה ובהעברתה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית, בטרם יפוג תוקף הוראת השעה ביום י"א באב התש"ע, 22 ביולי 2010. תודה, אדוני שר המשפטים. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, קריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים)

התש"ע 2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 8,

אנחנו קובעים שהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התקבלה, והיא תועבר, כמובן, להכנתה לקריאה

חוק התעבורה, חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות. אין, גברתי, אדוני, אני אציג את החוק, גם את הרכבת.

הסתכלתי, לא ראיתי את הזה. אם כך, אני

הקובע כי יש להגן על שלומם, בטיחותם, זכויותיהם וכבודם של פעוטות באמצעות רישוי,

הבטחת תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת. על-פי הצעת החוק, כל מעון-יום לפעוטות אשר שוהים בו שבעה פעוטות ויותר יהיה חייב ברשיון, שיינתן מאת הממונה על האגף למעונות-היום במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. הממונה יהיה בעל סמכות פיקוח ויסתייע במפקחים ממשלתיים ובגופי בדיקה לבחינת התקיימות התנאים למתן רשיון. במסגרת הצעת החוק, הוחלו הוראות אכיפה הן במישור הפלילי והן במישור המינהלי. נקבעו הוראות מעבר מפורטות, המחילות את החוק באופן מדורג על פני כעשר שנים, כדי למנוע פגיעה בחופש העיסוק של מעונות-היום הפועלים כיום ולאפשר לציבור העוסקים וההורים להיערך לרישוי ופיקוח. מכוח התפיסה כי הטיפול בפעוט בשנותיו הראשונות משפיע על התפתחותו ומתוך הכרה בחשיבות שבעידוד נשים רבות לקחת חלק במעגל התעסוקה, ישנה חשיבות לקיום מנגנון פיקוח איכותי ואחיד. מן הטעמים שצוינו, הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואני מבקש את תמיכתם. תודה לשר שלום שמחון. אנחנו עוברים, נאפשר לו להגיע למקום, להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, קריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, התש"ע 2010,

שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 10, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, התש"ע 2010, עברה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדה לזכויות הילד להכנתה לקריאה,

אם כך, ועדת הכנסת תקבע באיזו מהוועדות יידון החוק לקראת קריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו מזדרזים,

הצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על

שבה תיערך תקופת הניסוי לבחינת ההפעלה של הרכבת הקלה בירושלים

יחולו לעניין הרכבת הקלה הוראות פקודת התעבורה החלות לעניין

סעיף 151 לתקנון בדבר תיקון תקנון הכנסת, הכוללת תיקונים אלה: 1. תיקון סעיף 32, 2. הוספת פרק ראשון ופרק שני בחלק ד'; 3. ביטול

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם זו הפעם השישית הצעה של ועדת הכנסת לגיבוש נוסח חדש ועדכני של תקנון הכנסת. כידוע כאן לכולם, אנחנו מקיימים בוועדת הכנסת בשנה האחרונה תהליך מסודר של מעבר על התקנון סעיף-סעיף, תיקון התקנון וגיבוש תקנון חדש, שיתאים למציאות של ימינו, כאשר הדבר הזה נעשה, כמובן, בהשתתפות ועל דעת נציגי כל הסיעות ובהסכמה כללית רחבה ומלאה. במסגרת הזו אישרנו כבר חמישה חלקים, והיום אנחנו מביאים בפניכם חלק שעוסק בכלים הפרלמנטריים, ועניינו הבעת אי-אמון בממשלה, הבעת אמון בממשלה ודיון בהשתתפות ראש הממשלה לפי דרישת 40 חברי כנסת. הנוסח המונח בפניכם קובע חלק חדש בתקנון, שכותרתו "כלים פרלמנטריים", ובו ייכללו פרקים שונים העוסקים בתחום זה. הראשונים הם פרק האי-אמון ופרק הדיון בהשתתפות ראש הממשלה, המבוססים בעיקרם על סעיפי התקנון הקיימים. הסעיף העוסק בהבעת אמון בממשלה הופרד מהסעיף העוסק בהבעת אי-אמון, ונקבע כסעיף הצהרתי בלבד, וזה נוכח שינוי החוק שמחייב אי-אמון קונסטרוקטיבי, דבר שכמובן לא ניתן להשיג אותו בבקשה להבעת אמון. לאור העובדה שאנו מקפידים לאשר רק שינויים שיש לגביהם הסכמה, כל השינויים שהיו עד היום נכנסו לתוקף מיידי, כי היתה לגביהם הסכמה כללית שהם יחולו כבר מהכנסת הזו. עם זאת, הפעם יש חריג אחד: בדיון בהשתתפות ראש הממשלה, מה שנקרא דיון 40 חתימות, הושגה הסכמה על כך שלצד ראש הממשלה גם יושב-ראש האופוזיציה יהיה חייב להיות נוכח בדיון אך החובה הזו תחול למן הכנסת הבאה ואילך. להצעה המונחת בפניכם לא הוגשו הסתייגויות. אני מבקש לנצל את ההזדמנות להודות שוב לצוות הוועדה, בראשותה של מנהלת הוועדה הגברת אתי בן-יוסף, לעורכת-הדין ארבל אסטרחן, לצוות שעובד אתי, ותודה מיוחדת מגיעה למנהלי הסיעות, ששותפים יחד אתנו לעבודה הזו ותורמים מניסיונם כדי לגבש תקנון מוסכם ומתאים. אני מבקש מהכנסת לאשר את נוסח התיקונים לתקנון, כפי שהם מובאים במסגרת חבילת התיקונים הזו.

תודה לחבר הכנסת דב לוין, יריב לוין, לא יודע למה קראתי לך דב. זה מעניין. אדוני הגיע למקומו. אם כך, אנחנו נצביע על התקנות כפי שהקראת אותן. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 32 בתקנון הכנסת, להוספת פרק ראשון ופרק שני בחלק ד' ולביטול סעיפים 159, 160 ו-169 נתקבלה.

הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2) (כללי פרשנות חוזה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת יריב לוין,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת החוק הזו, שתכליתה תיקון של כללי פרשנות חוזים. כידוע, מאז הלכת אפרופים, שנפסקה על-ידי בית-המשפט העליון, נוצרה אי-ודאות רבה בכל הקשור בעריכת חוזים ובפירוש שלהם, משעה שכללי הפרשנות, כפי שנקבעו שם, ויש אומרים כפי שפורשו לאחר מכן בפסקי-דין אחרים, הביאו בסופו של עניין למצב שבו רב המרחק בין הכוונה והפירוש המילולי של החוזה לבין כוונת הצדדים שמיוחסת לו בדיעבד. מצב זה פגע באופן משמעותי בביטחון של אנשים שמתקשרים בחוזים, מתקשרים בעסקאות, גרם לריבוי התדיינויות, גרם להרבה מאוד חילוקי דעות, וכבר כיום יש מגמה בפסיקת בית-המשפט העליון, בעיקר מצד שופטים שבאים מתוך הפרקטיקה הפרטית, לצמצם את ההלכה הזו. אני הצעתי במסגרת התיקון לחוק מהלך רחב מאוד שבא להעמיד את התוכן המילולי של החוזה במרכז, שמקדש את העיקרון של חופש החוזים במובן זה שצדדים יכולים לטעון לפרשנות כפי שהם רואים אותה אבל בית-המשפט כבול רק לטענות של הצדדים ואינו יכול לאכוף עליהם פרשנות שאיש מהם לא התכוון אליה, משום שהדבר הזה,

חותר תחת הרעיון הבסיסי של חוזה, שהוא דבר הסכמי שבא כתוצאה מרצון של שני צדדים להתקשר בהסכם. במהלך הדיונים שהיו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהכנת החוק לקריאה ראשונה, על מנת לנסות ולהגיע להסכמה סביב העניין הזה צומצם החוק המוצע באופן שכרגע הוא כולל שני אלמנטים מרכזיים: האחד, קביעה כי בית-המשפט יפרש את החוזה ככל הניתן בהתאם לפירוש שניתן לו על-ידי הצדדים ובאופן שיעלה בקנה אחד עם מהות החוזה. והתיקון השני, והוא תיקון חשוב: כאשר ישנם כמה פירושים אפשריים יועדף הפירוש שהוא לרעת מנסח החוזה, כי על מנסח החוזה מוטלת, מטבע הדברים, החובה לכתוב את הדברים בצורה ברורה.

בדרך כלל מנסח החוזה הוא הצד החזק יותר בהתקשרות, ולכן,

לקביעה הזו יש גם משמעות חברתית חשובה מאוד. לכן, אני מבקש את תמיכת, אני חושב שחוק החוזים, בשלב הזה לפחות, לא חל על דיני החוזים הבין-לאומיים ועל המשפט הבין-לאומי, הוא בשלב הזה חל בפרשנות חוזים, בוא נאמר, במונחים ארציים יותר. אבל אם אי-פעם יהיו הסכמי שלום שמישהו ירצה לדון בהם ויבקש את אכיפתם בדרך כזו או אחרת בבית-משפט אזרחי, יכול להיות שיידרשו אז גם לזה. תודה, ואני מבקש את תמיכת הכנסת. תודה לחבר הכנסת יריב לוין. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2) (כללי פרשנות חוזה), התש"ע 2010. ההצעה להעביר את הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2) (כללי פרשנות חוזה),

2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2)

ותועבר על-פי התקנון לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. הצעת חוק הכנסת

הצעת החוק הזאת עוסקת בסוגיה שהיא בעיני סוגיה כבדת משקל, אף-על-פי שבראייה ראשונה היא נראית טכנית, והיא הסוגיה של הקמת ועדות משנה חסויות כאן בכנסת, דבר שנדרש לעתים מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי חוץ ומטעמים אחרים. הנושא הזה של החיסיון, יש לו שני מרכיבים עיקריים: האחד, מתי ראוי ונכון שיהיה חיסיון,

מהו משך הזמן שבו יוטל אותו חיסיון. אנחנו עוסקים כאן לא בדיונים חסויים ככלל, אלא כרגע רק בחיסיון של דיונים שנעשים במסגרת של ועדות משנה, שהן מוקמות כדרך כלל בדיוק לצורך הזה, על מנת שאפשר יהיה לקיים בפורום מצומצם וסגור דיונים בשאלות שיש קושי לקיימן במליאה הרחבה של הוועדה, שבה מטבע הדברים הסיכוי שהדברים ייוודעו אחר כך ברבים הוא גדול יותר. כמובן, כאשר אנחנו מדברים על חיסיון, יש צורך בזהירות רבה. החוק הזה מחדש חידוש חשוב, הוא בא ואומר שכאשר ועדות משנה חסויות דנות בעניין, החיסיון לא יעמוד לעולם ועד, אלא יהיה תמיד חיסיון מוגבל ותחום לאותו זמן שבו יש צורך. הדבר הזה הוא כמובן חשוב, משום שהוא מבטיח שמי שמשתתפים בדיונים האלה ידעו שבסופו של עניין תהיה שקיפות ותהיה ביקורת ציבורית, אבל כמובן הדבר הזה ייעשה במועד שבו לא תיפגע המטרה החיונית שלשמה הוטל החיסיון. החידוש השני הוא התאמת החוק למציאות הכלכלית המשתנה של ימינו. היום יש עניינים כלכליים משמעותיים שמחייבים דיון בפורום חסוי. הדוגמה הטובה ביותר היא כאשר המדינה מבקשת למכור מניות שהיא מחזיקה בתאגיד כלשהו, למשל בתאגיד בנקאי. ברור לגמרי שאם ייוודעו דבר המכירה או אפילו הכוונה למכור, הדבר הזה יכול לסכל באופן מיידי את העסקה, וכמובן גם להשפיע השפעה דרמטית על שוק ההון כולו. לכן ברור שדיון מן הסוג הזה חייב להיות דיון חסוי.

ברור גם שברגע שבוצעה העסקה, מאותו רגע לא רק שאין צורך בחיסיון, אלא שראוי, נכון ויש חובה שהדברים יפורסמו כדי שאפשר יהיה לבקר את שיקול דעתם של אותם חברי ועדה שנטלו חלק בתהליך.

החוק הזה מאפשר להקים ועדת משנה חסויה לצורך דיון בעניין כלכלי משמעותי של המדינה. האפשרות הזאת מסויגת בשניים: האחד, בתחימת החיסיון עד לרגע שבו הצורך בו איננו, ואז הדברים יקבלו פומבי, התחימה השנייה היא שיש כאן קביעה של צורך, בחשש לפגיעה של ממש בעניין הכלכלי.

אין כאן איזה פתח שאפשר להחליט שרוצים לדון באיזה נושא כלכלי בחדרי-חדרים, אלא רק כאשר מדובר בעניין מובהק שמחייב את החיסיון, כפי שהדגמתי קודם, יינתן החיסיון וניתן יהיה לדון בנושא במסגרת ועדת משנה חסויה, כפי שמוצע כאן בחוק. אני מבקש את אישור הכנסת להצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה.

כיוון שאלה שנרשמו להתדיין לא נמצאים כאן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק

(תיקון מס' 30) (אישור על-ידי ועדת משנה חסויה), התש"ע 2010. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 30) (אישור על-ידי ועדת משנה חסויה),

2010, לוועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 8, נגד, 1. אם כך, אני קובע שהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 30) (אישור על-ידי ועדת משנה חסויה),

עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר על-פי התקנון לוועדת הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק קריאה ראשונה של חבר הכנסת כרמל שאמה.

בבקשה, אדוני. אדוני

נקבעים בלי קשר למספר החברים בכל מחוז ומחוז. כך, לדוגמה, מחוז צפון, שיש בו פחות מ-2,000 חברים, שולח לגוף המקבל את ההחלטות בלשכת עורכי-הדין אותו מספר נציגים בדיוק ששולח מחוז תל-אביב, שמספר עורכי-הדין בו הוא כמעט 30,000. הפרופורציה ברורה,

הצעת החוק מביאה לכך שהייצוג יהיה יותר יחסי. לא יחסי באופן מוחלט,

מתקנת את רוב רובו של העיוות. אני מבקש מחברי הכנסת הנוכחים לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה ראשונה.

תודה לחבר הכנסת שאמה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 35) (בחירות למוסדות הלשכה), התש"ע

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

נגד, 2. אם כך, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 35)

התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9) (דחיית המועד לחובת הנגישות), התש"ע 2010, קריאה ראשונה.

אני אעשה את זה בדחילו ורחימו משום שמדובר רק בדחיית מועדים.

בקיצור נמרץ: כדי לא להטיל גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה, ומתוך ראייה מפוכחת של העניינים של הנגישות, תיקון מס' 9 נותן ארכה נוספת למגזר הפרטי, של שלוש שנים, ולרשויות המקומיות, עד 2021. אני מבקש לתמוך בהצעה ואני אשחרר אתכם מנוכחותי. תודה רבה. תודה

אני מקווה שההצעה תעבור בגדול. תגיע למקומך,

אנחנו עוברים להצבעה.

את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9) (דחיית המועד לחובת הנגישות), התש"ע 2010, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד,

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9) (דחיית המועד לחובת הנגישות), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הסעיף האחרון

הצעת החוק באה לתקן עיוותים שנגרמו למגורשים מגוש-קטיף במהלך חמש השנים האחרונות, חלקם כבר במהלך חקיקת החוק, חלקם כיוון שהחוק לא ידע לחזות את הקשיים בשיקומם של אותם מפונים. גם ועדת החקירה הממלכתית, שפרסמה את מסקנותיה והמלצותיה אך לפני שבועות אחדים, עמדה על הצורך לערוך תיקונים ושינויים, בייחוד באשר לבעלי העסקים שהיו בגוש-קטיף ואשר נפגעו וטרם שוקמו כתוצאה מהעקירה שלהם מהגוש. החוק מורכב,

אבל עיקרו הרבה מאוד התאמות ושינויים טכניים פיננסיים בקצבאות המגיעות לאותם אנשים, לאותם בעלי עסקים שהעבירו את עסקיהם, שהם בתהליכי העברה, שמגיעות להם גמלאות שונות. אני קורא לחברי הבית לתמוך בהצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2) (פיצוי לעסקים ולעובדים), התש"ע 2010. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2) (פיצוי

אין, ונמנעים, אין. אם כך, אני קובע שהצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2) (פיצוי לעסקים ולעובדים), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לוועדת הכספים.

לאיזו ועדה? כספים. כספים.

לסגן המזכירה.

בעצם, המזכירה והיושבת-ראש. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'

התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכנסת.

תודה למזכירת הכנסת. היית הרבה זמן אתנו אז מתבלבלים קצת, אבל את מזכירת הכנסת. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ב' באב התש"ע, 13 ביולי 2010, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. לילה טוב. הישיבה הישיבה ננעלה